בוקר טוב, כ"ז בתמוז התשפ"ג, אנחנו עוסקים בהצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס'

(עילת הסבירות). כפי שפרסמתי לחברי הוועדה את הלו"ז ביום חמישי, אנחנו היום בעזרת השם נעשה את הדיון האחרון. אני לא יודעת כמה השם רוצה לעזור לך היום. גם את זה נגלה בעזרת השם. תשעה באב. זה בדיוק האווירה. בעזרת השם לאחר הדיון הזה יופץ הנוסח להסתייגויות, ותוכלו להגיש את ההסתייגויות עד מחר בשעה 07:00 בבוקר. לא מקובל. ממש לא עד 07:00 בבוקר. אנחנו לא עובדים אצלך, אנחנו עובדים בכנסת ישראל. רוטמן, למה קבעת את כל המועדים? אפשר התייחסות של עו"ד גור בליי לגבי הזמן שניתן להסתייגויות? איזה הסתייגויות? לא שמענו את כל היועצים המשפטיים. אפשר בבקשה לא להפריע? שאלה לפני. אפשר בבקשה להתחיל את הדיון? זה קשור לדיון. מה הלחץ? שאלה קטנה. דבי, את השנייה בדוברים. תוכלי להתייחס בדברייך. קודם כול תגיד, שנדע איך מתנהלים.

בוקר טוב. משהו לחוץ נורא? אני רוצה לשאול את היושב-ראש. עד היום עשיתי רק הצהרות פתיחה. האם מי שלא דיבר ממש על מה שקורה, האם תינתן לו אפשרות? הינה אני אומר במפורש, הבחירה האם לדבר רק הצהרות פתיחה או לא רק הצהרות פתיחה היא לא שלי כמובן, אלא שלך. מאחר שהנושא שעל הפרק הוא הנושא הבוער, אנחנו נעביר את רשות הדיבור, ידברו חברי כנסת, בעזרת השם ידברו גם חלק מהמומחים שהגיעו, ככל שייוותר זמן, הכול בסדר. הדיון יתחיל. צפי הסיום שלו בעזרת השם הוא לא יאוחר מ-01:30 - - לחלוטין לא מקובל. לא הבנתי.

- - ואז יופץ הנוסח להסתייגויות.

איך הדיון המוצה?

איך הדיון מוצה? לא התחלנו. ככל שירצה היועץ המשפטי להתייחס,

הדיון בין היושב-ראש לבין עצמו מוצה כבר מזמן. על מה אתה מתפלא? זה הצגה? במסגרת הצגה אין דיון אמיתי? לא שומעים מומחים? כפי שפרסמתי, בזמן הדיבור אני אתן עדיפות לחברי הכנסת שטרם דיברו בוועדה וגם לחברי ועדה. זה יהיה סדר העדיפויות. אתה מרגיש שהדיון מוצה, חבר הכנסת רוטמן? חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אני מרגיש - - - הוא מוצה מזמן לטעמו של האיש. לטעמו לא צריך דיון. - - - אני מרגיש שאתה מנסה למנוע ממני לדבר. יש נוסח חדש. אני שואל אותך שאלה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, תוכל להגיד את כל מה שאתה רוצה - - - אני לא רוצה לומר, אני רוצה לשאול.

כי אתה מגדיר פה סדרי דיון מאוד זריזים, מאוד חפוזים, באופן שגורם לנו להרגיש שזה לא באמת דיון. זאת הצעת חוק-יסוד, אדוני. יוראי, אם תמשיך להפריע לי, אתה מכיר את הכללים, אז בבקשה,

שאלתך, נרשמה.

אתה מתעלם? תודה רבה. מאחר שיש לי חוב עבר בנושא הדוברים, אני אתן לחברת הכנסת דבי ביטון.

לחברת הכנסת דבי ביטון - - - מדוע אין הצהרות פתיחה? אני אתן לחברת הכנסת דבי ביטון לפתוח בדבריה לגבי החוק. אם היא תרצה לכלול בדבריה גם את הצהרת הפתיחה שלה,

ולאחר מכן אני אתן - - - בתוך ישיבה יש הצהרות פתיחה. לאחר מכן אני אתן לדוברים הבאים לפי הרשימה.

עם הצהרות פתיחה? גלעד. שאלה. אני לא מגביל אתכם מה תגידו בדבריכם, אני גם משתדל לא להפריע. יש הצהרות פתיחה - - - יש נוהג של הצהרות פתיחה. אתם רוצים חוות דעת אם יש חובה לתת - - - אין חובה, יש נוהג.

גם אין נוהג וגם אין חובה. גם בזה לא צריך לכבד אותנו?

חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. אתה מסרב לתת הצהרות פתיחה.

למה אתה לא נותן - - - אתם כרגע מפריעים לחברת הכנסת דבי ביטון לומר את אשר על ליבה. אבל זה הדיון האחרון.

אתה עכשיו לא ברשות דיבור, ועכשיו דבי ביטון מדברת. גם שאלה פרוצדורלית אי-אפשר לשאול אותך? עכשיו דבי ביטון מדברת, וכמו שאמרתי, חברת הכנסת דבי ביטון הלינה על כך - - - אין נוהג של הצהרות פתיחה?

איך אתה אומר "לא"? איך אתה אומר "לא" כשאני יודע שכן? בריונות פרלמנטרית מהנץ החמה. אתם עכשיו לוקחים את זמן הדיבור של חברת הכנסת דבי ביטון. אנחנו לא לוקחים שום דבר. אנחנו עומדים על הזכויות שלנו לתת הצהרות פתיחה. למה לא לתת הצהרות פתיחה? יש נוהג כאן בוועדה.

אם את בוחרת לא לדבר, זה כמובן שלך. אני אגן על זכותך לדבר, ואני גם אקרא לסדר אם צריך. אתה לא מגן על זכויות של אף אחד. מה שאתה עושה פה זה דבר שלא ייעשה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אני קורא אותך לסדר. על מה אתה קורא לסדר על הבוקר? שאתה מפריע לחברת הכנסת דבי ביטון לדבר.

אני פונה ליועץ המשפטי לוועדה: הצהרות פתיחה אין נוהג של הצהרות פתיחה בבוקרו של יום, בבוקרו של שבוע, בבוקרו של תהליך?

אני מבקש מהיועץ המשפטי שיענה. בסדר גמור. שאלתך נרשמה. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. רוטמן, זה לא יעבוד ככה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה יכול לקרוא לי, אבל אני מבקש התייחסות של היועץ המשפטי. שאלתך נרשמה. עכשיו חברת הכנסת דבי ביטון.

קודם התייחסות של היועמ"ש - - אתם לא תקבעו לי את סדר-הדיון,

- - לסד הזמנים. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. זו הערה פרוצדורלית. אתה חייב להתייחס אליה. שבוע טוב, ובתקווה שיהיה גם שבוע מאוד מבורך וכל הכאוס הזה יהיה מאחורינו. ברשותכם, אני אפתח בהצטרפותי לקריאה של חבר הכנסת אביחי בוארון להדיח את פעיל הליכוד איציק זרקא על דבריו הנוראיים, שהוא גאה על שישה מיליון שנשרפו. לדאבוני אנחנו רואים לאט-לאט שזאת הרוח. אני רוצה להזכיר שעל פי חוק איסור הכחשת השואה, הוא צריך לשבת חמש שנים בכלא, ואני מקווה שיצליחו, מי שיגישו את התביעה כנגדו.

זה פשוט בלתי ייאמן. אזרח ישראלי יהודי ששמח במתים שלנו.

אדוני, בנוסף לימים הלא פשוטים שמצפים לנו, הרי אדוני יודע שאנחנו נגד ביטול העילה, בטח ובטח בהחמרה שלא רק שלא צומצמה, אלא להפך, היא עודדה את הכוח. אני אעשה קצת סדר לצופים שלנו, כי אני נשאלת ונשאלת, וזו הזדמנות בכמה מילים. הצעת החוק הנוכחית מבטלת את עילת הסבירות על החלטות ראש הממשלה, ממשלה או שרים, לרבות החלטה על מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות. ואנחנו בימים טרופים אלה, כשבתי המשפט חסרים עשרות שופטים, משתמע מזה שלא יוכלו לבקש או להורות לשר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, מה שגורם נזק בלתי הפיך לאזרחים שממתינים לא מעט שתביעותיהם יתבררו, שלא לדבר על כל מיני אשמים, פוגעי עבירה, שעדיין מסתובבים ומתהלכים ועדיין פוגעים, ולא גוזרים את גזר דינם.

ברשותך אני אקח מספר מסקנות או לפחות סיכום מדבריו של עו"ד גיל לימון, שהוא המשנה ליועצת המשפטית. ראשית, אין עמדת ממשלה בנוגע להצעת החוק, מאחר שהצעת החוק לא עברה דרך ועדת השרים לענייני חקיקה. הייתי רוצה את ההתייחסות של היועץ המשפטי איך אנחנו מתקדמים. הרוב המכריע של המומחים שהופיעו בפני הוועדה עמדו על כך שהנוסח המוצע הוא רחב מדי וגורף מדי. זו ההצעה הקיצונית ביותר האפשרית לטיפול בעילת הסבירות, מאחר שהיא מונעת כל דיון בעילת הסבירות ביחס לכל החלטה של ממשלה ושר. מה שבולט זה כל סוגיית המינויים, ולדאבוני הכוח והשררה יקבלו תאוצה. אני מעריכה ומאמינה שבית המשפט ובג"ץ ידע למצוא בדרכו איך למנוע את זה, אבל בראש ובראשונה אם אין חשש כזה לגבי העילה, כפי שאתם מעלים, היה אפשר למנוע את זה ובכלל לדון בה. ההצעה מבטלת לחלוטין את הפסיקה של בית המשפט העליון בנושא סבירות מראשית ימי המדינה. הפטור מחובת הסבירות ניתן לקבוצה מצומצמת של אנשים, דווקא לאלה המחזיקים בידם את הכוח השלטוני הרב ביותר ואת ההשפעה הרחבה ביותר על הציבור, שהם מקבלים את ההחלטות הרגישות והחשובות. אני רוצה להזכיר לציבור אזרחי מדינת ישראל שבתי המשפט, ובג"ץ במיוחד הוא המגן שלנו, האיזון שלנו, הוא זה שמונע ויודע לעצור בזמן אמת דברים שעלולים לפעול לרעתם. ולכן הניסיון למנוע זאת ממנו זה יהיה בעוכרם, זה יחזור אלינו כאזרחים. ההצעה צריכה לתת מענה לפגיעה הקשה שצפויה בעקרונות הדמוקרטיים הבסיסיים של תקינות פעילות המינהל, טוהר המידות של השירות הציבורי, שלטון החוק ואמון הציבור. אדוני, זו צריכה להיות הכותרת: מדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, המראה לעולם, פתאום עלולה להיות דומה לאחרים. אדוני, השבת הייתי בגדרה, וניגשה אליי אישה בת 80 ובכתה ובכתה מדם ליבה. חשבתי לעצמי איך אפשר להרגיע אותה, ונזכרתי בדבריו של היושב-ראש שאמר באחד הרעיונות, שפונים אליו, שאומרים לו שמדברים מדם ליבם, והוא לא משוכנע. האם אתה באמת לא משוכנע? אם אתה רוצה להיות משוכנע, אולי תצטרף להפגנות ותראה את האנשים, אנשים מבוגרים, ממקימי מדינת ישראל, שלא ישנים בלילה בגלל העילה הזאת. אני מאוד מאוד ממליצה לאדוני, כמו שאתה או בתחפושת, רק לפגוש את האנשים האלה, בכדי להבין שלא נאמרות פה סיסמאות. והרי מיטב המומחים והמומחות והאקדמיה אמרו את דבריהם. צא לרחוב, תפגוש את האנשים האלה. לא אנחנו אומרים להם מה להגיד, אנחנו עומדים מולם, מחזיקים להם את היד המקומטת, העצובה הזאת, ואין לנו תשובות לסבים ולסבתות שלנו. לסיום, אדוני, דרך המלך היא בחוק שיקבע קודם כול את חובת הסבירות של הרשות השלטונית, ורק לאחר מכן נגזור מכך את המתווה לביקורת השיפוטית. איך נגדיר את החוק הזה שקובע את הסבירות של הרשות השלטונית? זה כשל לוגי.

אם זה תלוי בך, גם לא יהיה חוק בכלל, ובשביל זה אנחנו פה. אני רק אסכם. אדוני, יש לי עוד הרבה, אבל אני יודעת שחבריי צריכים לדבר, ויש להם עוד הרבה מה לומר. עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה היא שנושא עילות הביקורת השיפוטית, המינהליות, צריך להיות מוסדר במסגרת חוק כולל ומאוזן, שעוסק בחובות המינהל כלפי הפרט ויעילות הביקורת. ולכן הייעוץ המשפטי לממשלה, כפי שנאמר, מתנגד לנוסח הזה, וכמובן גם אנחנו, לפחות מחצית, וכבר אפשר לראות בסקרים שיותר ממחצית מתנגדים לנוסח הזה.

תודה רבה.

אני רק אומרת.

יאיר לפיד לא הביא את הנוסח הזה. יש סרטונים שלו. אולי הוא לא יודע מה הוא אמר. זה יכול להיות. טלי, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. הוא לא אמר שלא צריך רפורמה. גם אני אומרת לך שצריך רפורמה.

עוד יותר נוקשה ממה שאומר רוטמן. גדעון אמר?

תשימו את הדברים על השולחן.

תודה רבה, חברי הכנסת. טלי, תתמקדי כרגע בערד ניר, תעזבי את יאיר לפיד... כבר טיפסת על ערד ניר אתמול, תדבקי בו.

את בפייק מוחלט.

אנחנו בהצהרות פתיחה? היועץ המשפטי, אתה רוצה לדבר לפני שרון, להגיד מה שאמרתי? אמרתי וכולם פשוט לא הקשיבו. אולי אם אתה תגיד את זה, אז גם יקשיבו. אנחנו מקשיבים, אנחנו יודעים מה הנהלים. שמחה, אתה רוצה אולי להגיד רק את הרשימה? יש רשימה, אבל כתבתי וגם אמרתי בתחילת הדיון, ששי סדרי עדיפות ברשימה, שהם חברי כנסת שעדיין לא דיברו בנושא וחברי ועדה, וככל שייתן הזמן, גם חברים אחרים. זה הסדר. כמובן יש גם מומחים שנרצה. ננסה לאזן. בבקשה. ליושב-ראש הוועדה יש שיקול דעת נרחב באופן ניהול הישיבה. במקרה הזה היושב-ראש, ממה שאני מבין, רוצה בניהול הישיבה הזאת שחברי הכנסת לא יוגבלו לדקה-שתיים כמו בהערות פתיחה, ויוכלו בדבריהם להתייחס גם להערות פתיחה וגם לגופו של החוק. אני שואל אותך עוד פעם. אני חוזר על השאלה. הצהרות פתיחה אינן קשורות למהות הדיון. אני אשמע את כל המומחים, ואני אתעקש על זכותי לאחר מכן להתייחס מקצועית כחבר ועדה, בלי כל קשר להצהרת פתיחה. הערבוב בין הדברים האלה זה כאילו שאני צריך על הבוקר להגיד את כל מה שאני חושב לפני ששמעתי את כולם, ובזה לסכם את הדיון. לא מקובל. לא היה וגם לא יהיה.

כולנו יודעים שמדובר בנוהג ולא בחובה, אבל דווקא בגלל שמדובר בנוהג, זה מעיד - - - לא מדובר בנוהג. מדובר בנוהג, חד-משמעית. בדיון שהיה בשבוע שעבר גם לא עשיתי הצהרות פתיחה. זה רק מעיד על הדרך שבה אתה מנהל את הוועדה הזאת, את הכוחניות, את הבריונות. גלעד, ביקשתם את התייחסותו של היועץ.

הוא לא התייחס למה שאני אמרתי. יש הבדל בין הצהרת פתיחה - - - חברים, תודה. אנחנו נדרוש שני סבבים. גלעד, אתה יכול לדרוש מה שאתה רוצה, אבל כרגע אתה מפריע. אני לא מפריע. אני שואל את היועץ המשפטי לוועדה שאלה. הצהרות פתיחה הן הרבה פעמים בכלל לא על נושא הדיון, הן הצהרות פתיחה מהיותנו חברי כנסת, מביעים את דעתנו לגבי הנושאים שנמצאים על סדר-היום. כך היה נהוג, כך היה. לעצם העניין של ניהול הדיון, יש פה מומחים, אנחנו בהמשך הדרך - - - שאלתך נשאלה. - - - יכול להיות שאתה מתבלבל בין משמעות המילה "תודה" ל"סתום"?

כשאתה אומר "תודה", אתה מתכוון ל"סתום"? אני מתכוון שאתם מפריעים כרגע לחברתכם לדבר. בכל פעם כשאתה אומר "תודה", אתה מתכוון ל"סתום". זה לא מכובד לומר לחבר כנסת "סתום". אדוני היושב-ראש, יש נציגי ארגונים שנמצאים בחוץ. למה לא מכניסים אותם? תודה רבה. תודה, גלעד.

חברי הכנסת,

גלעד, אתה כרגע לא רוצה שום דבר. אתה כרגע רוצה להפריע. לא. אני רוצה שיכניסו את נציגי הארגונים.

אני אקרא אותך לסדר, אז בבקשה, תפסיק. זה באמת לא מכובד לומר לחברי הכנסת לסתום. בבקשה תפסיקו, ועכשיו היועץ המשפטי ככל שהוא רוצה לסיים את דבריו, הוא יסיים את דבריו, ואז חברת הכנסת שרון ניר. אפשר להכניס את הארגונים? אני

כי עכשיו התור של חברת הכנסת שרון ניר לדבר.

לא. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה.

אני קורא אותך לסדר. שרון, בבקשה. אתה יכול לאפשר - - - הוא לא רוצה.

הוא יכול לאפשר,

מה שקורה כאן, מה שאנחנו רואים כאן, זה אזרחים טובים, אנשים שיש מאחוריהם עשרות ומאות שנות שירות, שמכנים אותם "אנרכיסטים" ו"בוגדים", והם שוטפים את הרחובות וקוראים תגר עם זעקת שבר שלא נודעה בהיסטוריה של מדינת ישראל. ב-75 שנות קיומנו אני לא זוכרת זעקת שבר כזאת שבאה לידי ביטוי ברחובות. אטימות הלב שלכם זועקת, היא בלתי נתפסת. המסרים המבולבלים האלה, שיצאו בצורת קלטות, ואחרי זה בצורת כתבה מלשכת ראש הממשלה, רק מעידים על כך שאתם פשוט לא מבינים מה אתם צריכים לעשות. מצופה כרגע משר הביטחון שפשוט יתעשת ויעשה הערכה חדשה, יבין מה ההשלכות של ההפיכה המשטרית על הכשירות של צה"ל,

את רוצה שהוא ייכנע לפרוטקשן?

יגיד את זה לכולנו. יגיד לכולנו, זה מה שמצופה. אנחנו רואים פה דהרה לא מוסברת לחקיקה, שפוגעת במשוואת ההרתעה, פוגעת בצה"ל, ובאופן בלתי סביר וקיצוני מחוקקים כאן משהו שיכול בסופו של יום להיות הרי גורל עבור החברה הישראלית, ויוצר פה שבר עמוק בחברה. אני מצטרפת לדבריה של חברתי קודם. אתמול הייתי בכפר תבור ובצמח, פגשתי שם אזרחים מטובי האזרחים שהמדינה הזאת ידעה, וזה לא אזרחים מצד אחד של המפה. ראינו שגם הייתה הפגנה אתמול באפרת, וכל חלקי החברה הישראלית מרימים לכם דגל, ואתם רואים את זה בסקרים. מה לא ברור פה? מה לא ברור פה שאתם פשוט פוגעים בצורה אנושה גם במדינת ישראל, גם בביטחון ישראל ובטח בחברה הישראלית? תתעוררו כבר. תודה רבה לחברת הכנסת. היושב-ראש, אני רק מעדכנת שאני רואה שיש פצוע קשה בפיגוע ירי ליד תקוע, בת 14 ובת תשע נפצעו מרסיסים. נצטרף לאיחולי החלמה כולנו. אנחנו מכירים שם את הכביש, זה הכביש שבו גם אני בין היתר נסעתי הבוקר, ונאחל החלמה לפצועים ותקווה שלא יהיו פיגועים בכלל וודאי שם. אפשר לבקש להכניס את ארגוני החברה האזרחית שנמצאים בחוץ פנימה? הן עומדות בחוץ. מכניסים את האנשים.

הן עומדות בחוץ ולא מכניסים אותן, ויש מקום פנוי בחדר הוועדה. אני מקווה שבדקתם את מי שאתם מכניסים, והם לא יידבקו פה עם דבק מגע. אוי-אוי-אוי. אף אחד מהם לא יגיע לרמת הפרעות שאת עושה במליאה. האמת שבבוקר עוד אמרת איזה אמירה מופרכת, באמת הגיע הזמן. - - - בניגוד לחברי הליכוד שמאחלים לנו שואה שנייה - - - אני אקרא לסדר אם תמשיכו כך. אפשר בבקשה להכניס אותם? יש לך עוד ציבור להסית נגדו הבוקר? חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה. חברי הכנסת, לפי מה שנמסר לי ממנהל הוועדה,

מה שאמרת איננו נכון. מנכ"לית שדולת הנשים נמצאת בתוך החדר, אפילו ברגעים אלו ממש. מה שאמרת לפרוטוקול איננו נכון. יש עוד נציגים מחוץ לחדר.

יש פה נציגים מחוץ לחדר, תאפשר להם להיכנס.

במקום להגיד דברים לא נכונים לפרוטוקול, בין בנושא מי שנכנס ולא נכנס לחדר, ובין בנושא הצעת החוק, תבדוק את עצמך קצת יותר.

יש כאן אנשים מחוץ לחדר, נציגי ארגוני החברה האזרחית, אני מבקש לאפשר להם להיכנס.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, תודה. ההנחיה לאפשר להם להיכנס, לכל הנציגים בחוץ? אני קורא אותך לסדר, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אנחנו מכניסים את האנשים, אנחנו מכניסים את כולם. מה זה "מכניסים"? חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אני קורא אותך לסדר. אני מבין שאתה קורא אותי לסדר, אבל תעשה סדר בבקשה,

שאתה מבקש לסתום להם את הפה, כמו שאתה מבקש לסתום לנו. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב,

אני מחכה מיום חמישי לדבר, אני רק אומר. אני אשתדל להקדים אותם בזמן. אני מוכן - - - בסדר.

אני חושב שהיא מדויקת, היא נכונה, היא מדודה. מדויקת?

אמרת "מדודה". - - - חברי הכנסת, אני אקרא לסדר את מי שיפריע. מצד אחד היא מאפשרת ביקורת של בית משפט על כל החלטות הדרג המקצועי, היא מאפשרת ביקורת של בית משפט על החלטות הדרג הנבחר, ויש מספיק עילות שקיימות עדיין בפסיקה, ואפשר לבקר את ההחלטות של הדרג הנבחר. זה נכון, היא מצמצמת, והיא לא מאפשרת לבית משפט להחליף את שיקול הדעת של השרים. הפערים בין מה שהיה למה שיהיה, הפער ממש קטן. והמחלוקת המשפטית פה, אמרתי את זה מספר פעמים, היא דקה מן הדקה. איפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו כחברה היא לא במחלוקת המשפטית, היא במה שדבי אומרת על אותה אישה בת 80, שבאמת חוששת, שבאמת מפחדת - - - אנחנו פשוט לא מבינים מה כתוב. אנחנו ממש טיפשים. נא לא להפריע, חברת הכנסת אורית פרקש. למה לדבר שטויות?

אני קורא אותך לסדר. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אני קורא אותך לסדר. היא צודקת, כי חלק מהמפלגה שלה תמך בזה גם בעבר. היא בניגוד אליי סוברת שאין בכלל מחלוקת, שכולנו הסכמנו לזה בעבר, ולכן אין פה פוזיציה. לא הסכמנו.

חברת הכנסת קארין אלהרר.

למה לשקר? חברת הכנסת קארין אלהרר, הוא מדבר. למה את מפריעה לו בדבריו? כי הוא לא מדייק בלשון המעטה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. ולו אתה לא קורא לסדר. הוא מדבר עכשיו. הוא ברשות דיבור.

את לא אומרת אמת.

הוא הפריע קודם. גם אמת זו אופציה. את לא אומרת אמת. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, תודה. הרופאים מטומטמים, כולם מטומטמים.

אני חושב שיש פה שיח של תבהלה, של שיסוי, של סרבנות, שגורמים לחלק מהחברה הישראלית פחד אמיתי, כי אנשים לא מבינים - - - הם לא מבינים? רק אתה מבין. חבר הכנסת ולדימיר בליאק.

אבל שמפחידים אותם, הם פוחדים. יש להם סיבה טובה לפחד. חברי הכנסת, נא לא להפריע. אני אתן דוגמה מהשבוע האחרון, דברים שאמר יובל נח הררי. עיתון הארץ, עיתון חשוב, אני מנוי אליו. הוא אומר שהממשלה תחסל את הדמוקרטיה, תרדוף את הערבים, חילונים, נשים ולהט"בים. באמת, מאיפה הוא הביא את זה? זה מדהים שאתם צוחקים על דבר כזה. נא לא להפריע, חבריי חברי הכנסת.

אבל אני לא צריך לקבל הטפות מוסר מאנשים כמו יובל נח הררי, כאשר אני כפרקליט, בניגוד אליכם שאתם מחייכים, לא יודע מה עשיתם בעניין הזה.

- - - חברות הכנסת מטי צרפתי הרכבי ודבי ביטון, כשאתן מפריעות ביחד, אם אני אקרא לכן לסדר, יגידו שהתבלבלתי, אז בבקשה תפסיקו להפריע. אז עכשיו לא משנה - - - אני קורא לשתיכן להפסיק להפריע. אני הייתי שם, בפרקליטות, כשהמחלקה לחקירות שוטרים הקדימה את זמנה בתיקים על הטרדות מיניות נגד ניצבים, והקדימה את ה-Me Too, אבל גם אני הייתי שם, כשמי שליווה את ניסו שחם, עבריין מין, ניצב במדינת ישראל, מפקד מחוז ירושלים מי שליווה אותו לדיונים כל הזמן זה היה אחד מהוגי הדעות של השמאל. אני הייתי שם. מה זה קשור לעילת הסבירות? אין ביקורת על ההתנהלות שלו. מה הקשר? אני נלחמתי בזה.

מדברים על לרדוף את הערבים - - - חברי הכנסת. מדברים על לרדוף את הערבים, אני הייתי שם כשגרמו אי-צדק באום אל חיראן. מי שעשה את זה, שי ניצן פרקליט המדינה, אלשיך מפכ"ל המשטרה. אני הייתי שם במלחמה.

אנחנו - - -,

גלעד, אני קורא אותך לסדר. כל השיח הזה, המפלג, הוא לא נכון. גלעד, במקום שאתה תוסיף חושך, תוסיף שנאה, אנחנו נוסיף הרבה-הרבה אור, הרבה-הרבה אהבה. גם איציק זרקא... אני אומר לאחיי המפגינים והמוחים - - - עוד אהבה כזאת - - - - - - איציק זרקא וטלי גוטליב.

כל המטרה שלנו היא לדייק את הדברים בצורה נכונה. אני חושב שעם ישראל במשבר מסוים. בעזרת השם הוא יקום מהמשבר הזה. לאחרונה הייתי בסיום קורס קצינים יחד עם מיכאל ביטון. הבנות שלנו סיימו קורס קצינים ביום רביעי, קורס קציני מודיעין, וראית שם לא את שיח השנאה שלכם, המפלג את עם ישראל בתפארתו - - - אנחנו המפלגים והשונאים? אנחנו?

חברת הכנסת יסמין פרידמן. הוא - - - אבל חברת הכנסת יסמין פרידמן, הוא מדבר כרגע. אמסלם דיבר בשם הממשלה בטקס? הוא מדבר - - - להסתה.

מי שהיה שם היה חוזה במחזה הזה של התרוממות הרוח, והיה רואה את הילדים שלנו, הקצינים בצה"ל - - זה לא בזכות הממשלה. קארין. - - שבאים להתנדב ולשרת, ולא לסרב ולשסות. וזה עם ישראל. ומה שיש פה בחדר זה לא תמונת מראה של החברה, אלא זה החלק הקטן,

שבמקום הזה הוא מהדהד לכולנו לצערי. אם הצופים היקרים - - - אולי אתה שולט?

לא להפריע.

כל אלה שלימדו אותך משפטים, הם - - - - - - תדעו לכם שבחברה הישראלית יש המון אהבה - - איפה בדיוק - - - דבי, אני קורא אותך לסדר.

ויחד עם האהבה הזאת ננצח את החושך ואת השנאה שלכם, במיוחד שלך,

זה בדיוק מה שאתם מזרימים, בגלל זה יש זרקא אחד שצורח ברחובות מה שהוא צורח.

אני ויתרתי לו על זכות הדיבור שלי... טוב, נו. בסדר גמור. היית בדיחה במח"ש - - - אתה לא יכול לוותר על זכות הדיבור, ולהפריע לו כשהוא בזכות הדיבור.

אחד הטובים. גוטליב, את האחרונה - - - אצלך הכול אישי. הכול תמיד כל כך לא מתאים. ערד ניר.

את שמעת על ערד ניר? כן, הוא צחק בדיווחים על ראש ממשלה. מה יש לך? אין לך אינטליגנציה - - - מספיק בבקשה.

רק לך יש אינטליגנציה. גם לך יש, וגם לי יש.

ולדי, תודה. - - - - - - שלושתכם מפריעים פה תוך כדי לפני זמן הדיבור של חבר הכנסת משה טור פז. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, אחריו חבר הכנסת גלעד קריב. אתה יכול רק להגיד לי אם אני ברשימה? את בהחלט ברשימה. - - - חברים, כל חברי הכנסת הנוכחים בחדר הם ברשימה. מה הסדר? קארין, אם תהיה קריאה שלישית, יהיה לי אחד פחות בסדר, אז בבקשה לא להפריע. לא הבנתי. אתה מאיים עליי?

אני רק מתאר עובדה.

אני אנסה להיות ענייני וגם להתייחס לכמה דברים שנאמרו כאן. קודם כול, למשל כשחבר הכנסת סעדה אומר "תבהלה", צריך להבין שאין שר אחד מתוך יותר מ-30 שרים, איבדתי את החשבון, שמתבטא בשבועות האחרונים על עילת הסבירות, ולא אומר שזה השלב הראשון בהפיכה. מהבוקר שר האוצר סמוטריץ' אומר: הוועדה לבחירת שופטים, חוק ההתגברות וכו'. כלומר, האגדה שלפעמים נשמעת בחדר המנותק הזה, שזה בסך הכול חוק קטן, חברים, יש כאן שרים בממשלה, כל השרים, שלמה קרעי, דודי אמסלם ביום רביעי, שאומרים: אנחנו פשוט עברנו שיטה. אנחנו מקשיבים לכם, וגם הציבור מקשיב. ולכן הסיפור שמנסים לספר פה כאילו זה אירוע קטן,

זה לא תופס. ביום חמישי חבר הכנסת מלול, גם בשבתו כשהחליף אותך, וגם כשישב לידך, חבר הכנסת רוטמן, אמר: אין מינויים לא ראויים, ממה אתם חוששים, כשבאנו בטענה על הרחבה שהוספת על המינויים. לא נולדנו אתמול, חבר הכנסת מלול. רק דוגמה אחת. אני אקח דווקא דוגמה רחוקה. ב-22 בינואר, עשרה ימים אחרי שהתפטר אדון בר-און, אומרת אילה חסון שהמינוי של בר-און הוא חלק מקנוניה הפתעה-הפתעה שמי רקמו? שני אנשים ש"נעלמו" מהפוליטיקה הישראלית: אריה דרעי ראש המפלגה שלך, וראש הממשלה נתניהו. לטענת אילה חסון מינויו של רוני בר-און היווה תשלום של נתניהו לש"ס בתמורה להסכם חברון והעברתו בכנסת. הלכתי 26 שנה אחורה, אבל בואו נלך רק כמה שבועות אחורה. העברתם פה חוק מושחת ומגעיל, תעשו עליו הצבעה. בערוץ 14, ערוץ הבית שלכם, אין אחד שמאמין לכם שזה חוק ענייני. הרי יש חברי כנסת בקואליציה שסתמו את האף וביקשו שישחררו אותם מהחוק הזה. יש פה חברת כנסת, שלפני רגע צעקה, שהיא לא הצביעה אתכם על החוק הזה.

כי כולם יודעים שזה חוק מושחת. אין בן אדם ישר שיגיד שזה חוק ישר. אז למה צריך עילת סבירות? בשבוע שעבר הייתי עם יושב-ראש הכנסת במקרה באותו זמן בניחום אבלים אצל חבר הכנסת, יושב-ראש הכנסת לשעבר, מיקי לוי. וכמו המשפחה שלי גם המשפחה של מיקי, כולם אנשי ליכוד, או בהווה או בעבר, וניגשו אליו שני אנשים בסוף ואמרו לו: אנחנו מצביעי ליכוד, הצבענו ליכוד גם הפעם, מהמשפחה של מיקי, אבל אנחנו גם מפגינים, כולל הערב, זה היה כמדומני יום שלישי.

הצבענו לכם, אבל לא בשביל זה. אנחנו לא עזבנו את הימין, אנחנו לא עזבנו את הליכוד, אבל כשאתם רואים בסקרים את העשרה מנדטים שאיבדתם, על זה איבדתם אותנו. תשאלו את דמוז גובזה, ראש המטה שלנו בבית שאן. אנחנו משקפים לא קומץ הזוי, משה סעדה, מאות אלפים מהמחנה שהצביע לכם. לא בשביל זה הוא הצביע. יש כאלה שכן, יריב לוין ושמחה רוטמן אומרים שנים שצריך הפיכה משטרית, לא במילים האלה,

אבל רוב מחנה הימין ורוב המצביעים של הדבר הזה לא אומרים את זה. אתמול בערב במחאה בירושלים עם עוד אלפים, היית רואה שאחד מכל שניים הוא חובש כיפה, היא עם כיסוי ראש, הם הקהל הירושלמי, זה לא קפלן של תל אביב, זו ירושלים, הייתם מבינים שאיבדתם הרבה מאוד אנשים בדרך, שהיו אתכם. רואים את זה בסקרים. הרוב - - - שמעתי אותך, פינדרוס. חלקכם מסתובב כמו חבר הכנסת פינדרוס ומספר לעצמו סיפור: הרוב איתנו, 90% איתנו, זה רק איזה קומץ. חבר'ה, זה לא שם. אתם מספרים לכם סיפור. בשבוע שעבר היה פה אוריאל לין. לא נשמעו פה הרבה דברי טעם כמו שאמר פה יושב-ראש ועדת החוקה של הכנסת התשיעית. והוא שאל שאלה פשוטה, היא לא שאלה משפטית. הוא שאל: האם יהיה פה טוב יותר או טוב פחות עם עילת הסבירות? והוא ענה: יהיה פה פחות טוב, יהיו פה החלטות פחות טובות, ותהיה פחות ביקורת שיפוטית. יכול להיות שיש עוד דרכים לביקורת שיפוטית, אבל זה כלי אפקטיבי למנוע עוולות של השלטון. וזה לא משנה אם אנחנו נהיה בשלטון או אתם תהיו בשלטון.

המצב הנוכחי הוא בעיה, ככה הגדרת, שמחה רוטמן. והחקיקה הנוכחית שלך מחמירה את הבעיה. הלכתי לדוגמה לפני 26 שנה של ראש המפלגה של ארז מלול, אבל חוק שמאפשר לקחת מתנות בכנסת הזאת, חוק שמכשיר ועדה קרואה לרוץ בבחירות, חוק שדוחה בחירות לרבנות כי אח של אריה דרעי לא מסתדר עם הרב עובדיה? הרי אנחנו לא תמימים. המדינה יודעת את זה. ומשפט לסיום. אנחנו בשלושת השבועות. או-טו-טו תשעת הימים, נתחיל ביום רביעי. בזמן הזה אין ברכה לאף אחד, בטח לא מעם ישראל. ואני אומר לכם: אתם הולכים להביא לפה חוק שהוא לא ברכה לעם ישראל, ולא סתם אתם מעבירים אותו בתשעת הימים, כי הוא באמת חוק שמקדם חורבן בשני מובנים: פעם אחת הוא הופך את מדינת ישראל למדינה פחות טובה, פחות צודקת, שזה חלק מהזכות שלנו להיות פה, אבל עוד יותר חמור מזה אפילו, זה חוק שמפלג את העם. אתם רוצים לעשות שינויים משטריים, בסדר גמור, בשביל זה יושבים ומגייסים רוב משמעותי מהחברה הישראלית, אין לכם את הרוב הזה. זה קורע את העם, ולקרוע את העם בתשעת הימים, אף פעם זה לא נגמר טוב.

תודה רבה, חבר הכנסת משה טור פז. חבר הכנסת גלעד קריב. אני אנסה לשלב גם חלק מהמומחים שפה, אבל בינתיים חבר הכנסת גלעד קריב. תודה, אדוני היושב-ראש, אני חייב לומר שההחלטה שלך הבוקר לא לאפשר לנו לפתוח בהצהרות פתיחה משקפת את תרבות הדיון כאן בוועדה. כולנו הרי יודעים שאין חובה בתקנון לאפשר הצהרות פתיחה, אבל ההחלטה שלך ביום כל כך רגיש מבחינת חתירה שלך לסיום הדיון, ההתנגדות שלנו לסיום הדיון היום, והדרישה שלנו שיופיעו כאן עוד מומחים, ואתה מגיע על ההתחלה, בהמשך הקו הדורסני, קו של סתימת פיות, שראינו אותו בשבוע שעבר כלפי היועץ המשפטי של האוצר, אנחנו מרגישים אותו עכשיו על בשרנו, זאת העדות הטובה ביותר עד כמה כל מה שקורה כאן מבחינתך הוא הצגה. זה לא דיון שמטרתו באמת להעלות את הקשיים שיש בהצעה ולחשוב איך פותרים אותם. בפתח הדברים אני אשלח כמובן איחולי החלמה לפצועים, לפצועות, בטלפון - - - למה הוא בטלפון? חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה מפריע לחבר הכנסת קריב לדבר. הפרעת קשב וריכוז. יש פה באמת הפרעת קשב וריכוז, הוא דיבר על זה הרבה פעמים, והדברים שלנו מפריעים לו. אם זו הדרך שלו להתמודד - - - לא לקשב ולא לריכוז, אתם מפריעים לי בצורה אחרת. בבקשה, תמשיך. אנחנו יודעים. אני שולח איחולי החלמה לפצועי ופצועות הפיגוע, אני גם שולח איחולי בריאות לראש הממשלה, שאושפז בסוף השבוע. הוא התבייש או התייבש? תעזבו. ראש ממשלה חולה, ואת מזלזלת? כבוד, אנשים חולים. אין כבוד? לאיפה הגעתם? חס וחלילה, אנחנו מאחלים לראש הממשלה בריאות שלמה. יש גבול.

תאחלי בריאות. תפסיקו עם זה. פשוט בושה של התנהלות. השנאה מעבירה אתכם על דעתכם. חברים, אני מבקש לא להפריע לחבר הכנסת קריב. תודה. אני שולח כאמור איחולי החלמה לראש הממשלה. אדוני, לא כיוונתי לכך, אבל טוב שאחד מחברי הכנסת הבכירים של הקואליציה כאן בוועדה דיבר לפניי. מדהים כיצד חבר הכנסת סעדה דיבר על הפצת אור ועל חושך, אבל לא מצא לנכון, למרות שהנושא הוזכר כאן, להתייחס לדבריו של פעיל ליכוד בכיר, מחביבם של בכירי מפלגת השלטון, בעניין השואה, איציק זרקא.

לא התבטאות ראשונה שלו, לא בנושא השואה ולא בכלל. אני רק חושב על דוגמאות שפיארו בעבר את רשימת הליכוד, יושב-ראש הכנסת לשעבר דב שילנסקי, מה הוא היה אומר, מהדוברים הרהוטים ביותר של מפעל הנצחת השואה, של קהילת הקודש של שורדי השואה. מה היה אומר דב שילנסקי זכרו לברכה שאדם כמו איציק זרקא אומר את הדברים, שהאדם הזה מחובק ומחבק את בכירי הליכוד, קיבל המחאות מהליכוד, והכתובת הרי הייתה רשומה על הקיר, האדם הזה אמר את הדברים הרבה פעמים בעבר. אתם האחרונים שתדברו איתנו על אהבת חינם, על איפוק. אנחנו שומעים את השר דוד אמסלם, שומעים את השר שלמה קרעי, קוראים את הציוצים של שרת ההסברה, גלית דיסטל אטבריאן, הציבור רואה לכם, רואה את השנאה היוקדת

- - שמאפיינת את הדרך שלכם, גם כשאתם בשלטון. עוד אפשר להבין כשמאבדים את השלטון זה מעורר אמוציות, אבל גם כשאתם בשלטון, לרגע אתם לא מפסיקים את מסע השנאה וההסתה. גלעד, אני מציע שתתמקד בעניין. אני רוצה להודות לחבריי ממחאת ההייטק שהעבירו לי את המדבקות של המחאה החשובה שלהם, אחרי שהסירו את המדבקות הללו באופן תמוה מהמחשבים הניידים שלהם. הרוח הרעה מחלחלת לבית הזה בענק. ועכשיו לגופם של דברים. אני אחזור על דברים שנשלחו אליך בערב שישי, כל חברי האופוזיציה,

עומדים על האמירה שהדיון רחוק מכדי מיצוי.

אנחנו ביקשנו את ההתייצבות של יועמ"ש מערכת הביטחון, אנחנו ביקשנו את הגעת הפצ"ר. פצ"רית. פצ"רית, סליחה. אנחנו ביקשנו את הגעת נציב שירות המדינה. גלעד, תחתור לסיום בבקשה. כל האישים הללו רלוונטיים מאוד לדיון. ביקשנו סקירת משפט משווה ממוקדת בסוגיה אחת, לא קיבלנו.

ביקשנו ניתוח של האצלת הסמכויות על פי סעיף 33. הדיון רחוק ממיצוי. אני רוצה להזכיר לך, אדוני - - - תחתור לסיום בבקשה. אני אוותר. לא.

חשבתי שאתה לא מגביל. אמרתי שאני לא אגביל כמו להצהרות פתיחה, כמו שאמר היועץ המשפטי לוועדה. זה לא הצהרות פתיחה. נכון, אבל מאחר שכל האנשים שדיברו קודם הצליחו להגביל את עצמם לאזור הארבע-חמש דקות, חלקם אפילו פחות, אני חושב מן הראוי שגם גלעד ישאיר קצת זמן לחבריו באופוזיציה. אמרת שאתה לא מגביל.

אתה מבזבז בהערות האלה שלך המון זמן. בבקשה, תחתור לסיום. אני אחתור לסיום. אני רוצה להזכיר, לך אין טעם להזכיר, כי אוזניך לא קשובות, אבל הציבור צריך לזכור שהועלו פה שאלות כבדות בתחומים ממוקדים, לא הצהרות כלליות, מה השפעת החקיקה בתצורה הזאת על מינויי בכירים, ובעיקר על פיטורי בכירים, מה השפעת החקיקה הזאת על כל מערכת הדינים של ממשלות המעבר, מה השפעת החקיקה הזאת על הקצאת טובין ציבוריים שלא נכנסים לקטגוריות המסורתיות של אפליה ושל שוויון. השאלות הללו הועלו גם על ידי חברי האופוזיציה, גם על ידי נציגי החברה האזרחית והאקדמיה, גם על ידי גורמים מתוך השירות הציבורי, למרות הניסיון להלך עליהם אימים. לא התקיים כאן דיון אחד איך פותרים את הסוגיות הספציפיות הללו, שלא נוגעות לכל המהפכה המשטרית, אלא לחקיקה הספציפית הזאת.

ולכן צריך לומר, אדוני היושב-ראש: הדיון הזה הוא אחיזת עיניים - - תודה. - - עולות פה סוגיות מהותיות שנוגעות לאיכות החיים השלטונית במדינת ישראל. אתם מסרבים לדון בפתרונות שונים. מה הפלא שלא התייחסתם ברצינות להצעות שהועלו כאן, על ידי פרופ' דותן - - גלעד,

- - לא התייחסתם לדברים שנאמרו על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה ולמשרד האוצר - - גלעד,

- - אתם פשוט דוהרים בעיניים עצומות. תודה רבה. משפט אחרון. אני אחזור על מה שאומר: יש כאן ניצול מכפיר של סעיף 80 לתקנון הכנסת, שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הוועדה. לצערי הייעוץ המשפטי של הכנסת, אולי בעקבות מה שקורה כאן, להבא הם יהיו יותר תקיפים, אבל הייעוץ המשפטי של הכנסת לא נתן סימנים ברורים בסעיף 80, ולצערי אנחנו כנראה נצטרך לעשות את זה דרך בית המשפט העליון, אותו בית משפט שאתמול בערוץ 14 איתמר פליישמן אמר: נעלה עליו ב-D9 ולא באופן מטפורי - - - - - - - מר אהבת חינם. תודה רבה, מר שנאת חינם.

תודה רבה, מר וגברת חינם. אפשר בבקשה להמשיך הלאה? מאוד מצחיק... כמו שאמרתי, אני אנסה לתת גם למומחים שבאו מבחוץ, וביקשתי מהם להגביל את דבריהם, ובקצרה. כמובן, אצה לנו הדרך. למה בקצרה?

האם זה מרוץ ל-01:30 שנגיע לדיון המושחת על הרבנים? חברי הכנסת, תודה רבה. פרופ' יובל אלבשן, ואחריו חברת הכנסת קארין אלהרר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, תודה לכולם, אני מוגבל לחמש דקות, אז אני אגיע ישר לנקודה.

למה אתה מוגבל? נולדתי כזה, קארין.

חבר הכנסת סעדה אמר שהפערים בנקודות בחוקים, בנוסחים השונים, הם פערים קטנים כסיכה. בגדול, אני מסכים, ואני חושב שיש קונצנזוס גדול בנושא, אבל לסיכה הזאת יש משמעות. ואני חושב שההצעה הנוכחית, הנוסח הנוכחי חוטא בכל מיני עניינים. אני לא אעשה פה אאוטינג. היו הסכמות. רוב ההסכמות היו - - - למה לא לעשות אאוטינג?

חברים, נא לא להפריע. מגיע פרופ' יובל אלבשן - - - חברת הכנסת אלהרר, אני רק אגיד: היו מגעים מכל הצדדים. דווקא זה לא מיועד כלפי היושב-ראש, כי היושב-ראש הסכים לדברים האלה רק כחלק מהליך כללי, עם כל ההסתייגויות שכולם אמרו שזה לא יהיה רק חלק כזה וחלק כזה.

ואני לא פוליטיקאי, אני רוצה לברוח מהעניינים האלה ולהגיד שיש פה דברים שחייבים להיות בחוק, ושכולם הסכימו להם. אני מוחק את "שכולם הסכימו להם" שחשוב להסכים להם. למשל, הוצאת ממשלת המעבר מכל נושא של צמצום עילת הסבירות זה אלמנט שהיה מוסכם על כולם. לא צריך להסביר את זה. גם ככה הממשלה הזאת בגירעון דמוקרטי, אין לה שום יתרון על בית המשפט. אתה צריך להסביר את זה.

בואו נתייחס להצעת החוק הזאת. מה אתה אומר על הצעת החוק הזאת, לא על דיונים שהיו - - - תן לו לדבר.

אני מדבר על זה, חברים, אני אומר מאוד בקצרה: מה שבעיניי קריטי להכניס להצעה הזאת ושחסר בהצעה הזאת, זה שלוש נקודות. אפשר הרבה יותר, אבל זה מה שהוסכם. נקודה ראשונה, הנושא של ממשלת מעבר בעיניי לא יעלה על הדעת שממשלת מעבר, מרגע הכרזת הבחירות ועד רגע כינון הממשלה החדשה, תקבל צמצום עילת הסבירות כמו ממשלות רגילות. הטיעון הדמוקרטי לא עומד פה, בגלל שהיא בגירעון. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ואני יודע שחבר הכנסת רוטמן לא מסכים איתה נדרשת הבחנה בין החלטות הממשלה במליאתה לבין החלטות השרים, כשהצמצום יכול לחול רק על החלק הראשון. פה מדברים על נוסחת סולברג. אני שמאלה מסולברג. אני חושב שנוסחת סולברג אינה נכונה, אבל גם אם אני מקבל אותה, ואני אומר שצריך לעשות הבחנה בין החלטות של מדיניות להחלטות פרטניות, זה לא אמיתי. ולכן ההבחנה הנכונה בעיניי האפשרית, חבר הכנסת רוטמן, בין החלטות של הממשלה במליאתה, שבהנחת המוצא הן רובן מדיניות, לבין החלטות השרים, שרובן הן לא מדיניות, לצמצם את הצמצום להחלטות הראשונות. עוד נקודה שכן הוסכמה החלת חובת הסבירות על השרים וכו', גם אם אין ביקורת שיפוטית. תסביר את מה שאמרת, יובל. המשמעות היא שיש קביעה בחוק שיש חובה לנהוג בסבירות. חשוב לומר שיש פער בין החובה לבין השפיטות של העניין. יכול להיות שלא תהיה שפיטות ועדיין תהיה חובה. אני חושב שיש פה אמירה נורמטיבית, ואני חושב שגם חבר הכנסת רוטמן וכולם מסכימים, שחייבים לנהוג בסבירות, בעיניי גם שההליך יהיה תקין, גם אם אי-אפשר יהיה לבקר את זה. וזה חסר פה. המשמעות של הצמצום כרגע אני נכנס לחמש דקות - - - אני לא בא בטענות. המשמעות של הצמצום, כמו שהוא נראה עכשיו בנוסח, שיש פטור מחובת הסבירות, וגם אתה לא מסכים לזה. לכן חייבים לציין, ואני מבין את החשש שברגע שזה יצוין, בית המשפט העליון יקבל על זה שפיטות, אז גם פה יש דרכים לעשות את זה. קודם כול, ברגע שאומרים שאי-אפשר, אז אי-אפשר - - - - - - תראה, אם נהיה כנים אני לא בא לפה להרצות, אבל בבית המשפט העליון יש לך כבר לא מעט שופטים שמתנגדים לסבירות, ולא רק סולברג, ואני חושב שזה נכון אגב גם באקדמיה. בהקשר הזה אם תקבעו חובת פעולה בסבירות, שהיא קריטית, כדי שאנשים ידעו, גם אם היא לא בשפיטות, בעיניי זה חשוב. מעבר לזה, וזה דבר שלא הוסכם, אחת ההצעות הייתה מי כן יבדוק את הסבירות של חובת הסבירות, וזה אתם בעצמכם בכנסת. אני יודע שזה לא הוסכם. זה רעיון שבעיניי הוא לא רע בכלל, שוועדה, כמו הוועדה לביקורת המדינה למשל, ועדה שהיא תמיד באופוזיציה, היא זו שתקבל את הבדיקות של הסבירות. באיזה מובן? יש פה רווח כפול. האחד, אתה מחזק את הכנסת, שהיום היא במצב גרוע מאוד לעומת הממשלה. השני,

חברי הכנסת, מקבלים אפשרות למעקב צמוד אחרי ענייני הסבירות. היה שההחלטות אינן טובות, ויסתבר שהלכו פה מרחק רב מדי, או אגב הפוך, מרחק קטן מדי, אתם יכולים לתקן. זה רעיון שאני לא יודע אם בשלב הזה אפשר להעלות. עו"ד גיל לימון, הרעיון הזה לא רע בכלל. כך אני מזיז מהביקורת של בית המשפט העליון לביקורת של הכנסת בניהול האופוזיציה על הסבירות. אבל גם אם זה לא יקרה, ואני מניח שבלוח-הזמנים הזה זה לא יקרה - - - איזה שיניים יש? זה לא עניין של לוח-הזמנים. אני רק אגיד שעדיין חובת הסבירות היא קריטית בעיניי וצריך לקבוע. יש עוד הרבה נקודות. אני אסתפק בזה. למה שתסתפק ולא יהיה פה דיון רציני עם מומחים מהאקדמיה? כל הנקודות הללו הוזכרו בדיון, ולא התקיים שום דיון בפתרון שלהן.

פעם אחת גיליתי הצעת חוק שאתה לא מסכים לה, שטענת שהדיון מוצה, אולי בפרה-היסטוריה. הרי לא משנה איזה דיון יהיה, הוא תמיד יהיה לא ממצה בעיניך. בוא לא תזנה את המושג, סליחה על הביטוי. באמת כדאי שלא תשתמש בביטוי הזה. ביקשנו הגעה של אנשים ספציפיים,

אבל עכשיו מדבר פרופ' אלבשן, ואתה קוטע אותו. אני לא רוצה להיות דמגוג יותר ממה שנולדתי, אבל אם ההיסטוריה תשפוט בסוף שיהיה תשעה באב עכשיו בגלל הדבר הזה של סבירות, אתם פה תצטרכו לשלם את המחיר. אני רק אגיד שהדבר הקטן הזה, משה סעדה, הוא דבר קריטי. אפשר להתפשר בו ואפשר להסכים בו, כי זה דבר קטן. לא נערך דיון בכלל על כל הדברים שהוא הציע. יסמין ומשה, תודה. אלה הדברים, שלא נעים לומר, היו מוסכמים, אני לא רוצה להגיד, כמעט על כולם פה.

והדבר האחרון, חבר הכנסת רוטמן - - בסדר גמור.

- - זו דעתי שלי, ולא של אחרים. אני חושב שבמינויים כן צריכים לעשות הבחנה, באותו מובן של בניית כוח הכנסת, בין מינויים שמאושרים בכנסת, במליאה, שלזה חברי הכנסת ידאגו, לבין מינויי השרים, שהם לא מאושררים בכנסת, שעליהם צריכה לחול חובת הסבירות הרחבה. מליאת הממשלה. אני חושב אישית שזה צריך להיות של הכנסת. ומליאת הממשלה לשיטתך? מליאת הממשלה בהחלטות פרטניות בעיניי כן צריכה להיות חובת סבירות. אני רואה פה הנהונים מכל הכיוונים, אני גם יודע מה שהיה, ואני באמת חושב שלפחות בנקודות האלה, שהן קריטיות, אפשר עוד להשיג הישג. תודה, חברים. תודה. אתה יכול להציע איזה נוסחה?

אני רק רוצה - - - - - - חברים, למה אתם מפריעים? אני רק רוצה לעדכן - - - את לא רק רוצה, את לא ברשות דיבור. לברך את ראש הממשלה שהחליט להעיף משורותיכם את אדון זרקא, וזה מה שצריך להיות. וזה חשוב שכולם ידעו. משורותינו? כמו בשיר הידוע "הוא עוד ישוב". אל תדאגי. - - - אתם רגילים לדיקטטורה של המפלגה שלכם. אתם פשוט חיים בראש של עצמכם. אדוני היושב-ראש, מילה אחרונה - - - זה חשוב גם בשבילך. למה את מפריעה? שאל אותי חבר הכנסת סעדה אם אפשר לנסח את הדברים האלה. זה נוסח, ואין שום בעיה.

זה מתווה - - - זה לא חדש,

זה גם מאוד דומה למה שיואב דותן אמר.

כל הדברים האלה צריכים להיכנס.

אין פה שום דבר שלא הוצג. זה נדון בין האוזן הימנית שלך לאוזן השמאלית שלך. חברים, תודה רבה. יש לי שאלה למומחה. תודה.

אנחנו לא נמצאים בדיון? אבל יואב - - - אבל יש לי שאלה. יואב, יש דרך. אני מבקש לשאול שאלה. תודה, אבל שנייה. מה הדרך לשאול שאלות? אפשר להגיד: אדוני היושב-ראש, אפשר לשאול שאלה? סתם למשל.

לא להתחיל להתפרץ. זה בדיוק מה שהוא אמר. לא. זה לא מה שהוא אמר. חברים - - - אולי כמו בכיתה א', שתי אצבעות זה שירותים, שלוש אצבעות זה שאלה, ארבע זה הערת ביניים? חברים, אתם מתנהלים בבריונות אין קץ, כל הזמן. מסיים פרופ' יובל אלבשן - - - אתה מוכן לשים פעם אחת מראה לפני שאתה אומר "בריונות"? פרופ' יובל אלבשן מסיים את דבריו, דבי תופסת מיקרופון,

בנימוס ושואלת. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, יש לך שאלה או הערה? למה אי-אפשר לשאול שאלה? אי-אפשר ככה. לא התפרצתי, לא הפרעתי.

אני אמרתי - - - למה אי-אפשר להשלים פה משפט? מירב,

אם יש לך להשלים - - - - - עניינית, שואלת שאלה עניינית לגוף נוסח ההצעה.

אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

אני לא מבינה למה אי-אפשר לשאול שאלה. תודה. תודה רבה.

תצאי בבקשה, מירב. זה כל כך מיותר.

אין שרירות, שרירות זה חוסר סבירות.

לבית משפט יש יכולת לבקר גם מינויים באופן הזה. מה שנשאר לנו באמת זה הסבירות. זה לא הרבה, וזה מאפשר שיקול דעת לשרים.

אני מבין שהעמדה שלך אחרת, אני אשמח שתרחיב בה. אחת הטענות שנשמעות כאן פעם אחר פעם שאין צורך בעילת הסבירות, אז לא ברור לי למה צריך לצמצם

אני רוצה לשאול, האם אתה חושב שהעילות האחרות

ולכן את המגבלות האלה אי-אפשר לעשות. לגבי

אני חושב שעמית העלה את הנקודה, ואני לא צריך לחזור עליה. השאלה על תקופת הבחירות,

הציעו פה ביקורת מינהלתית רכה, גם את זה הוא לא רצה. זה שמישהו אחר אומר - - - לא הבנתי. אם אני אומר משהו על הטענה שהעלה ד"ר גיל לימון,

- - - הוא מזכיר שזאת הייתה הצעה גם של הייעוץ המשפטי, שגם אותה רמסת ולא - - - גור,

אני לא מבין

אין חובה מקבילה על רשויות שלטון אחרות - - - אתה

כתבת ספרים, אבל את הבייסיק הזה אתה לא מבין. יש הרי פסיקה - - - אני שואל את עצמי

ב-1649, אותו דבר תקבעו אתם בכנסת בעיניי זה יכול להיות ביחד עם צמצום הסבירות, שהוועדה לבחירת שופטים חייבת להתכנס אחת ל-X. ירצה או לא ירצה השר, זאת חובתו. מי ייתן לנו להעביר את זה? אני לא פוליטיקאי. ואז עילות אחרות יכולות - - - נא לא להפריע לפרופ' אלבשן. יובל, לבית המשפט יש סמכות לבקר גם את זה: מידתיות, שרירות, מניעים זרים - - - - - - חברים, אפשר לתת לפרופ' אלבשן לדבר? שתי הערות קצרות. לגבי ההערה של חבר הכנסת עמית הלוי. ההבחנה הזאת היא הבחנה גסה,

היא גם לא נכונה, אבל אני לא רואה דרך אמיתית. ניסינו לשבור את הראש גם אנחנו איך אנחנו עושים הבחנה אמיתית בין החלטות מדיניות לבין החלטות פרטניות, כשהחלטות פרטניות לא יכוסו בתכסית של מדיניות או להפך. אני אומר לך את האמת: לא הצלחנו. חיפשנו שאולי לא יהיה מושא ישיר. יש פה משפטנים טובים ממני. איך אני מנסה לזקק את ההחלטה למגן את העוטף? האם היא סבירה או לא סבירה? למשל דוגמה שאנחנו תמיד נותנים להחלטה של העליון - - - היא פרטנית או מדיניות? ברור שהיא מדיניות. אבל למה אני עושה את ההבחנה בין מליאת הממשלה לבין שרים? כי בסוף גם שם עשוי להיות נפגע, גם אם הוא לא ישיר, מישהו באותו כפר שלא היה. השאלה אם זה זכויות אדם ישירות או לא. אני רק אומר לתשובתך, זה לא שאני חושב שזה הדבר הטוב, אני חושב שזה מה שאפשרי כרגע. גם במליאת הממשלה אגב מקבלים החלטות פרטניות, אבל המסה המסיבית היא של מדיניות, בעוד שאצל השרים המסה המסיבית זה אחרים.

מהסיבה שאתם חוקקתם שרוב הסמכויות - - - הן של השרים, והם עושים להן האצלה, אז זאת הסיבה. לכן עשינו את ההבחנה הזאת. והערה אחרונה. כשאני אומר ש"החוק הוא לא ראוי", אני חושב עם כל הכבוד ואני לא שותף לסלמי ולהשקפות האלה, כי אז לא תוכלו לחוקק כלום, כי תמיד יש מדרון חלקלק, שזה טיעון שאי-אפשר לעמוד מולו: אם אני אחוקק את החוק, אז בחוק הבא כך וכך, אני מסתכל על החוק הזה נקי. אתה רואה את זה במנותק מכל היתר? גם כשהוא רואה את זה במנותק, הוא טוען שהוא לא טוב. אני מסתכל רק על החוק, ולא על הרפורמה כולה, ולא על השקפות קדימה. אני חושב שכמו שזה מנוסח היום, זה לא חוק טוב.

זו הערה הרבה יותר חמורה, וטוב שהיא נאמרה. אז מה עושים, יושב-ראש הוועדה?

תודה רבה. תודה רבה, חברים. הדוברת הבאה תהיה חברת הכנסת קארין אלהרר, ואחריה חברת הכנסת טלי גוטליב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לחזק את דבריו של פרופ' אלבשן. הערה ראשונה היא הערה פרוצדורלית. אדוני היושב-ראש, אתה פרסמת מועדים לדיון בוועדה הזאת למשך השבוע, ואז אתה מוציא הודעה בסוף השבוע שהיום, יום ראשון, שהוא לא יום כנסת רגיל,

בנוסף, זה יהיה הדיון האחרון לפני הגשת ההסתייגויות. קודם כול, אדוני היושב-ראש, אני אשמח אם תקשיב - - - כולי אוזן. כולך אוזן, אבל הקשבה אני לא רואה. יש פה חוסר תום לב בניהול הדיון שאתה מבצע, כי אנחנו לא סיימנו לשמוע את כולם, אני תיכף אסביר גם למה, ועדיין אתה מודיע שהדיון הסתיים. אני לא יודעת למה אתה מתנהל בצורה כזאת, אני מבינה שאתה מאוד ממהר. אבל איך אומרים? החיפזון מן השטן. אדוני, כמו שאתה בוודאי יודע, כי אתה משפטן, ויש שיאמרו גם משפטן טוב, דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב. זה נכון, יש לכם 64 אצבעות, ויש לכם רוב בכנסת, עם זאת, שלטון דמוקרטי הוא שלטון שרואה גם טוהר מידות, הוא שלטון שרואה את שלטון החוק ושלטון שיש בו איזונים ובלמים. בהצעת החוק הזאת, שהיא הצעה מטעם הוועדה, ואני חוזרת שוב לעניין הזה, אין עמדת ממשלה של כל משרדי הממשלה. בעיניי ובעיני רבים כאן זה טעם לפגם. אין לנו את העמדות של היועצים המשפטיים של כל המשרדים. היו שניים שהגיעו, וגם להם עשית את המוות, כמו שרק אתה יודע. שמעתי בסוף השבוע דברים מאוד מדאיגים של ראש הממשלה נתניהו, שאמר שאפשר להסתדר בלי שתי טייסות, אבל אי-אפשר להסתדר בלי ממשלה. זה בהחלט מעיד על שיקול דעת מאוד משובש של ראש הממשלה, באמת אמירה תלושה מהמציאות, כשאנחנו שומעים על יותר ויותר לוחמים שמצהירים שהם לא יתנדבו, וביטול עילת הסבירות חושף את חיילי צה"ל לדין בין-לאומי שחל עליהם.

אל תגיד לי "שקר". שקר. זה באמת שקר. זו אמירה קשה. אמר את זה גיל לימון. אני מסכימה, אמירה קשה, אך היא מעוגנת במציאות. לא בגלל עילת הסבירות ספציפית. אדוני היושב-ראש, אתה בוודאי יודע שיוקרתו של בית המשפט העליון והיכולת שלו לבדוק את כל ההחלטות במסרקות ברזל, היא זו שמהווה חגורת ביטחון לכוחות הביטחון שלנו. ברגע שאתה מוריד מאותה חגורת ביטחון בצורה כל כך רחבה, אתה מוריד מהיכולת של בית משפט לבקר, ואתה חושף את החיילים. אם אתה חושב אחרת תמיד אומרים: אלה מהאופוזיציה שהם בפוזיציה אני מציעה שלא תשמע רק את חברי האופוזיציה, אני מבקשת לקרוא לפצ"רית, כדי שהיא תבוא ותאמר את הדברים במילותיה שלה. אני לא יודעת מה היא תגיד, אבל אני מאוד אשמח לשמוע אותה. ביקשנו לשמוע את היועץ המשפטי של משרד הביטחון ועוד יועצים משפטיים ממשרדים נוספים. לצערי הדבר הזה לא קורה. מילא שאתם לא מעבירים את החוק בפרוצדורה הרגילה, אתם גם מונעים את הגעתם של היועצים המשפטיים. זה דבר שהוא לא קביל. אני חושבת שזה כשלעצמו צריך להרים הרבה מאוד גבות בציבור, ולא רק בציבור. אני קוראת לשר הביטחון גלנט: תגלה אחריות ומנהיגות, כמו שעשית לפני מספר חודשים. אתה בהימנעות שלך, בעובדה שאתה לא מדבר, אתה יכול לגרום לפגיעה בגופים שאתה אמון עליהם. אני לא קוראת לקיצונים שבקואליציה, אני קוראת לאנשים עם העמדה המתונה, אני קוראת לאלה שרואים מה שקורא: תשמיעו את קולכם.

אני לא סיימתי. אני מבקש שתחתרי לסיום. אני חותרת לאט. אני מבקש שתחתרי לסיום. עדיין אני מבקשת שתיתן לי לסיים את דבריי. אני אתן לך לסיים את דברייך, קחי עוד דקה. זה הדיון האחרון. זה בדיוק העניין. אדוני היושב-ראש, אני קוראת לך לפחות לעמוד במילה שלך. זאת הבחירה שלך איך לנצל את הזמן שלך. הערות האגב האלה רק קוטעות לי את חוק המחשבה ומאריכות את הדיון, אז תן לי לסיים את הדברים.

מילא שקבעת סד דיונים מהיר מאוד, ככל הנראה כדי לעמוד בלוח-הזמנים של המושב הזה, אבל אני אומרת לך: יש כאן הרבה מאוד על הכף. אני לא מדברת על הקרע החברתי, שאני מבינה שממנו ממש לא אכפת לך. אני מדברת אפילו על ההשלכות, המינויים שיגיעו, למרות שאתה מזלזל בהם, ההחלטות של שרים שיגיעו, ואתה יודע שיגיעו. אתם אפילו לא תוכלו להתכסות יותר באצטלה שאתם אוהבים להתכסות בה שזה לא אנחנו, זה היועצים המשפטיים.

בבקשה תסיימי. אני מבינה כי השלב הבא שלכם זה לפגוע במעמדם של היועצים המשפטיים.

אתם אומרים, אם כבר נעשה את זה ב-Out in the open. אני קוראת לך, אדוני היושב-ראש: לכל הפחות תן לכל חברי הכנסת שרוצים לדבר בדיון הזה להגיע ולעשות את זה. אתה לא יכול לקיים את הדיון האחרון ביום ראשון שהוא לא יום כנסת רגיל. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. סעיף 15 לחוק-יסוד: השפיטה קובע שבית משפט, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בג"ץ, יש לו סמכות לתת סעד מן הצדק. זאת סמכות אדירה וגורפת.

לנו שהוא יודע להסתדר יופי בלי עילת הסבירות. ביום רביעי האחרון פורסם בג"ץ שדן בחובת הפיקדון של עובדים זרים. בית המשפט העליון נתן הוראת בטלות על הוראת החוק הזאת. רק כדי שאני אבהיר לאזרחי מדינת

מעבר לאשרות ולוויזות - - - אתם תבואו לנקות. אתם תבואו לסייע לאנשים שצריכים עזרה.

נא לא להפריע לחברת הכנסת טלי גוטליב לדבר. אל תגידי לי "מה הקשר". תיכף אני אתייחס לזה מפאת כבודך בעניין.

אני רק רוצה לומר שכדי שמדינת ישראל תוכל לדאוג למדיניות הגירה, הפיקדון מעודד עובדים זרים לצאת בזמן מהארץ, והם מקבלים את הפיקדון. כמובן הם יכולים לפנות לבקש הארכות של האשרה, וזה ניתן להם, והפיקדון נשמר. בג"ץ התערב בחוק הזה, ונתן לו הוראת בטלות. בעצם בג"ץ אומר לנו בפסק דין של 81 עמודים, של מספר שופטים, שאין צורך בסבירות. הם בכלל לא משתמשים שם במילים "סביר",

והם משתמשים בכל העילות האחרות. זה ביקורות חוקתיות. מה הקשר לסבירות?

אל תפריעו לי.

זה לא החלטה מינהלית. חברים, נא לא להפריע לטלי לדבר.

ואני מדברת על מה שנראה בעיניי. אתם יכולים לדבר את עצמכם לדעת, ואני מקשיבה גם לכם, מתקוממת ותוהה וטועה. בעניין הזה אני מבהירה לנו שבית המשפט העליון הוכיח לנו שהוא יודע להסתדר מעולה בלי סבירות. ובעיקר הוכיח לנו בית המשפט העליון שהוא לא מכבד, לא את הרשות המחוקקת ולא את הרשות המבצעת, והוא יודע וקובע מה נכון להן. שוב אנחנו רואים החלטות, שאני אפילו תוהה על הסמכות שלהן, עם אפס אחריות, מה שמותיר אותנו כמדינה באפס יכולת להתמודד עם הגירה. באשר לאמירתה של קארין, אני רק מבקשת להתייחס. יש באמת מורכבות בכל מה שקשור לאשרות לעובדים זרים, עם קציבת הזמנים שלהם. יש חשיבות לזה, וצריך לעשות חשיבה מחדש על הצורך להאריך אשרות לשנים ארוכות, כי כבוד הגוף שחוסה הוא כבוד שיש לו ערך מקודש לעומת בכל פעם להתחיל - - - נכון. חד וחלק, אבל זה לא קשור לפיקדון. זה כן קשור. זה קשור להארכת האשרות.

זה לא הוויכוח, אנחנו הרי מנהלים על זה ויכוחים בוועדה אחרת.

לא להפריע.

אני אומרת שאין קשר בין זה לבין חובת הפיקדון, כדי לשמור על זכותה של מדינת ישראל לדאוג מי בא בשעריה.

ובאשר לחוק הסבירות, עברתי על היוטיוב ועל סרטונים של יאיר לפיד, וגם של גדעון סעיר. ליאיר לפיד אני אף פעם לא יכולה לייחס, תסלחו לי - - - אין לך מה לעשות בזמן הפנוי? קארין, אני אקרא אותך לסדר פעם שלישית, ואת תצאי.

ליאיר לפיד אני באמת לא יכולה לייחס רצינות מוחלטת, גם אם הוא אומר משהו מאוד ברצינות. מאוד יכול להיות שהוא למד בעל פה, כמו הרבה דברים שהוא אומר בעל פה, והוא אומר את זה מאוד מאוד משכנע, אחר כך הוא בכלל שוכח, אבל הוא דיבר על עילת הסבירות בדיוק כמו הנוסח שלה, וגם גדעון סער.

אני לא מתווכחת אתכם, אני אומרת את דעתי. את משקרת. ולדי, אתה הדובר הבא.

תגיד שאני משקרת כשאתה מדבר.

כן, אני משקרת, בסדר. ולדי, אני אצטרך לקרוא אותך לסדר, תורך לא יגיע. אתה הבא.

אני רוצה להבהיר פה, כפי שאמרתי, לא פעם ולא פעמיים: עילת הסבירות, שהמשמעות שלה אי-התערבות בהחלטת ממשלה או שר חוקית, מהשיקול שהיא אינה סבירה, זה לא פחות מלעג לרש. כי מתוך הרפורמה, שכבר לא על השולחן, זה הכלום של הכלום. שואלים אותי השואלים - - - טלי, הרפורמה על השולחן. זאת דעתי. נא לא להפריע, חברים.

אני רק אומרת את הדבר הבא: שואלים אותי השואלים, אם זה הקצה של הקצה, ואם זה באמת לעג לרש, אז למה? אז אני אגיד לכם למה. כי אני לא אשלם פרוטקשן לסחיטה באיומים שאני עוברת כאשת ימין - - - - - - שקט. אני לא אשלם פרוטקשן - - אל תגידי לי "שקט". קארין, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

- - בדמות אי-חקיקה. אני דווקא אומרת שלאור ההתנהגות הבריונית, האנרכיסטית, המטורללת, של שמאל קיצוני - - - די עם אנרכיסטיות.

אני אומר מה שאני רוצה. בבקשה די. מותר לה לדבר.

את ואיציק זרקא. מה זה "אנרכיסטית"? חברת הכנסת דבי ביטון.

אנרכיסטים שפוגעים במדינה והפרו ברגל גסה - - - מלח הארץ, פטריוטים,

את בקריאה שנייה. תמשיכי,

עוד חצי מיליון יצאו לרחובות בסוף השבוע הזה. - - - דבי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. תסתכלי על הפרופיל שמוביל אתכם במקום על הפרופיל שלנו.

כבר הגיעה שלישית? למה זה היה כל כך מהר? כי את צעקת כל כך הרבה. למה אתה נותן לה את האפשרות להגיד "אנרכיסטים" למלח הארץ? אחרי שנתתי לחברייך לקרוא לנו "מושחתים" - - אחיין של שרה - - - נמצא שם. הוא לא אנרכיסט. - - ובשמות שאני גם לא רוצה לחזור עליהם. אתה קטעת את זכות הדיבור שלי כשקראתי לכם "עבריינים". למה אתה מאפשר לחברת הכנסת גוטליב לקרוא לפטריוטים אנרכיסטים? אדוני, אני יכולה להמשיך? אפשר לתת לי זכות דיבור?

עצרתי לה את השעון. בבקשה. חברים, תודה רבה, טלי, תמשיכי. ככה אתם מדברים.

(חברת הכנסת דבי ביטון יוצאת מחדר הוועדה) טלי תמשיכי. אני רוצה להבהיר שאין לי שום כוונה, גם על הכלום והכלום הזה אם אנחנו לא נעביר את חוק הסבירות, אנחנו נכנעים לבריונות ואלימות. אנחנו ניצחנו בבחירות, ואנחנו פה באופן דמוקרטי. ולא יעלה על הדעת, ושאף אחד לא ידבר פה איתי על מלח הארץ, יותר או פחות, אין לכם פה מונופול על מה יותר או פחות - - טלי,

- - אין לכם פה מונופול מי יותר, ומי למעלה ומי למטה. כולנו בני אדם, וכל קול של כל בוחר, הוא שווה. ואני מבהירה פה, שיהיה כאן ברור, שאני אפציר בכל מי שאפשר להפציר, להעביר את צמצום עילת הסבירות, כדי להזכיר לשמאל, להזכיר לו טוב-טוב, שעל הימין לא מאיימים, לא בהבערת הרחובות, ולא ביציאה, ולא בחסימה של כבישים, ולא בשום בריונות מהסוג הזה. אנחנו כאן, ותפקידנו להיטיב עם עם ישראל.

ואני מפצירה בחבריי: תפסיקו כבר עם השקרים שלכם לציבור, שתהיה פה דיקטטורה.

תפסיקו לעבוד על הציבור בעיניים ולשטוף את המוח שלהם - - - ואת התודעה שלהם.

טלי,

ברגע זה הכפלת את כמות האנשים שיהיו ברחובות ביום שלישי.

זה מופע של בריונית שלא מודעת לעצמה. תודה רבה, חברים. חברים, תודה רבה. הדובר הבא יהיה ולדימיר בליאק, ואחריו חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. גלעד ממש-ממש חייב משפט אחד, אז אני לא יכול לעמוד בפני קסמו ונועם הליכותיו. אדוני

אני מבקש להודיע לך ולחברי הוועדה שלמרות לוחות-הזמנים המאוד קצרים, הממ"מ הכין מסמך של משפט משווה על הליכי ביקורת, על מינויים ועל פיטורים. המסמך יופץ בדקות הללו לחברי הוועדה ולחברי הכנסת, ואנחנו עומדים על הדרישה שלנו שיתקיים דיון במסמך הזה, ובנושא המשפט המשווה, מכיוון שאתם מקדמים הצעה שאין בצידה טיוב של שום מנגנון ביקורת על הליכי המינויים והפיטורים. המסמך מונח על שולחן הכנסת, ואנחנו מבקשים שלחברי הכנסת יינתן הזמן ללמוד אותו ושהדיון יתקיים. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. אני מבקש כאן שהייעוץ המשפטי יסייע לנו בנושא הזה. ביקשנו את זה לאורך כל הדרך. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ואחריו חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי.

אדוני יושב-ראש הוועדה, על ההזדמנות להביע עמדה בוועדה הזאת, זה לא מובן מאליו.

אני רוצה למחות על לוח-הזמנים הצפוף והבלתי אפשרי שבו מקודמת הצעת חוק בוועדה. מדובר בשינוי חוק יסוד. במובן מסוים שינוי מרכיב משמעותי באופן שבו מתנהלים מנגנוני השלטון במדינת ישראל. לא מדובר בתזכיר חוק ממשלתי, אלא הלכה למעשה בהצעת חוק פרטית, כשלא ניתנה לציבור הרחב הזדמנות הולמת להביע את דעתו עליה. ההליך הזה פסול, וספק אם הוא חוקתי. יושב-ראש הוועדה לא קשוב להערות של מרב המומחים - - הוא גם לא מקשיב לך עכשיו. - - כלל לא מנהל שיג ושיח עם נציגי האופוזיציה, לא מאפשר לנציגי משרדי ממשלה להביע עמדה, מתעלם מההסתייגות הכמעט גורפת של הייעוץ המשפטי לממשלה ושל היועץ המשפטי לוועדה. זה לא מקובל, וזה בלתי נסבל. ביום רביעי בשבוע שעבר, אחרי בחירת נציג הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים, ראש האופוזיציה הודיע שאם הוועדה לא תכונס, מפלגת יש עתיד מתכוונת לעתור לבג"ץ. אחרי שעות מספר, באישון לילה, באופן פתאומי הופץ תיקון להצעת החוק, אשר הלכה למעשה מונע הגשת עתירה כאמור. מה זה אם לא שיטה מושחתת ומאפיוזית? כיצד זה משרת את האינטרס הציבורי? האם כך מחוקקים חוק יסוד במדינה מתוקנת? לאן אתה ממהר, שמחה רוטמן? מי מחלק לך הוראות? בשירות מי אתה פועל? אני חייב לומר לך שהאופן שבו מתנהלים הדיונים בוועדה, בכנסת העשרים-חמש, הוא חרפה להליכים פרלמנטריים מתוקנים.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, אחראי על כך באופן ישיר.

11:08) אני רוצה לדבר על הסכנה לישראל יהודית ודמוקרטית אשר נשקפת מהצעת החוק לביטול עילת הסבירות. ברור לכולם כי לא מדובר בדבר כביכול קטן ולא משמעותי, אלא בצעד מסוכן לביצוע ההפיכה המשפטית, שעליה הכריז שר המשפטים ב-4 בינואר 2023. לא מדובר רק בביטול כמעט גורף של עילת הסבירות, אלא בביטול של חובת הסבירות, שישאיר חורים שחורים משמעותיים ביכולת של מערכת המשפט לבקר את הרשות המבצעת. מדוע זה כל כך בעייתי בעיניי? אם הממשלה מצליחה להדיח את היועצת המשפטית לממשלה, את פרקליט המדינה ותסרס ביקורת שיפוטית אמיתית, ישראל עלולה להפוך לדמוקרטיה חלולה, או בסבירות גבוהה יותר למדינה לא דמוקרטית. ולכן זו לא רפורמה, זו הפיכה. יש כאן חתירה פושעת תחת עקרונות מגילת העצמאות וערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני קובע כי אין עוד דמוקרטיה בעולם שבה קיימים השינויים שהציגה הקואליציה בחודש ינואר השנה, או במילותיו של שר המשפטים, חבר הכנסת יריב לוין, "החוק הזה לא יכול להתקיים במדינה דמוקרטית". בעידן המודרני הדמוקרטיות לא נופלות בן לילה. וויצ'ך סדורסקי כתב בספרו כיצד קרסה הדמוקרטיה בפולין. הוא כתב כי קשה לשים את האצבע על אירוע שהיווה את נקודת המפנה. אף חוק חדש, החלטה או שינוי נראה מספיק לזעקות השבר. אלא שבבחינה בדיעבד הבינו הפולנים שהקו המפריד בין דמוקרטיה ליברלית לדמוקרטיה מזויפת נחצה. גם פרופ' גינסבורג ופרופ' עזיז מראים בספרם כי מרכיב מרכזי בשחיקה של הדמוקרטיה הוא הדרגתיות שמורכבת מצעדים קטנים. ככל שאחד מהם, שחלקם אף לגיטימיים במידה כזו או אחרת, נבחן בפני עצמו, קשה לומר שמדובר ב"הרס הדמוקרטיה". אך כאשר הם נבחנים יחד באופן מצטבר, השלם גדול מסך חלקיו. כך בדיוק עם ביטול עילת הסבירות. הקואליציה ניסתה לגייס לתמיכה בהצעת החוק את פרופ' יואב דותן, אלא שפרופ' דותן, אחד המומחים הגדולים בתחום במדינת ישראל, הסתייג באופן ברור מהצעת החוק. וגם לפני כן, כאשר הוא דיבר באופן תאורטי על צמצום לא ביטול, עילת הסבירות, הוא כתב על הצורך החיוני בקיום מנגנונים משלימים, אשר יבטיחו את המשך הביקורת השיפוטית לאחר החלטות של נבחרי ציבור. לצערי הרב, לא יישארו מנגנונים לאחר אישור החוק, מה שאישר גם ד"ר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. ניסיתם לטעון שגם פרופ' רייכמן כביכול בין התומכים בהצעת החוק, אלא שכבר בפברואר השנה הוא אמר את הדברים הבאים: "האיום על יכולתו של בית המשפט העליון לבטל חוקים הפוגעים בחירויות היסוד של האזרחים יוצר עולם של ניכור בין השלטון לאזרחים. שלטון הרוב שחסר ריסונים הופך את כולנו מאזרחים לנתינים." אתם טוענים כי הצעת החוק היא בעצם "חוק סולברג". אלא שאין שום אפשרות לאמת את הטענה כי ברור שכבוד השופט נועם סולברג מנוע מלהגיב. אך אפילו עמדתו המצמצמת מאוד של השופט סולברג במאמר שלו אינה מצדיקה את אימוץ הצעת החוק של יושב-ראש הוועדה. הצעתו של השופט סולברג היא לגבי אופן הפעלת שיקול הדעת השיפוטי. אין בדבריו דבר לגבי האפשרות שבית המשפט יוגבל בחקיקה, ועוד בחקיקת יסוד, על אופן הפעלת שיקול הדעת שלו. זה לא הבדל כמותי, אלא איכותי, יש הבדל גדול מאוד בין תמיכה בשינוי חקיקה שמגביל את הכוח השיפוטי, לבין הצעה לפתח ממקרה למקרה את עילת הסבירות באופן זהיר יותר. זה לא עניין שולי, אלא עניין מרכזי. אישור הצעת החוק עלול לגרום לפגיעה חמורה באינטרס הציבורי. בין היתר, היא יכולה למנוע את החלת הביקורת השיפוטית במקרים של סטייה של ממשלה מהמדיניות שהיא עצמה קבעה, או מדיניותו של השר בממשלה. הצעת החוק עלולה למנוע אפשרות לדרוש מהממשלה להצדיק את החלטתה על יסוד שיקולים ענייניים, במצב שבו מתעורר חשד כבד להפרה של הכללים. בנסיבות שנוצרו, חקיקה חפוזה של הכנסת שמעניקה פטור לממשלה ולשרים מעילת הסבירות, מעוררת חשש ממשי כי תכליתה לחלוטין פסולה, מתן פטור לממשלה מביקורת שיפוטית. עוד נקודה מרכזית, מבחינה פרקטית, ההבחנה בין הדרג המקצועי לבין הממשלה והשרים היא בעייתית מאוד. מעשית, הממשלה יכולה "לחסן" החלטות של הדרג המקצועי מפני ביקורת שיפוטית על בסיס עילת האי-סבירות על ידי אישור כל החלטה מקצועית על ידי גוף נבחר, כמו השר או הממשלה עצמה. זה עלול להביא להחלשה נוספת של הביקורת השיפוטית על כלל רשויות המנהל. והנקודה האחרונה שאני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש אישור חוק ביטול עילת הסבירות בקולות הקואליציה בלבד, על רקע קיומה של מחלוקת ציבורית רחבה, ומבלי שהתקיימו הליכים מקצועיים לבירור הצורך בחקיקה והאופן שבו יש להסדיר את הפעלת שיקול הדעת המנהלי והביקורת השיפוטית עליו, מבססים חשד כי כל תכליתו של החוק הוא לתת לממשלה ולשרים להחליט באופן חופשי החלטות שמתעלמות מן האינטרס הציבורי ומקדמות אינטרסים זרים, פסולים ומושחתים. ולכן אני קורא שוב לכם, לחברי מהקואליציה: בבקשה, אתם יכולים עוד היום להפסיק לקרוע את העם, לפגוע בכלכלה, בביטחון, בחוסן החברתי של מדינת ישראל. זה חוק רע, חוק אנטי דמוקרטי, עצרו את החקיקה. אני קורא לכם לעצור את החקיקה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. מיד אחריו גיל לימון, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן וארז מלול. החוק בנוסחו הנוכחי אומר רק דבר אחד: פטור מוחלט לשרים לשקול שיקולים ענייניים. לא צריך את החוק הזה, אנחנו מדברים על חוקים כאילו במנותק, וכך ראוי שיהיה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, ובכלל בכנסת, שנדון בחוקים שלכאורה מנותקים מהמציאות. אבל מה לעשות שהמציאות הרעה הזאת מתערבבת. אנשים שנמצאים בתפקיד מיניסטריאלי אומרים בדיוק איזה שימוש הם הולכים לעשות, ולכן הניתוק הזה שמנסים לעשות כל הזמן, בואו נחשוב רק על החקיקה, קשה מאוד לעיכול, כשאתה שומע את האמירות המפורשות מה נעשה דקה אחרי.

עצוב, אבל אומרים. כאשר התהליך הוא פגום ועקום, התוצאה היא רעה. טענו פה טענות לטעמי נכונות, שאסור ללכת בהליך של סעיף 80, סעיף 80 שבא ואומר שזאת הצעת חוק של הוועדה. זה אפשרי פרוצדורלית. למרות שטענו את זה מספר פעמים בפני היועץ המשפטי של הוועדה, זה עדיין נשאר בתוקף, אבל גם פה ההליך הוא פגום. מדוע הוא פגום?

על מנת לעקוף את הייעוץ המשפטי לממשלה. אומרים את זה. נכון, כי עוד לא חוקקנו את חוק היועצים המשפטיים. הרי רצו להביא לפה את חוק היועצים המשפטיים לממשלה, גם את זה בסעיף 80. לשמחתי מי שעצר את העניין הזה זה הייעוץ המשפטי של הכנסת. אנחנו שומעים אותו פה.

אומרים שאנחנו סותמים

כנראה שכחתם איך זה צריך לעבור.

הצעת חוק מז'ורית מן הסוג הזה צריכה להביא ממשלה. הממשלה לא עשתה דיון. לא היה דיון בממשלה על החקיקה הזאת.

זה נראה לך דמוקרטי שלא מרשים לה? אני בזמן דיבור עכשיו או שגם זה אני לא יכול? אני בזמן דיבור עכשיו.

חוזר ואומר: ההליך פגום, התוצאה פגומה בשני מישורים: דבר אחד, שזה הלך בסעיף 80. דבר שני, שמלכתחילה הייתה כוונה לסעיף 80, כי הממשלה רצתה.

לא היה דיון בממשלה. על החוקים האלה לא היה דיון בממשלה, אבל עושים את זה בשביל לעקוף את הייעוץ המשפטי לממשלה. ואז באים לפה ואומרים: נעשה תהליך. זו הצעת חוק של הוועדה. נכון שזה אפשרי. אני מאוד מאוד מקווה שבעתיד, אם זה יבוא לבחינה משפטית, יגידו שגם על סעיף 80 צריכים להיות קריטריונים. אי-אפשר לעשות פסדה מכל דבר. אבל הכול זה בעולם הפוך של פסדה. הכול פסדה. אתה שומע שרים, אתה שומע את השר והרולקס, אמסלם, אומר מה הוא יעשה, לא מהיום אנחנו נפטר את היועצת המשפטית לממשלה. והאינטליגנט השני מדבר על נגיד בנק ישראל, והשלישי על ההוא. הכול כתוב. ועכשיו אנחנו באים לדיון תיאורטי, יושבים ומדברים על עילת הסבירות. אז אני אומר עוד פעם: זה לא עילת הסבירות, זה עילת השחרור מאחריות לשקול שיקולים עניינים. ואני אתן שתי דוגמאות מדוע ההליך הזה הוא פגום גם ברמת התהליך. מאחר שאמרו תהליך, אז כבר עקפתם את התהליך הראוי. אנחנו רוצים שיגיעו לפה נציגי משרדי הממשלה, שנדע מה הסמכויות שלהם, במה הם יכולים להשתמש,

מה המשמעות של סעיף 34 לחוק הממשלה, שאתה יכול לקחת את הרשות מהדרג הפקידותי, ולקבל החלטות לבד כשר בדברים שמתחשק לך. ואז שלא יהיה ספק, התיקון היחיד שהיה על הנוסח הרע הזה, היה שאם מישהו חשב שזה לא על הימנעות מקבלת החלטות, עכשיו גם כתבנו את זה בעין, כאילו נדע שגם להימנע מקבלת החלטות. ואני אתן שתי דוגמאות להראות עד כמה הדיון הזה לא מוצה. ושמעתי את היושב-ראש אומר קודם "לא נכון", אז אני אתקן את הלא נכון שלו. ביקשנו שהיועץ המשפטי של משרד הביטחון יגיע לפה. עשיתי פה רשימה שלמה שביקשנו, לא מכל המשרדים, יש כמה בעיקר: ביטחון,

תחבורה, איכות סביבה, אנרגיה ובריאות. ולא סתם בחרנו את אלה, יכול להיות שצריך עוד אחרים ונציב שירות המדינה, כי המקומות האלה הם בדיוק המקומות של השיקולים של מה שנקרא "עילת הסבירות" או "חוסר הסבירות הקיצוני". במקומות האלה אנחנו רוצים לשמוע את חוות-דעתם. תגידו לנו עכשיו במשרד הבריאות כמה דברים יכולים לקרות אם עושים א',

שנדע מה המחירים. אולי שווה לשלם אותם. לשיטתכם שווה לשלם אותם, אבל הציבור צריך לדעת מה הולכים לשלם עבור הדבר הזה. אני אגיד לכם עוד משהו, שהוא חמור מאוד. כשמזמינה ועדת כנסת עובדי מדינה באשר הם, זה לא לשיקול דעתם אם להגיע או לא להגיע. עברנו פה לפאזה אחרת לגמרי. הוועדה יצאה בקול קורא למשרדי הממשלה, ומי שנרשם,

מי שלא נרשם, דעתו לא תישמע. אני אומר פה לפרוטוקול וליועץ המשפטי של הוועדה וליועצת המשפטית של הכנסת: אני דורש לשמוע כאן בכנסת את עובד המדינה, היועץ המשפטי של משרד הביטחון; את עובד המדינה, היועץ המשפטי של משרד הבריאות; את עובד המדינה, היועץ המשפטי של הכלכלה ושל הבריאות.

זה לא עסק פרטי של השר. בכל הכבוד הראוי, הרי זה לא הצעת חוק ממשלתית, הרי לא עברנו את התהליך כולו. ופה אני פונה גם לייעוץ המשפטי לממשלה ולנציגו ד"ר גיל לימון: זה לא שיקול דעת אם להגיע או לא להגיע. אני לא רוצה לחשוב למה הם לא הגיעו.

למה שאני סתם אפנטז על דברים, אולי לא נוח להם לבוא. חובתם לבוא. הדיון הזה לא ימוצה, לא ייסגר, לא ייגמר עד שכולם יבואו לפה. זה פגם יסודי בהליך כאן בוועדה. זה פגם על פגם,

ואתם אומרים שעל זה נעשה אחר כך הצבעות והסתייגויות? עד 01:30 דיון, כי אחרי זה יש דיון מושחת על הרבנים. תירגע. זה החוק שלי.

אני אוהב אותך, אבל זה חוק מושחת ומשחית.

העצוב הוא שאתה עוד לא יודע עד כמה הוא מושחת. אני רוצה לתת שתי דוגמאות. אני אקח שני מקומות שהם כאילו קיצוניים, אבל זה אותה משפחה. הראשון שבהם, אני רוצה לדבר על האיש והרולקס שאומר שזה רק שריטה בעין או כל מיני אנרכיסטים, על לוחמי צה"ל, וזה עלה בדיונים בהקשרים אחרים, אני מדבר כרגע על המשמעות של החקיקה הזאת, על היכולת להגן על חיילי צה"ל בטריבונלים בין-לאומיים, ואני אביא גם את ההסבר. אחת הסיבות המרכזיות שחיילי צה"ל מוגנים בטריבונלים בין-לאומיים, לפחות עד עכשיו, היא אותו עקרון שנקרא "עקרון המשלימות", שלא מעמידים לדין במקום שבו יש מערכת משפט עצמאית ובלתי תלויה. עכשיו תראו איך זה מתחבר. כשצועק דודי אמסלם, ולא רק הוא, זה שלמה קרעי, גלית דיסטל, כל החברים, מביאים אותם לישיבת ממשלה ואומרים: אותך לפטר, המשמעות היא על שומרי הסף, אותם אלה שהם חלק מאותה מערכת. ד"ר גיל לימון, אני פונה אליך, כיועץ משפטי, כמי שגם הגיע בעברו מהמקום ההוא. כל מומחי דבל"א לדורותיהם ישבו פה בוועדה חסויה, לא סתם הפרקליטה הצבאית הראשית היום ממונה על ידי שר הביטחון ולא על ידי הרמטכ"ל, יש היגיון מסדר, לייצר לה עצמאות, אבל אם לא משנה איזה שר,

לא משנה מי יהיה, משוחרר מהשיקולים האלה, זה לא משנה אם זה קורה או לא קורה, החשש שמא זה יכול לקרות, זה פוגע באותה "כיפת ברזל,

על מערכת הביטחון שלנו. זאת אחת הסיבות. לא מבינים למה דווקא טייסים עומדים בראש ולמה לוחמי מ"מ? כשהם נמצאים ועושים איזה פעילות, הם סומכים מלכתחילה שקבלת ההחלטות הייתה כזאת שכל מי שצריך לסנן בדרך את ההחלטה בסופו של דבר, והם לא תמיד רואים מי נמצא בקצה, הם יודעים שהם עשו את הדבר הנכון. לכן ביטול עילת הסבירות היא פגיעה בביטחון הלאומי, לא פחות מזה. מדוע פגיעה בביטחון הלאומי? כי יש פה פגיעה בחיילי צה"ל. את הדבר הזה לא שמענו פה בוועדה. ואני אומר לך וגם לפרופ' אלבשן. אני אומר לכם: זה שנמנענו ולא נתנו לנו את ההזדמנות להקשיב, לשמוע, שהציבור יבין מה המחירים אם אלה המחירים שהמדינה רוצה לשלם, אין בעיה, זכותה של המדינה. אמרתם 64 מנדטים, אהלן וסהלן לפחות תדעו מה המחירים. את זה אתם לא רוצים לשמוע. אתם לא רוצים לשמוע, כי אתם פשוט נסחפים אחרי חבורת קנאים משיחיים, שעושים הכול הפוך, כי יש מטרה. אי-אפשר לממש אג'נדות פוליטיות, חשוכות, גזעניות, הומופוביות, קיצוניות, בלי זה. אי-אפשר ליישם את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', יושב-ראש המפלגה של יושב-ראש הוועדה, אי-אפשר לעשות אפרטהייד בשטחים בלי הדבר הזה. זה דבר אחד. הנושא השני, אני אלך לצד השני. נשים לרגע את לוחמי צה"ל בצד, ובואו נדבר על האסירים. אני אומר לכם שלא סתם ביקשתי שיגיע גם נציג הייעוץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים. והסנגוריה הציבורית.

שירות בתי הסוהר בהרבה מובנים הוא איזה חצר אחורית. מעטים יודעים באמת מה קורה שם. אתם יודעים שכמעט מ-60% מהעתירות המינהליות של אסירים לבתי - - - עתירות אסירים זה עתירה מינהלית. הם קוראים לזה "בג"ץ קטן", לצורך העניין. אני אתן לכם דוגמה, טלפונים לאסירים זה לא זכויות אדם, טלפונים לאסירים והחלטה של נציב שירות בתי הסוהר, או הנציבה, או מי שזה יהיה, זה לא נכנס תחת הטבות, פריבילגיות. חופשות זה אותו דבר, למעט אותן חופשות כלליות שהוא חייב על פי דין, הרי הממשלה המופרעת הזאת, לא צריכה טיעונים משפטיים, כי בסוף על הטיעונים המשפטיים יוצרים תוכן אמיתי. רק היום, מה שמענו? מה אדון בן גביר, השר לענייני ביטחון פנים, כלום ושום דבר, מה הוא עושה היום? הוא מזמן איזה שני קצינים משירות בתי הסוהר שקיבלו איזה החלטה, אני לא יודע את הפרטים שלה. בסוף השר לביטחון פנים באשר הוא, יכול לקחת כל סמכות כמעט מנציב שירות בתי הסוהר, ואתם יודעים כמה השרים, בדיוק השר הזה, חובב הז'אנר הזה. אז מה, לא יהיה פיקוח ובקרה על הדבר הזה? גם את זה אתם רוצים לשחרר? זווית אחת היא שהטובים שבטובים, המובחרים שבמובחרים, טייסי חיל האוויר ולוחמים אחרים, סומכים על שיקול הדעת הממשלתי, ואתם פוגעים בזה. והדבר השני, זו האוכלוסייה הכי חלשה מכולם, שגם עליה חל הסיפור של ביטול החובה לשר לשקול שיקולים סבירים. מי יריב את ריבם? מי יריב את ריבם מחר בבוקר? אתם? אתם לא רבים את ריבו של אף אחד, ולא רוצים לשמוע לאף אחד. לכן התהליך הזה כאן בוועדה הוא תהליך פגום ופסול בכל הרמות. ואני פונה לסיום בשלושה דברים.

ליועץ המשפטי לממשלה, באמצעות גיל לימון, שכל היועצים המשפטיים של המשרדים שביקשנו, יגיעו לכאן.

אני אומר פה לוועדה: זה לא התנדבות של אנשים. זה לא ירצו, יבואו, לא ירצו, לא יבואו. אני רוצה שהם יבואו,

כיואב, אלא ועדת החוקה, חוק ומשפט רוצה שהם יבואו. לא יכול להיות מצב שהם לא יגיעו לפה, ואני מונה עוד פעם את השמות שחוב: נציב שירות המדינה, היועץ המשפטי של מערכת הביטחון, הכלכלה, התחבורה, איכות הסביבה, אנרגיה ובריאות, ועוד רבים אחרים שביקשו חבריי.

היו עוד כמה, אז תרשום אותם. אל תהיה ציני. הם כבר נרשמו, יש כבר פנייה מסודרת. יואב, שכחת את השופט סולברג... למה אתם ציניים?

תנו לי לסיים רגע. התהליך הזה פגום בכל ממד שהוא: בתהליך שבחרתם לעשות, בדרך שהוא נעשה פה בוועדה, בדרך הדיון בוועדה, בחוסר ההקשבה המוחלטת לכל האמירות המקצועיות שהיו פה, ובזה שאתם פוגעים פגיעה מהותית, בלתי מידתית, בלתי מוצדקת. שני הדברים שדיברתי עליהם פה עכשיו בכלל לא עלו לדיון בוועדה הזאת, וזה רק שניים מתוך רשימה ארוכה. רוב דיני איכות הסביבה, רוב ההגעה היא בכלל בדינים של סבירות, של קבלת החלטות של הממשלה. זה עלה כאן בדיון. שאלו אותו שאלה נעבור לנושא הבא. בכל דבר עוברים פה לנושא הבא. מה שעובר פה לנושא הבא זה העתיד של המדינה הזאת, ולכן זה לא עוד משהו קטן. דיבר פה לפניי סעדה על קצה סיכה. אומרים שזה קצה סיכה, כי יש פה ראשי סיכה שלא פותחים את הראש להבין מה המשמעות של זה. זה הסיפור הגדול. זה לא ראש סיכה. אני רוצה את התשובה מאדון יושב ראש הוועדה, אינטלקטואל-על, מה הוא אומר לחיילי צה"ל, ומה הוא אומר לאסירים. דווקא באסירים הוא מבין, הרבה מהחבר'ה שלו שם. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו יהיה לי הכבוד והעונג, לכולנו, לשמוע את חברת הכנסת מטי הרכבתי צרפתי, דברי חוכמה. אני מבין שהיושב-ראש כהרגלו יצא החוצה כדי להיאבק על אי-הרצון שלו לדון במסמך של הממ"מ, שמשבש לו את הבליץ. חברת הכנסת מטי הרכבי צרפתי, אני מאוד מאוד מקווה שחבר הכנסת קריב יאפשר לך לדבר באיזה שלב. למטי תמיד. הגיע המסמך של הממ"מ ממש לפני כמה רגעים, הוא הופץ לחברי הכנסת, הוא עודכן בטבלטים והודפס. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גם פרופ' גור בליי, גם פרופ' אלבשן וגם דבריו של עו"ד גיל לימון העלו את המגבלות של הצעת החוק הזאת, כפי שהיא מנוסחת עכשיו. כשהדאגות העיקריות היו ממשלת מעבר, איזה סמכויות יש לה, אם גם היא פטורה מעילת הסבירות, פגיעה בזכויות פרט עלה כאן חזק מאוד, כתוצאה מהחלטות של שרים, יכולה להיות פגיעה בפרט, גם יואב הזכיר את זה. נושא של מינויים פוליטיים אני סבורה שכאשר אין חובת סבירות על החלטות שרים וממשלה, יכולה להיות החלפה הדרגתית של שומרי הסף במגזר הציבורי ומינוי של אנשי שלומם של המקורבים לשלטון. אפשר למנות את הבן של, אפשר למנות את האח של. אם החוק הזה היה עובר לפני חצי שנה - - - הבן של והאח של אפשר בלי מידת הסבירות. על פי החוק הזה אפשר למנות את הבן של או את האח של. הייתי רוצה לשאול, אבל אין פה את גור בליי, אם הצעת החוק הזאת הייתה עוברת כמו שהיא לפני חצי שנה - - - טליה כאן, היא תשמח לענות לך, מטי. הייתי רוצה לדעת אם ההצעה הזאת הייתה עוברת לפני חצי שנה, האם לא היינו נדרשים בתיקון חוק-יסוד: הממשלה, על מנת לאפשר לדרעי להיות ממונה שנית כשר? למרות שהחלטות השרים אמורות להיות סבירות, אין ביקורת שיפוטית על החלטות שרים. שרים יכולים לטעות, גם ממשלה יכולה לטעות. למשל שר יכול להחליט שהוא משנה את המדיניות בנושא הפלות. שמעתי שר שמתבטא כנגד עיקור וסירוס חתולי רחוב כי זה לא מדאורייתא. אולי מדיניות יכולה להיות לעידוד טיפולי המרה. שרים יכולים גם לחטוא, ובאין חובת סבירות, אני מאוד מאוד מודאגת. אתם נתלים פה בנושא פעולות לא חוקיות של המפגינים. כמי שנמצאת כבר 28 שבועות, שבת אחרי שבת, לפעמים גם באמצע השבוע, 99.99% מהמפגינים הם אנשים מאוד נורמטיביים, שומרי חוק, שגם לא מפרים את החוק בזמן ההפגנה. אני שואלת את עצמי, למה אני לא ישנה כבר חצי שנה? אני בערך 40 שנה מצביעה לכנסת, מעולם לא הצבעתי למפלגות הקואליציה, אבל לא הייתי כל כך מוטרדת, מעולם. קיבלתי את דעת הרוב, קיבלתי את דין הבוחר, ולא העליתי על דעתי לצאת למחאה. חשבתי מה קורה עכשיו שאני ממש לא ישנה. אם אנחנו מתייחסים לאופוזיציה ולקואליציה קצת כמו בני זוג, שאחד יותר חזק, והשני יותר חלש מבחינת מאגרי הכוח, אז הלכתי ובדקתי והבנתי שמה שאני חשה בלילות זה כמו סימנים של מערכת זוגית אלימה.

יש כאן שני צדדים, ויש כאן זוגיות מסוימת של דין ודברים. מצאתי שאני מרגישה שליטה מוגזמת, כשבן הזוג לאט-לאט מתחיל לשלוט בכל תחום חיי, ולא מאפשר לי חיים עצמאיים משלי. זאת שליטה מוגזמת. אני מרגישה הרחקה חברתית, שמרחיקים אותי מבני משפחתי. הוא טוען שהוא אוהב אותי והוא עושה לי טוב. כולם רוצים ברעתי ורק הוא ממש-ממש בעדי. אני מרגישה שהוא לא מאפשר לי להיות עצמאית ובעלת צרכים וחיים משלי. אני מרגישה שבן הזוג

אני עושה את ההקבלה סובל מפרצי אלימות בלתי נשלטים. בן הזוג אינו עובד, או עובד מעט, ומאידך נוצרות לו חובות שבהן הוא מסבך אותי, בת הזוג. אלימות לא חייבת להתבטא בסימנים כחולים. זאת התחושה שלי ואני מבחינתי לא ישנה כבר חצי שעה בלילה, אבל זה הולך ומתגבר, כי אני מרגישה שיש כאן עריצות הרוב, ויש כאן כוח שהוא בלתי נשלט. תודה רבה לך, חברת הכנסת. אמרתי לך שחיכיתי לדברים המחכימים מאוד. עו"ד גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. (היו"ר שמחה רוטמן, 11:36) תודה רבה, אדוני, במסגרת הדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בוועדה, בנוגע להצעת החוק של ביטול עילת הסבירות כלפי הממשלה והשרים, השמיעו מרבית המומחים שהופיעו בפני הוועדה עמדה נחרצת נגד הנוסח הגורף והקיצוני של ההצעה. אף על פי כן, השינויים שהוכנסו בנוסח ההצעה, לא נותנים מענה לקשיים שהוצגו שמענו היום גם את ההצעות של פרופ' יובל אלבשן ההיפך הוא הנכון. התיקונים שהוכנסו דווקא מחזקים את הקשיים שעמדנו עליהם, בכך שהם: ראשית, ממקדים את החסינות מפני ביקורת שיפוטית על הפרת חובת הסבירות לממשלה ולשרים, שמחזיקים בכוח השלטוני הרב ביותר; ושנית, התיקונים האלה מבהירים באופן מפורש שהצעת החוק נועדה לחול גם על מינויים, ובמשמע גם על פיטורים, וכן על הימנעות מביצוע פעולה שלטונית. כלומר, על החלטות שלטוניות פרטניות, להבדיל מהכרעות מדיניות כלליות. עם סיומם של הדיונים אודות התיקון המוצע בפני הוועדה, אני מבקש לעמוד על שלושה דגשים ביחס לנושאים שעלו במהלך דיונים אלו: ראשית, תפקידו של הייעוץ המשפטי הממשלתי הנושא הזה התעורר בדיוני הוועדה בקשר לשאלה מה התפקיד של נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה בעבודת הוועדה הזאת. הייעוץ המשפטי לממשלה הוא ממלכתי ומקצועי. התפקיד שלנו הוא לסייע לממשלה להגשים את מדיניותה, ובו בזמן לשמש גם כשומרי סף ולמנוע הפרה של הדין. התפיסה היסודית הזו של תפקיד הייעוץ המשפטי הציבורי באה לידי ביטוי גם בדוח ועדת אברמוביץ' הצוות הבין-משרדי לבחינת סוגיות שנוגעות למערך הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה אשר קבע בהקשר הזה, ואני מצטט: "המשפטן הציבורי חייב לפעול כיועץ וכמסייע לגיבוש המדיניות של השר והמנכ"ל ולעשות ככל הניתן ליישומה, ובמקביל עליו לשמש כשומר הסף מפני הפרת החוק ופגיעה בשלטון החוק. חובתו של המשפט הציבורי היא לחוות דעה מקצועית, כנה ומבוססת, לפי מיטב שיקול דעתו, וללא מורא מהדרג הנבחר והממונה". ההמלצות האלה אושרו כידוע על ידי הממשלה החלטה מס' 4528, מיום 1 במרץ 2009 והן באות לידי ביטוי בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה 9.1000 בנושא: "היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה". הבחינה המשפטית שאנחנו מקיימים להחלטות הממשלה והשרים היא מקצועית, ומבוססת על החוק והפסיקה. לכן לא היה מקום לייחס ליועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד אסי מסינג, שהגיע לוועדה לבקשתה על מנת להתייחס לנושא, מניעים שאינם מקצועיים. בהקשר של חובת הסבירות, שיקול הדעת שנתון לדרג המדיני הוא רחב, בוודאי ובוודאי כאשר מדובר בהחלטות מדיניות שאז שיקול הדעת הוא רחב מאוד. אנחנו בשום פנים ואופן לא נכנסים בנעלי הממשלה או השרים ובוודאי שלא מקבלים החלטות מדיניות במקומם. במקרי הקיצון, שבהם ההחלטה משקפת חריגה מהותית ממתחם הסבירות, תפקידנו הוא לשקף לשר או לממשלה שההחלטה שעומדת על הפרק היא בלתי סבירה באופן קיצוני ואינה מצויה בגבולות הדין. זאת, גם לאור הביקורת השיפוטית הצפויה. אנחנו עושים את זה כחלק מהתפקיד שלנו כשומרי סף. אם תעבור החקיקה המוצעת, הייעוץ המשפטי לממשלה לא יוכל למלא את התפקיד הזה, ובהיעדר ביקורת שיפוטית, לא יהיה שום בלם אפקטיבי מפני קבלת החלטות שאינן מקיימות את חובת הסבירות באופן קיצוני,

החלטות שמתעלמות משיקולים מהותיים או שנותנות משקל עודף לשיקול זניח. הנושא השני שאני רוצה לעמוד עליו זה הנושא של הפרדת רשויות כחלק מעקרונות הדמוקרטיה. שלטון הרוב הוא אחד מעקרונותיה הבסיסיים של הדמוקרטיה, אבל זה לא העיקרון היחיד. עקרון יסודי נוסף הוא עקרון הפרדת הרשויות, שמטרתו היא להגביל את העוצמה שיש בידי כל אחת משלוש רשויות השלטון, כדי למנוע מהן לנצל את כוחן ולפגוע בזכויות הפרט והציבור. במסגרת העיקרון הזה, לאף אחת משלוש הרשויות אין כוח אבסולוטי או "המילה האחרונה" בכל נושא, אלא מתקיימים ביניהן "איזונים ובלמים", כאשר כל אחת נתונה לפיקוח של הרשויות האחרות, בכלים המסורים בידיהן. כחלק מאותם איזונים בלמים, הרשות השופטת מקיימת ביקורת שיפוטית על הפעולות השלטוניות של הרשות המבצעת, ובכללן גם על החלטות הממשלה, ראש הממשלה והשרים. הביקורת השיפוטית היא המגן והמפלט של הפרט, וגם של הציבור, כאשר הוא חש שנפגע שלא כדין מפעולתה של הרשות המבצעת. הדרך שבה הוועדה בחרה, מניעה מוחלטת של ביקורת שיפוטית על סבירות ההחלטה שוברת את כללי המשחק המקובלים בדמוקרטיה כחלק מהאיזונים והבלמים שבין שלוש הרשויות. בפני הוועדה הוצעו דרכים רבות אחרות להתמודד עם קשיים,

או ביקורות על עילת הסבירות, והוועדה לא בחרה באף אחת מהדרכים הללו.

יואב דותן למשל, יובל אלבשן. אמרתי שהוצעו בפני הוועדה. פרופ' אלבשן הציע, פרופ' - - - הציע. מה אתה הצעת? זו לא שאלה מה אני הצעתי. גם דיברתי איתך. חברים, נא לא להפריע. דיברתי איתך בשבוע שעבר. הוא לא אמר שהוא הציע.

נא לא להפריע לעו"ד ד"ר גיל לימון. למה השאלה המיתממת הזאת?

אמרתי לך ביום ראשון שעבר שלא חוכמה רק להגיד למה לא, אלא תגידו מה כן. אבל נאמר. נא לא להפריע. כמה עשרות היו כאן. גם לנו היו הצעות.

אלבשן אמר.

תודה רבה, אדוני. איזה שאלות מיתממות.

מה קורה פה? הצעת החוק בנוסח הנוכחי מונעת התערבות שיפוטית באופן גורף בהחלטות בלתי סבירות של הממשלה והשרים, שרובן המכריע הן החלטות פרטניות ולא הכרעות מדיניות, דבר שמלמד שתכלית התיקון היא להסיר מגבלות מעל הרשות המבצעת.

ההצעה חוטאת לעיקרון הבסיסי של הפרדת רשויות שמייצרת איזונים ובלמים. התפיסה שעומדת בבסיס הצעת החוק, שלפיה יש לבטל את עילת הסבירות אך ורק מפאת האלמנטים הסובייקטיביים שבה, שמחייבים הפעלת שיקול דעת שיפוטי, עלולה שלא להיעצר רק בעילת הסבירות, ולהמשיך לעילת המידתיות או לכל עיקרון משפטי אחר שהדרג המדיני יתפוס אותו כמרסן את כוחו יתר על המידה. התיקונים שנערכו בהצעת החוק בימים האחרונים כאמור רק מחזקים את החשש הזה. תפיסה כזו חותרת,

תחת כוחה המחייב של מערכת המשפט כולה. נקודה אחרונה היא עילת הסבירות וחובת הסבירות. בשבוע שעבר יושב-ראש הוועדה התרעם על כך שטענתי שהצעת החוק עוסקת בביטול חובת הסבירות על הממשלה והשרים. במענה לכך הבהרתי שמשמעות ההצעה היא ביטול דה פקטו של החובה הזו. אני מבקש להסביר את הנקודה הזאת. ההחלטות שלגביהן עילת הסבירות היא משמעותית ביותר, ושתפקידה בשמירת הערכים הדמוקרטיים הוא חיוני, הן לרוב החלטות פרטניות שהדרג הנבחר מעוניין לאמץ תוך התעלמות משיקולים מקצועיים ומתן עדיפות מכרעת לשיקולים פוליטיים.

מינוי של אדם לתפקיד בכיר, הגם שהוא כלל אינו מתאים לתפקיד או שהוא ביצע עבירות חמורות מתחום טוהר המידות, ביצוע פעולה שלטונית שמיטיבה עם ציבור הבוחרים בתקופת בחירות, בניגוד לחובת האיפוק והריסון שחלה בתקופה הזו, והדוגמאות השונות נדונו כבר בוועדה. במצב דברים שכזה, בהיעדר עילת סבירות, לא יהיה כל חסם מפני קבלת ההחלטה שנותנת עדיפות מכרעת לשיקול הפוליטי על פני שיקולים אחרים, ולא תמיד תהיה עילת התערבות חלופית של שיקולים זרים או ניגוד עניינים,

לא יהיה כל חסם מפני פיטוריו של שומר סף שמילא את תפקידו וקיבל החלטה בניגוד לעמדת הדרג הפוליטי שממונה עליו.

הפגיעה של ביטול עילת הסבירות היא רב-מערכתית, בגלל שהיא תחליש את המערכת החיסונית של המערכת הממשלתית ותנטרל את היכולת של גופי החוק והמשפט למנוע החלטות בלתי סבירות. גם השופט סולברג, שפרסם עוד מאמר אחרי המאמר ב"השילוח", שכולם מצטטים, פרסם מאמר נוסף בבלוג רשות הרבים. כותרתו: "הלכת דרעי-פנחסי בראי עילת הסבירות". זה מה-16 בינואר 2022, וכך הוא כותב, ואני מצטט: "אני לא סבור שהשעה כשרה לביטול עילת הסבירות לחלוטין, אבל המגמה צריכה להתהפך: לא שימוש גורף, כברירת-מחדל, גם כשהדבר אינו מתחייב. הצמצום והמיקוד, הכרחיים." כלומר, הדבר שאנחנו כל הזמן מדברים עליו ורוצים לטפל בעילת הסבירות, יש שתי עילות: עילת הסבירות, חובת הסבירות, צריך לטפל בזה דרך דיון בחובת הסבירות. חוק-יסוד: השפיטה הוא לא המקום המתאים לדיון הזה, וגם השופט סולברג, באותו מאמר שציטטתי, למעשה זה המשמעות של הדברים שלו. לכן לקרוא לו "מתווה סולברג" זה ממש מטעה. זה לא מתווה סולברג, אולי זה מתווה קהלת או מתווה אחר, זה לא מתווה סולברג. אני חייב לומר שאני מאוד מאוד שמח על סגנון הדיבור שלך, עו"ד ד"ר גיל לימון. היה עוד למישהו ספק שתדבר מקצועית. מה יש בשפה שלו - - - מה הוא אמר? היה ספק שקהלת עומדת מאחורי ההצעה שלך? מה הוא אמר?

האיש אומר לך אנדרסטייטמנט. על מה אתה מדבר? המינימום של המינימום. הוא אמר לך את האמת. הוא אמר "שמאלנים בוגדים"? מה זעזע אותך כל כך שהקפיץ אותך? חופש הביטוי בוועדה במיטבו. אמרתי שאני מאוד שמח - - - כל מי שיש לו עמדה שלא מתיישרת אתכם, הוא אויב האומה. ראינו מה עשית לאסי מסינג. זה השלב הראשון בדיקטטורה, להפוך את האופוזיציה לאויב האומה. אמרתי שאני מאוד שמח על דבריו, ותראה איזה צעקות. אל תיתמם. באמת, שמחה. במקום להתמודד עם הביקורת העניינית - - - אתה ידוע בציניות שלך.

הרעיון הוא לקחת את עובדי הציבור ולהשתיק אותם, ככה כמו שעושים בדיקטטורה. ככה עושים בדיקטטורה, בול אחד לאחד. זאת הדרך שלך, היושב-ראש, לפגוע באנשי ציבור. ממנים בובות שאומרות רק מה שהשלטון רוצה.

אני שומר על זכותו לדבר, ואתם צועקים ללא הפסקה. בסך הכול הוא אמר שזה לא מתווה סולברג. עוד שנייה אתה מקבל את אות אביר לגיון האומה ההונגרית, אל תדאג.

חברים, אתם מפריעים. תכף תקבל את פרס האומה ההונגרית. אתם מפריעים לעו"ד ד"ר גיל לימון לדבר. - - - אני אתחיל לקרוא לסדר, כי אתם מפריעים לו לדבר. תודה. חובת הממשלה ושריה לנהוג בסבירות מהווה ערובה חשובה לשמירה על תקינות פעילות המנהל, על טוהר המידות של השירות הציבורי, על הגינותו של השלטון ביחסיו מול הפרט ובכלל, על שלטון החוק ועל אמון הציבור. שינוי הנוסח לאחר הקריאה הראשונה אינו נוסח "מרוכך" יותר של ההצעה אלא אף מחריף את הקשיים שהיו קיימים עוד לפני הקריאה הראשונה. משמעות התיקון היא למעשה שחרור הממשלה ושריה מהחובה לפעול בסבירות תושבי המדינה בהחלטותיהם.

תבוטל דה-פקטו החובה לנהוג בסבירות ותיפגע יכולתו של בית המשפט להגן על הפרט מפני שרירות שלטונית.

כפי שכבר ציינתי כמה פעמים בפני הוועדה, עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה היא שאין מקום לקידום ההצעה בנוסח הנוכחי. תודה רבה. תודה רבה, עו"ד ד"ר גיל לימון. אדוני רוצה שאני אציג שוב את עמדתי כי לא היית?

זה בסדר גמור. תודה רבה. אני חייב לומר שני דברים, האחד בהתייחסות - - - תמיד חייב לומר. את לא רוצה שאני אתייחס לדבריהם של חברי אופוזיציה? בטח תתייחס, רק עניינית לשם שינוי. של חברי אופוזיציה שביקשו התייחסותי כיושב-ראש הוועדה. אני מבין שקשה לכם, אבל בכל זאת - - - דווקא עם זה לא קשה לנו. יש הרבה דברים אחרים שאתה עושה שקשים לנו. אני בכל זאת אבקש מכבודך שאני אוכל לדבר בלי שתקטעי אותי. פנה אליי חבר הכנסת גלעד קריב עם מסמך שהוא ביקש מהממ"מ, שלהבנתי ולתפיסתי איננו נוגע לנושא - - - מה זה "איננו נוגע"? אני אגיד את דעתי, ואתם אם תרצו, אתם גם יכולים להגיד את דעתכם. לדעתי הוא איננו נוגע בנושא הדיון. הוא מונח מול עיניכם, כמובן אתם יכולים לחשוב עליו, אם אתם חושבים שהוא רלוונטי, אתם גם יכולים להגיש הסתייגויות על פיו, אתם יכולים לעשות כרצונכם, אבל בעיניי הוא איננו נוגע לנושא שעל הפרק. אני אגיד יותר מזה, בכל מה שנסקר בו, ונסקרו בו בהחלט מדינות רבות, שבהן יש מנגנונים שהם פרלמנטריים למינויים ומנגנונים נוספים, אני חושב שחלקם הגדול זה רעיון מצוין, אני אשמח לקדם אותם, אולי אפילו בהצעת חוק משותפת, אם תרצו, רק שאני לא חושב שזה קשור לעניין. למה זה לא קשור? אני אגיד יותר מזה - - - תסביר למה זה לא קשור. כמו שאמרתי קודם לכן, בנוגע לתקופת בחירות, אמרתי שהעובדה שאני סבור אפילו שיש מחלוקת על חלקים מסוימים מאותה תקופה, אם מדובר עד הבחירות או מהבחירות, אפשר להתווכח ולנהל דיון, והעובדה שאני בהחלט חושב, ואמרתי את זה אפילו כאן בוועדה ביום חמישי בהרחבה, שבתקופה, ממועד הבחירות עד הקמת ממשלה, אנחנו נמצאים בדפיציט מאוד גדול, כולל אפילו צורך לייצר מנגנונים אחרים, שאינם בית משפט, אבל שימנעו מחטפים, שימנעו ממשלה שהפסידה את אמון הציבור לפעול ללא כל בקרה. עדיין העובדה שאני סבור, לצורך העניין בדוגמה עכשיו, שלראש הממשלה מה-1 בנובמבר עד הקמת הממשלה, מה-15 בנובמבר, כינוס הכנסת החדשה, ועד הקמת הממשלה בסוף דצמבר, היה חודש וחצי של דפיציט דמוקרטי, שהוא כבר איבד בו את אמון הציבור, וגם אין לו בחירות שעומדות אל מול פניו, עדיין אני לא חושב שהגורם הנכון להגביל או להחליט לו מה סביר ומה לא סביר שהוא יעשה באותה תקופה אלה אנשים שיש להם עוד יותר דפיציט דמוקרטי, שזה היועץ המשפטי או בית המשפט. מי הגורם? לכן הצעתי, למשל בדיון ביום חמישי, אמרתי שאולי נייצר מנגנון שבמקרה כזה זה ילך לכנסת, ובהחלט שווה לחשוב על המנגנון הזה. מתי אתה רוצה לחשוב על זה? מתי תייצר? יש הצבעה מחר. לא? אז בואו ניעצר. בואו נדבר על זה, ננהל דיונים וננסה לייצר. ולדי, זה בדיוק מה שקרה - - - זה לא קרה לצערי.

למה אתה מפריע לי? זה בדיוק מה שקרה. אנחנו מנהלים שיחה. זה בדיוק מה שקרה ביום חמישי - - ומה השתנה בנוסח החוק? - - והדברים נאמרו. דברים נאמרו, ומה השתנה בנוסח החוק? רק החמרה. אני חושב וסבור - - - אני רוצה להגיב.

גם אני רוצה להגיב. אתם יכולים להגיב, אבל זה לא - - - אפשר להגיב? אני באמצע הדיבור. את בקריאה שלישית.

את בקריאה שלישית ולא הוצאתי אותך לפנים משורת הדין, תמשיכי להפריע ואני אגיד להוציא. אני אפילו לא צריך לקרוא.

אני מסכים איתך, באמת יש פה אכיפה בררנית. קארין פעם אחר פעם נקראת קריאה שלישית ולא יוצאת. משום מה אני טועה שאני עושה את זה, כי זה רק מעודד אותה. מי שמרחם על אכזרים... חבר הכנסת גלעד קריב, אני קורא אותך לסדר. אני בהחלט אמרתי ששווה לחשוב על זה. יכול להיות שאם תגישו הסתייגויות בנושא הזה, יהיה לנו זמן לדבר על זה. זה לא שווה דיון? זה שווה דיון והתקיים דיון, תראה איזה יופי. לא התקיים דיון. אני רק אומר שכשם שאני לא מחליף פרה בחמור, אני לא חושב שדפיציט דמוקרטי מרפאים באמצעות דפיציט דמוקרטי עוד יותר גדול. הדבר נכון גם לגבי בקרה על מינויים.

זה לא דפיציט דמוקרטי, זו המהות של הפרדת רשויות. לכן אני סבור שהמסמך הזה הוא נחמד להעשרת הדעת, הוא איננו מוסיף לדיון שלפנינו. אם כתוצאה מהמסמך הזה חבר הכנסת קריב יציע מנגנון בקרת מינויים על ידי הכנסת, אני בהחלט אשקול לתמוך בנושא הזה.

אתה מבקש אתה מבקש, אבל אני עדיין מדבר, ואתה ממשיך להפריע לי.

תודה. לכן אני לא סבור שאנחנו צריכים לייחד את העיסוק למסמך הזה. אני רק אגיד, ובזה אני אסיים את דבריי, שעדיין לא הצלחתי להבין, למרות שאלותיי החוזרות ונשנות, אם אין דיין אין דין, כיצד הוספת המילים הללו מועילה במשהו. גם אחרי שהקשבתי להסבר שלך, לא הצלחתי להבין,

אולי זה נובע מקוצר המשיג בהקשר הזה. נשגב מבינתי. אפשר להתייחס? מאוחר יותר. התייחסת לבקשה שלי, שנאמרה במשפט אחד. אני מבקש להתייחס וגם לקבל חוות-דעת של הייעוץ המשפטי. גלעד, אתה יכול לפנות לייעוץ המשפטי בדרכך. זה לא הגיוני שאנחנו באופוזיציה - - - גלעד, אתה לא ברשות דיבור כרגע. הדובר עכשיו הוא יוראי להב הרצנו. אני מבקש להתייחס לבקשה שלי. אתה תוכל להתייחס, בוודאי בהמשך.

לא יודע, אבל לא בזמן דיבור של יוראי להב הרצנו.

וזאת לא סתימת פיות מה שקורה פה? חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רק שאלה. עכשיו יוראי מדבר. אני לא אדבר בזכותו של יוראי. עשר שניות. אני מבקשת רק לדעת ,למה אתה חושב שהמסמך הזה לא רלוונטי?

תודה. יוראי, בבקשה. תודה, יש עוד פחות משעתיים לדיון על הצעת החוק הזאת, ועדיין לא דנו במסמך הממ"מ שנותן סקירה משפטית משווה, ועדיין לא שמענו את העמדות של מערכת הביטחון, של מערכת הבריאות, של הכלכלה, של התחבורה לא שמענו כמעט כלום. וזה גורם לי, חבר הכנסת רוטמן, לתחושה כאילו זאת הצגה לא רלוונטית, מתוסרטת מראש, כאילו שכאשר רוצים לעשות שינויים בשיטת המשטר שלנו לא צריך הסכמה רחבה, לא צריך להגיע להבנות בין האופוזיציה לקואליציה, כשלכם יש 64 מנדטים, שימשלו, שיחליטו הכול, וכך תיראה הדמוקרטיה הישראלית מעתה והלאה. אתם הרוב, אתם קובעים.

גם מפי יושב-ראש הישיבה עכשיו, כבר ברור שלא מדובר רק בביטול עילת הסבירות. אחריה תגיע ההשתלטות על הוועדה לבחירת שופטים, החלפת יועצים משפטיים מטעם, פסקת התגברות. אתם טוענים שהבלם שיישאר על כוחה של הממשלה לעשות ככל העולה על רוחה אלה הבחירות. אם הציבור לא מרוצה מההחלטות של הממשלה, יש בחירות בכל ארבע שנים, והממשלה תתחלף. אבל יש בעיה, אחרי שההפיכה המשטרית תושלם, מי ערב לכך שלא תתערבו במערכות הבחירות באופן שתוודאו שתמשלו ותנצחו בבחירות מעכשיו ועד עולם? אולי לשנות את המועד שלהן כדי שזה יהיה נוח לכם, אולי להסיר מועמדים שלא באים לכם טוב. זה לא יקרה? זה לא סביר בצורה קיצונית? רק לפני שבועיים הממשלה התערבה בשתי מערכות בחירות, כדי לקדם מועמדים מטעמו של אריה דרעי, ולוודא שהם ינצחו. הממשלה העבירה שני חוקים שמשבשים מערכות בחירות, האחת לעיריית טבריה, והשנייה לבחירת הרבנים הראשיים. אחרי שההפיכה המשטרית תושלם, לא יהיו בחירות חופשיות יותר במדינת ישראל, אנחנו נידמה לדמוקרטיות של המזרח-התיכון, שבהן יש פרלמנט, חברי פרלמנט באים, כאילו מקשיבים להם, אבל הרוב הקטן עושה מה שהוא רוצה, דורס באופן חד-צדדי, בחיפזון. לא משנה מה כולם אומרים. אתם מוליכים אותנו בעיניים פקוחות לרווחה לחורבן בית שלישי. אתם מתעלמים מהקריסה הכלכלית, אתם מתעלמים מהפגיעה האנושה בהייטק, אתם מתעלמים מהסכנה הביטחונית, מהפגיעה האפשרית בחיילי צה"ל, אתם מתעלמים מקריאת עם ישראל שחצוי, וזה קורע אותו לגזרים, קורע אותנו לגזרים, אתם מתעלמים מהאזהרות של כל המומחים. פשוט כמו בחורבן בית שני, אתם שורפים את האסמים של עם ישראל, ואתם פשוט מובילים אותנו לחורבן הבית. אני רוצה לחזור על מה שאמרתי בתחילת דבריי. איש לא חולק על כך שניצחתם בבחירות, יש לכם 64 מנדטים, קיבלתם מנדט לנהל את המדינה, לא קיבלתם מנדט, אין לכם מנדט לבצע שינויים בשיטת המשטר שלנו באופן חד-צדדי, בדורסנות, בחיפזון. ומה שאתם עושים היום, ובואו נעשה את זה ברור, אתם פועלים בחוסר סמכות מוחלט, תוך הפרה. החוק הזה הוא לא חוקתי, הוא לא חוקי, ולכן חובה על הציבור, שאנחנו רואים אותו יוצא כבר 28 שבועות, שבוע אחר שבוע לרחובות חובה על הציבור לצאת ולמחות, ולשבש בצורה בלתי אלימה את אורחות החיים במדינה. המדינה צריכה להיעצר עד שהחקיקה הזאת, המופקרת, הדורסנית, המושחתת, נעצרת. ואני אומר לך פה, חבר הכנסת פינדרוס, אני באמת לא מבין מדוע בעיניים פקוחות לרווחה אתם מובילים אותנו לחורבן הבית? אנחנו מספר ימים לפני תשעה באב, ואני לא מצליח להבין למה אתם לא עוצרים, חוזרים לבית הנשיא, מדברים, מגיעים להבנות רחבות ומתקדמים יחד כעם אחד.

אתם הפסקתם את השיחות בבית הנשיא. אתם פוצצתם את השיחות בבית הנשיא, אחרי שנתניהו תחמן, רימה ושיקר בפעם המי יודע כמה.

אני רוצה לשמוע את ההתייחסות של היועצת המשפטית לוועדה. לא יכול להיות שנועלים דיון בהצעת חוק-יסוד מבלי ששמענו עמדות רלוונטיות ממערכת הביטחון שמענו פה על הפגיעה בעקרון המשלימות ממשרד הכלכלה, ממשרד התחבורה, מהמשרד להגנת הסביבה, שהרי עילת הסבירות זה כלי מרכזי ביכולת לשמור על הסביבה ולהגן על בריאות הציבור. כולנו נחשפנו לפיצוץ באפולוניה, שאילו בית המשפט העליון לא השתמש בעילת הסבירות, במקום שבו אירע הפיצוץ היה גן ילדים עם מתקני שעשועים, ומי יודע כמה חיים ניצלו אודות לשימוש בעילת הסבירות. לא שמענו אף אחד ממשרדי הממשלה שיעידו בפני חברי הכנסת, שאנחנו אמורים להצביע. אלא אם כן כל זה פרסה, גברתי היועצת המשפטית, אדוני היושב-ראש. אלא אם כן הכול פרסה, הדיונים פה לא רלוונטיים, עדויות המומחים לא רלוונטיות. שמענו פה את פרופ' אלבשן מצביע על חמש הצעות קונקרטיות איך אפשר לשפר את החוק הזה, על מנת שהוא לא יהיה לא ראוי ולא טוב, במילותיו, במילותיי: גרוע, מושחת ודורסני. לא שמענו שום התייחסות של המומחים או של הייעוץ המשפטי בהקשר הזה. איך אנחנו, חברי הכנסת, אמורים לקבל איזה החלטה באשר לדיונים פה? יכול להיות שישכנעו אותנו שההצעה הזאת כן טובה, שבשינויים מסוימים כן אפשר לתמוך בה, אבל התחושה שלי, וזו תחושה קשה אתה לפחות לא בפלאפון, היושב-ראש רוטמן למד שיטה חדשה, במקום להקשיב לדוברים, להתייחס לדברים שלהם,

ככה יותר קל - - - השתכנעתי שהיה סיכוי לשכנע אותך אם היו מומחים... חד-משמעית השתכנעתי. חבר הכנסת יוראי להב,

זאת לא שיטה לנהל דיון, זאת חרפה. אתם מוזילים את הדיונים בוועדה הזאת, אתם מוזילים ומבזים את הדיונים בכנסת, וזה לא יעבור. אני יכול לומר לך שהנחישות של עם ישראל לצאת לרחובות ולהגן על הדמוקרטיה רק תלך ותגבר, ותלך ותגבר.

אומנם זה לא נראה ככה, אבל אני אחד מהצעירים במשכן הזה, אני יליד 1988, ואני נולדתי למדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, חזקה,

בטוחה בעצמה, בטוחה בזהות שלה, בצביון שלה. אני אומר לך שהדור שלי, של הצעירים והצעירות במדינת ישראל לא מוכן לוותר על הדמוקרטיה שלו, לא מוכן לחקיקה שתכלה את הצביון שלה, את העתיד שלנו פה במדינה הזאת, את היכולת שלנו לרדוף אחרי החלומות שלנו, לא משנה מי ההורים שלנו, לא משנה מהיכן הגענו, לא משנה הנסיבות שהן לא רלוונטיות. ואתם באבחה אחת גודעים את התקווה של כל כך הרבה צעירים להגיע לאן שהם רוצים. אתם קורעים את החוזה האזרחי בין האזרחים למדינה שלהם, אתם גורסים את ערכי מגילת העצמאות, ואתם מובילים אותנו,

לחורבן בית שלישי. שעוד לא נבנה לצערי הרב. חברת הכנסת יסמין פרידמן. בית שלישי נבנה, אדוני, אנחנו מתנהלים בתוכו. אני מפנה אותך לספר יחזקאל. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. אתמול, השבוע ה-28, הייתה לי הזכות לנאום בעיר שלי, בבאר שבע, שזו עיר ימנית ומסורתית לכל הדעות. אלפים היו אתמול במחאה הזאת. ואחריי עלתה לנאום אישה בשם ססיליה, שלא הכרתי אותה לפני. ססיליה היא באר שבעית, היא נולדה בארגנטינה. והיא סיפרה לנו איך בגיל שש, כל העולם שלה השתנה האח שלה נרצח, אימא שלה נרצחה, חבריה מהאוניברסיטה ומהשכונה נעלמו לאט-לאט, ובגיל 17 היא נאסרה על ידי המליציות, עונתה. איך היא אמרה? אני יודעת מה התחושה שחשמל עובר דרך הגוף. ססיליה דיברה בדמעות, בפחד ובדאגה אמיתית לגורל המדינה. היא חשבה שהיא עלתה למדינת ישראל וסוף-סוף יהיה לה שקט. ואין לי דרך להרגיע את ססיליה. אין לי דרך לומר לה: את יכולה להיות רגועה, פה זה לא יקרה. אני לא יודעת אם פה זה לא יקרה, המדרון הוא חלקלק, והחקיקה הזאת מטרידה אותנו. בטח ובטח בתור שתי נשים, כי רק בשבועיים האחרונים חוקק חוק שמפרק את הרשות למעמד האישה, הופך אותו לפוליטי ולמפעל ג'ובים. אחר כך חברת כנסת פה מהמשכן הקימה שדולה להפרדה בין גברים לנשים, ובזמן שהשדולה התכנסה היא לא נתנה לארגוני נשים בכלל להיכנס. גם לעיתונאים. זה עוד יותר מטריד. עבר חוק לפני קצת יותר משבוע שבו דירגו אונס על פי מוצאו של האנס. נציב שירות המדינה קיבל הוראה להשתמש רק בלשון זכר בכל המכרזים. אולי אנחנו נקבות, אבל לביאות אחת-אחת, ואת השאגה שלנו ישמעו בכל מקום. שלי, של ססיליה ושל כל הנשים בבאר שבע ובמדינה. אנחנו לא נשתוק, אנחנו לא נקבל, ואנחנו נילחם על הזכות שלנו, מהחקיקה שעוברת פה עכשיו ועד כל זכות של נשים. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. תודה רבה. אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות, כבר לקראת ההצבעה, הבנתי שסוף-סוף אפשר להגיד דברים לגופו של עניין בצורה מעמיקה יותר, ואני אנסה להגיד כמה דברים שאני כבר אומרת, צועקת, מנסה באישי, בפגישות אישיות, בוועדה, ללא הועיל, להגיד לגבי החקיקה הזאת.

צריך להגיד את האמת, החקיקה הזאת היא חלק מעץ שלם של חקיקה, כמו שאמרתם כולכם, כמו שאמרת אתה,

מחכה לנו חוק היועמ"שים, והחוק לוועדה למינוי שופטים עומד בהטענה, ועכשיו אנחנו מוסיפים למחסנית עוד כדור שמחכה לחקיקה. לחקיקה הזאת יש שני ראשים ושני ראשי חץ: האחד, זה החלשת הדמוקרטיה, והשני, ככלי משלים, הגברת השחיתות וריסוק כל המנגנונים לביעור השחיתות. ופה נכנסת עילת הסבירות. עילת הסבירות היא עילה שעבדתי לאורה יותר מעשור, בתפקידים השונים שלי כיועצת משפטית, כרגולטורית, ואחר כך כמובן כשרה מהצד השני, שזה אותו הצד, כי בסוף אנחנו רוצים לקבל החלטות בצורה סבירה. עילת הסבירות היא העילה שהכי הרבה מצננת שחיתות והחלטות שמהוות ניצול לרעה של סמכות שלטונית מול האזרח הקטן ומול הציבור בכספי הציבור שלו, בתוך הממשלה. אני רוצה להביא שתי דוגמאות מהזמן האחרון, רק אני אשמח שיקשיבו לי, היושב-ראש, וגם היועץ המשפטי הן דוגמאות שקורות ברגע זה ממש. סיפור אחד הוא סיפור תלושי המזון מטעם מפלגת ש"ס. הגיעה מפלגת ש"ס ורוצה לצ'פר את הבוחרים שלה, היא החליטה להקציב כמה מיליארדי שקלים מהכספים שלנו, מכספי הציבור שלנו, לחלוקה למה שנקרא "תלושי מזון". רק מה, כשהדבר הזה עובר, כמו כל דבר לפני שהוא עולה לממשלה, הוא עובר בדיקה של הסבירות,

בדיקה כלכלית, בדיקה משפטית, מכינים ניירות מקצועיים, סבירות היא גם תהליך מסודר, שממסמך את העובדה שעושים פה תהליך שהוא נקי ושוקלים את כל השיקולים. אבל מה מסתבר? ש-80% מהאנשים שהם בשיא הקיצוניות, שמגיעים לפת לחם, מה שנקרא "בחוסר ביטחון תזונתי" במדינת ישראל, לפי הקריטריונים שקבעו במפלגת ש"ס, לא זכאים לתלושי המזון האלה. כלומר, תלושי המזון לא מיועדים למי שאין לו מזון. ברור שבשלב הזה נכנס הייעוץ המשפטי ואומר: אדוני השר, אדוני מזכיר הממשלה, ההחלטה הזאת לא תוכל לעלות לממשלה, אם לא תסדרו את זה.

תוודאו שתלושי המזון מגיעים למי שאין לו מזון. כך נראית עילת הסבירות, רבותיי. ובגלל שההחלטה הזאת מתעכבת מלעלות לממשלה, זה גם דולף לתקשורת,

הציבור יודע על זה. בואו ניקח את התרחיש של סיפור שקורה בימים אלה ממש. דרך אגב, הוא גם לא עניין של ממשלה כזאת או אחרת, הוא קורה הרבה, של שרים, של נציגי מפלגות, שרוצים לקדם משהו לטובת הציבור שלהם, ובאים המנגנונים ואומרים: יש לכם בתור הטבה תלושי מזון,

רק תוודאו שזה מה שאתם עושים, ולא מפזרים שטרות של כסף על הבוחרים שלכם וקוראים להם "תלושי מזון", בעברית זה נקרא "שחיתות". יום אחרי שלא תהיה עילת סבירות, כי לא תהיה על שר, רק בגלל שקוראים לו "שר", "אדוני השר", הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כל המנגנון הזה לא יקרה, יחברו לזה את חוק היועמ"שים, שהרגע אמר פה היושב-ראש, אדון פינדרוס, שהוא בקנה, אמר את זה סעדה כולם פה אומרים: ההתגברות בדרך, היועמ"שים בדרך. אני גם יכולה להעיד מבית הנשיא, אחד הפערים הכי גדולים בחוק היועצים המשפטיים היה שהקואליציה הזאת - - - ספרי לנו מה היה בסבירות. אני אגיד לך גם מה היה בסבירות, אם אתה רוצה לשמוע.

אני אגיד לך מה היה בסבירות. לפחות תספרי לנו. אני רוצה לסיים את הדוגמה, כי היא ממחישה חלק מהסיפור של השחיתות. בבית הנשיא אחד מהפערים הכי גדולים שיש בינינו גם עכשיו, שלא מוכנים לוותר על הסעיף שאומר שייעוץ משפטי הוא יהיה רק בגדר עצה. אז עכשיו בואו נחבר את כל "הטוב הזה"

ומה אנחנו מקבלים? שר שרוצה לתת תלושי מזון למי שלא צריך מזון, אלא למי שבוחר בו, לפי קריטריונים שבכלל לא מבטאים את הנושא. מכינים באגף התקציבים נייר, מראים לו: אדוני השר, הרוב המוחלט של האנשים שהגיעו לפת לחם לא נהנים מהתלושים האלה. בא הייעוץ המשפטי ואומר לו: זה לא סביר. מסתכל עליו השר, ומה הוא אומר לו, אדוני היושב-ראש?

אין יותר עילת סבירות, רק בגלל שאני שר, אני מעל לכל התקינות הזאת. דבר שני, שמעתי לעצתך, היועץ המשפטי לממשלה, ואני מתקדם הלאה, כי עצתך לא ממש מעניינת אותי. מה זה יעשה לשירות הציבורי? דוגמה נוספת מהממשלה הזאת בחודשים האחרונים. בא שר האוצר, האדון סמוטריץ', הוא רוצה לקדם תמיכה להורים לילדים שלומדים במוסדות, בפנימיות, במדינת ישראל, מוסדות מפוארים דרך אגב, אולפנות בני עקיבא אני בעצמי בוגרת של אולפנה כזאת מוסדות חינוך לתפארת מדינת ישראל, אני לא אומרת את זה סתם, מוסדות מצוינים. הוא אומר: זאת המטרה שלי, אני רוצה להקל על ההורים, שכורעים תחת העול של העלויות של המוסדות האלה. הדבר הזה עובר תהליך שהוא ברובו סבירות, תהליך של תקינות, של בדיקה שוויונית, כלכלית. אני יודעת שזה מה שהיה בממשלה, כי אני חייתי את המנגנונים האלה שנים ארוכות. אומרים לו: המטרה מבורכת, אבל אנחנו רוצים שתסביר לנו מקצועית מדוע לא צריך לתמוך גם בהורים שהם לא מהחינוך הממלכתי-דתי, שגם הם ממנים ילדים בפנימיות, גם חלק מהחינוך של מדינת ישראל, שגם הם נושאים בנטל. ואיך עלתה ההחלטה הממשלה? היא עלתה בהחלטה רוחבית. שר רוצה לבוא לדאוג לכך,

יצא מברך עוד יותר, אבל בצורה שדואגת כמו שצריך לציבור. עכשיו, אחרי שלא תהיה עילת הסבירות על השרים, רק כי הם שרים, או כל קשקוש שהם יעלו ויקראו לו "אישור בממשלה", והייעוץ המשפטי יהיה רק בגדר עצה, וזו החקיקה שאנחנו רואים היום, ועוד הגדילו לעשות, ונדבר על התיקונים המפוארים שהכניסו, כדי שאם הייתה חסרה, תהיה עוד קצת שחיתות, אני רוצה להבין מה הקשר בין זה לבין הנאומים חוצבי הלהבות של אדון שמחה רוטמן: אני עכשיו עושה חקיקה שמחזקת את הדמוקרטיה. סיפרתי לכם עכשיו שני סיפורים. איך חיזקנו את הדמוקרטיה, איך זה קשור לרצון הבוחר, ואיך לעזאזל זה קשור ללהיות ימני. להיות ימני הפך ללהיות מושחת במדינת ישראל? פלא ש-43% מהציבור סולד מכל החקיקות האלה? זה שלטון העם? העם בחר בשר כדי שהוא יחלק תלושי מזון למי שלא רעב? העם בחר בשר כדי שייקחו את כספי המיסים שלו ובמקום לדאוג לזוגות צעירים, ליוקר המחיה ולכל מה שקורה במדינה, יהפכו את כספי המיסים שלו לשוחד לבוחרים, תלוי בכל פעם איזה מפלגה תהיה שלטון? זה לא רצון העם, זה לא רצון הבוחר. זו לא דמוקרטיה. עכשיו נעבור לחלק השני של החקיקה, שהיא ברמה מקצועית כל כך גבוהה בוועדה הזאת. כולם יודעים מה הבעיה בחקיקה הזאת, כבר כולנו שמענו את זה אלף פעמים מינואר. הרי זה בדיוק אותו הנוסח. אני מזמינה אנשים לצפות בנאום שלי באותו לילה ראשון לפני החוק לוועדה לבחירת שופטים, אני מסבירה בדיוק את הבעיות בסבירות. ומה אומרים? הולכים וכורתים פה עץ שלם שהתפתח במשך שנים של סבירות. דרך אגב סבירות קיצונית בלבד, פוסלים רק בסבירות קיצונית, ובג"ץ מעולם לא קיבל החלטה במקום ממשלה, הוא בסך הכול מחזיר לה אותה ואומר: תקבלו החלטה קצת יותר סבירה. אין פה שום החלפה של שלטון. אז מה ההערות שכולנו שמענו פה? פעם אחת שכורתים את הענף הזה שנקרא "סבירות", מה יעשו הפקידים?

לא נשאר עוגן להגיד שצריך לקבל החלטות בסבירות. איפה המשפט הזה? אתם עושים משהו, תעשו חקיקה נורמלית. תבינו, הרי קורה כאן משהו מופרע, הצעת החוק הרי בכלל לא מגיעה לפה מטעם הממשלה, היא לא עברה ועדת שרים לענייני חקיקה, היא לא עברה רף מינימלי של עבודה מקצועית. היועץ המשפטי לממשלה שפה ענה לשאלה שלי שאפילו לא ישבו איתו. גפני בוועדת הכספים על כל תיקון הכי קטן קורא לאגף התקציבים, יושב עם אגף התקציבים,

מתקנים, אבל פה השכינה שורה על הוועדה הזאת. מאז ינואר לא תיקנו כלום, שום דבר. אין תיקון של הגדרת מה היא סבירות, אין הבחנה בין שרים לממשלה. הינה סיפרתי לכם שני סיפורים מהימים האלה של הממשלה הזאת: תלושי מזון, מימון של פנימיות. אלה דברים שקורים כל יום בהחלטות ממשלה. זה הכלי המצנן הכי טוב, שמשפר החלטות ממשלה והופך אותן טובות לכולן, בלי קשר אם אתה ימני, בלי קשר אם אתה שמאלני, בלי קשר אם אתה דתי, בלי קשר אם אתה חילוני. מי שרוצה שחיתות, לא רוצה סבירות קיצונית. יש פה החלה גורפת על מינויים, כולל על פקידות. שמענו את היועץ המשפטי של משרד האוצר, ועד שנתנו לו לדבר הוא חיכה פה שש שעות. ניסו לא לתת לו לדבר, כולנו ראינו מה קרה כאן. והוא הסביר שהמינויים הכי אקוטיים של השדרה המקצועית של השירות הציבורי, בלי הסבירות יושחתו. נהלים שקובעים תנאים מי צריך להיות הממונה על התקציבים של מדינת ישראל, מי צריך להיות הממונה על השכר, מי צריך להיות החשב הכללי, בן אדם שמנהל את כל הכלכלה וממחזר ומגייס את כל החוב של מדינת ישראל. איך נעצור מצב שבו אחרי עילת הסבירות באים השרים, מבטלים את כל הנהלים האלה, ומתחילים לעשות מכל הבא ליד? למה באמת שממונה על תקציבים תהיה לו איזה הכשרה כלכלית יתרה? למה לא לעשות דברים אחרים? אנחנו כבר רואים את הרמה, צריך להגיד את האמת. יש על זה דיבור ענק בשירות הציבורי, אנחנו כבר רואים את הרמה של הלשכה היום, של העבודה של משרד ראש הממשלה.

בחורים, פקידים, בנים ובנות, לא רוצים להגיע לשירות הציבורי. צריך להגיד את הדברים האלה, הם לא מספיק מדוברים. פעם טובי הטובים היו מגישים מועמדות למכרזים של יועצים משפטיים, של מנכ"לים. צריך להגיד את האמת, הממשלה הזאת מתקשה לגייס אנשים טובים. והדבר הזה גם ירסק את השירות הציבורי. בקיצור, לא מגדירים כאן מה היא הסבירות שאותה מבטלים, כדי שלפחות יהיה ברור , שגם אם לא יהיה אף אחד שיוכל לאכוף את זה שצריך לקבל החלטות בסבירות. אין את המשפט הזה. אין הבחנה בין שרים. לא מחילים את זה על מינויים. דברים שאני אומרת כאן, אנשים בליכוד מסכימים איתי. אורית, תתחילי להתכנס לסיום. אין הגבלת זמן כי מותר להגיד סוף-סוף דברים לגופם. יש הסכמה ברורה שממשלת מעבר, זה פשוט חרפה לא להחיל עליה את עילת הסבירות. אני יכולה להעיד כשרה, כשממשלה לפני בחירות, יש לה האינטרס הכי גדול לקבל החלטות, לחייב תקציבים, לרוקן מתוכן את האפשרות של הממשלה הבאה לגבש את המדיניות שלה או ליישם את המדיניות שלה. גם פה אין שום מגבלה. תוהו ובוהו. מהם התיקונים שזכינו לראות שלשום? רק רע. רק לעשות את זה יותר מושחת. מה התיקונים? להסביר ברחל ביתך הקטנה שזה יחול על מינויים ופיטורים.

כי כולנו ראינו את ישיבת הממשלה שבה מטילים מורא על היועצת המשפטית לממשלה.

אותה אחת שאמורה לדון בעסקת הטיעון עם ראש הממשלה. איזה ניקיון כפיים? איזה יושרה יש פה? אז תיקון אחד אומר שיהיה ברור שאפשר יהיה לפטר פקידים, רגולטורים, משרות מקצועיות, שיהיה ברור שלא יהיה על זה שום פיקוח. מחר מתריע ראש רשות המים שאנחנו לקראת בצורת נפטר אותו. היועצת המשפטית לממשלה תגיד משהו שלא נראה לנו בואו נפטר אותה. כמה קל. איזה דמוקרטי זה. כל החקיקה הזאת באה לחזק את הדמוקרטיה... עוד תיקון נוסף, אי-הפעלת סמכות, ועל זה אני רוצה להגיד ליושב-ראש כמה דברים. מה עשו כאן בחוק הזה? פשוט חרפה. חידדו שהסבירות לא תחול, לא רק אם שר יפעיל את סמכותו בחוסר סבירות קיצונית, אלא גם אם הוא לא יפעיל אותה. כלומר, הוא יהיה בשב ולא תעשה. פה אני רוצה לתרום לכם מעט מהניסיון המקצועי שלי. הייתי רגולטורית במשק החשמל, תחום שמגלגל המון כסף ויש בו הרבה מאוד לחצים פוליטיים ופוליטיקה. כשאני ראיתי דברים נכלוליים, לרוב הם היו בצורה של אי-הפעלת סמכות, כי הרבה-הרבה יותר קל לשר או למישהו שרוצה לעשות משהו, פשוט לא לעשות אותו, וככה לפגוע. למשל אי-חידוש רישיון או אי-מתן רישיון באנרגיה, משהו "פעוט", ששווה לחברה שהתחייבה רק להשקעה של מיליארד דולר במדינת ישראל, כדי שלא יהיה מחסור בחשמל. אני חוויתי אירועים שהשר לא אישר את הרישיון שכתבנו, לא חתום, לא עשה פעולה. כלומר, מחדל או אי-פעילות. שם אתה רואה הרבה פעמים את השחיתות ואת חוסר הסבירות. שר שלא יכנס ועדות, לא ימנה ועדות שיפריעו לו לעבוד, שיפגעו אולי או ירימו דגלים. שר פנים, אני לא יודעת אצל מי הסמכות הזאת, לא יאריך אישור שהייה של אדם בישראל, הוא לא יטפל בבקשת אי-הסגרה או הסגרה של אזרח. פה קבורות זכויות היסוד, חופש העיסוק, זכות הקניין, כבוד האדם וחירותו, פשוט פה קבורה השחיתות שלנו. לכן לא צריך סבירות, כי כל הדברים האלה קבורים שם. - - - חמש עילות יפהפיות שנמצאות בחוק ובפסיקה. היושב-ראש, א', זאת זכות הדיבור שלי, אבל אני רוצה להשיב - - - אבל בואי,

לא "בואי". חיכיתי חמש שעות בסבלנות.

אני תכף אסיים. יש עוד כמה שמות. לא ראיתי שהגבלתם אחרים. אני תכף מסיימת. העילות האחרות לא יספיקו, כי באי-קבלת החלטה למשל, אתה חושב שתטיל על חברה להוכיח שיקולים פסולים, איך היא תוכיח שיקולים פסולים? באי-עשיית מעשה? איך היא תוכיח ניגוד עניינים? זה לא שייך בכלל. ותפסיקו לדבר על שרירות, שרירות תיעלם מן העולם. שרירות היא מילה נרדפת לחוסר סבירות קיצונית. תפסיקו לבלבל את המוח. הציבור מבין טוב מאוד מה קורה כאן. עכשיו בואו נראה את ראש הממשלה שלנו. מה הוא עושה בכל האירוע הזה כשהמדינה בוערת? הוא מעלה ציוץ של מפגינים, ציוץ שקרי, קרי לחלוטין, שהם חוסמים אמבולנסים, הוא מסית נגד מפגינים, הייטקיסטים, הצבא, השופטים, הפרקליטים, האופוזיציה כולם אשמים, רק הוא לא לוקח אחריות. ביום שישי הוא הגדיל לעשות: אני יכול להסתדר בלי טייסים, אבל המדינה, איך היא תסתדר בלי הממשלה הגרועה הזאת, החרפתית הזאת? ואני רוצה לשאול אותך, מתי ראש הממשלה שלנו יצא לציבור, יסביר לנו מה הוא עושה, במקום להשתמש כל היום במילים "תבהלה",

כשאין לכם תשובות לדברים שאמרתי פה, שהם דברים עם תוכן, הם דברים עם אמת? זה לא ראש ממשלה. הוא נמצא בכלל? ראש הממשלה, אתה אחראי למה שקורה, לא המפגינים, לא הטייסים, לא הכלכלנים, לא נגיד בנק ישראל, לא חברת הדירוג, שכבר הודיעה שהממשלה הזאת, אי-אפשר לסמוך על שיקול הדעת שלה. איפה קבלת האחריות? ועכשיו אני רוצה משפט סיום. אני חשבתי הרבה איך קורה הדבר מעורר ההשראה הזה, שמיליוני אזרחים יוצאים לרחובות, למרות שכולכם כל היום מנסים לערבב אותם ולהגיד להם: אתם לא מבינים, אתם לא מבינים. אני אגיד לך למה, כי הממשלה הזאת היא קדימון, הציבור מסתכל עליה והוא רואה preview איך תיראה ממשלה מושחתת חסרת גבולות, כי אפילו לא מנסים לחכות לחקיקה. מה הציבור רואה מאז הקמת הממשלה הזאת? ובזה אני מסיימת. הוא מקבל קדימון איך תיראה הממשלה ושלטון העם שלכם, וזה עוד לפני התיקונים האלה. בשבעת החודשים האלה, מה הם ראו? את חוק דרעי 3; את חוק הרבנות הראשית שמזיז את הבחירות של הרבנות, כדי שהאח של השר דרעי יהיה רב ראשי; את חוק טבריה, שמטרפד את כללי הבחירות המוניציפליות, כדי שמקורב של שר יהיה ראש העיר; את חוק הנבצרות; את חוק פירוק לשכת עורכי הדין, כדי שהקול של עשרות אלפי עורכי הדין במדינת ישראל, שאמרו לא לשחיתות, לא יהיה רלוונטי; את חוק מח"ש, כדי שכאשר ילכו למח"ש על אלימות נגד מפגינים, מי שייתן למח"ש הוראות יהיה שר מהקואליציה שכנגדה מפגינים; את חוק הוועדה לבחירת שופטים והציבור מבין מה קורה. את חוק טבריה צפוי בג"ץ לפסול, אבל אחרי החקיקה הזאת ועוד חקיקות כמותה, הוא לא יוכל. והציבור מואס בכם ומאס בכם. וכדאי שתבינו מה קורה פה, ואל תספרו לעצמכם שיש לכם פה את העם, כי העם הוא לא אחריכם, ואתם רואים מה קורה. תודה רבה. תודה רבה לך. חבר הכנסת עמית הלוי, אחריו מירב כהן. תודה, אדוני היושב-ראש. למעשה היום הזה וההחלטה שבעזרת השם נקבל כאן, אצלי מצד אחד היא מעוררת שמחה, ומצד שני היא גם מעוררת עצב. ואני אסביר ברשותך על השמחה ועל העצב שההחלטה הזאת של צמצום הביקורת השיפוטית בהקשר של עילת הסבירות

אצלי.

מה שאנחנו עושים כאן אני אומר את זה אחרי ששמעתי פה את חבריי לאופוזיציה בפעם הראשונה אנחנו מייצרים סף קטן ברשות היחידה שהייתה חסרת סף. אנחנו רגילים כאן בכנסת לביטוי החשוב הזה שנקרא "שומרי סף", שהרבה פעמים גילינו אותו כסוהרי סף דווקא כלפינו, אבל בואו נאמר דבר אחד ברור: לאורך המון שנים לבית המשפט העליון לא היה סף ברור. ואם יש מקרה או דוגמה הכי מובהקת לחוסר בסף ולחוסר בשומרי הסף לבית המשפט העליון זו עילת הסבירות. סף קטן. המטרה היא לפטר את היועצת המשפטית.

סף הכי מינימלי.

הכי מינימלי. וכמה התנשאות צריכה להיות לשלושה אנשים שיחליטו שעשרה מיליון אזרחים הם בלתי סבירים, ועוד יותר מזה בלתי סבירים באופן קיצוני ומופרך? כמה התנשאות יכולה להיות לשלושה אנשים שיסכימו לדון? תיקח את הדוגמה של הבג"ץ האחרון, שנשען על הבג"ץ ההוא. שבעה, 11 אנשים, 15 אנשים, הבג"ץ על מועמד עם כתב אישום שלא יוכל להרכיב ממשלה. הדרישה לבג"ץ הזה, שהתקבלה בבית המשפט לדיון, נדחתה בפועל. היא הייתה על בסיס עילת הסבירות, כמו שאתם יודעים, מלומדיי כאן. כלומר, בית המשפט הסכים לדון בכך שבניגוד לחוק, דבר שלא נאמר בחוק מעולם,

אם כבר הייתה הדגשה שראש ממשלה, גם אם הורשע, יוכל להמשיך לכהן, אלא אם כן יהיה פסק דין חלוט אחרי ערעור. בכל זאת העלו בדעתם שופטי בית המשפט העליון לדון בכך שסבירותם של מיליוני אזרחים בואו נקרא לזה פשוט, שהדבר הזה שאנחנו עושים פעם בכמה שנים, באים לקלפי וזורקים שם איזה פתק, מה שאתם קוראים לו "דמוקרטיה פורמלית", לא הדברים הבאמת חשובים, לא הדמוקרטיה המהותית, למרות ש-300 שנה באקדמיה לא שמענו את המושג הזה "דמוקרטיה מהותית" באים פה עם שורה של מושגים חדשים, ובגלל זה מערערים על הסבירות של מיליוני אזרחים, בעצם מערערים על הדמוקרטיה. כן, זה סף מינימלי שאנחנו מניחים היום. מינימלי. כיוון שיש מידתיות, כמו שנאמר כאן, יש אלף ואחת עילות התערבות. אם אתם לא מצביעים,

סימון דוידסון, לא מצביע בעד הסף הזה, אתה מאפשר למיעוט קטן להחליט רק בגלל הסבירות. אגב, יכולה להיות סיטואציה וראינו אותה בעצמנו. הינה בבג"ץ הזה שמדובר כאן, שהזכירה פה בהשמצות קולניות חברת הכנסת אורית פרקש, בג"ץ דרעי וכו'. מה ראית שם בבג"ץ דרעי? חברת הכנסת אורית פרקש, מה ראית? אני לא הזכרתי את בג"ץ דרעי, הזכרתי את תלושי המזון. אני רוצה לשאול אותך אם הדמוקרטיה זה שהציבור רוצה שתלושי מזון יחולקו למי שיש לו מזון? ראית 11 שופטים - - - אורית. אורית - - - הוא פנה אליי. גם אני פניתי. הוא מצטט אותי בצורה לא נכונה.

זה "הגאון" שכתב את חוק המתנות.

"הגאון", נציג הדמוקרטיה שלנו.

לא צריכה לזלזל,

כי לא קראת את החוק.

את לא צריכה לזלזל, כי לא קראת את החוק. קראתי. עובדי ציבור יוכלו לקבל הוצאות משפטיות ותרומות בלי הגבלה. אף אחד לא הפריע לך כשאת דיברת. אורית, אף אחד. עשר דקות אף אחד לא הפריע לך, ואת מפריעה לו? אם היית בדיון היית מגלה שנציבות שירות המדינה שהייתה פה טענה ש-90,000 עובדי מדינה יכולים לקחת מתנות ללא שום הגבלה, ללא שום שקיפות, ללא שום פיקוח וללא שום הגבלת סכום. כולם. לפי תקשי"ר רשמי של שירות המדינה. לפני שאת מדברת על עובדי ציבור, שעליהם את מגינה, כדאי שתקראי את התקשי"ר ואז תבואי לדיון על החוק הזה שנקרא "חוק סיוע לאנשי ציבור" בדברים מאוד מסוימים. סיוע לילדו. הגעתי בול בזמן.

בכל אופן, תקרא את התקשי"ר. כתוב "ילדו". "ילדו" כתוב שם.

זה אגב היה בחוק המקורי, אבל בתקשי"ר, יואב סגלוביץ', אתה יודע מה כתוב? לכל בן משפחה.

כשעבדת במשטרה יכולת לקבל מתנות, ואף קיבלת לא דווקא אתה אישית, אבל יש לי אוסף - - - מי אמר לך שהוא קיבל? לא הוא אישית. אוסף סיפורים על עובדי מדינה שהתרימו ממשרדי הממשלה אין-סוף כסף, לא לנזלת, מה שברביאי אמרה פה. מיליונים של שקלים. לא לנזלת, לאירועים של טיפול רפואי.

בוודאי. טיפול רפואי של בני משפחה. אגב, לא ילדו. לפי התקשי"ר גם בן דודו וגם גיסו, ללא שום פיקוח, ללא שום הגבלה, אף אחד מהייעוץ המשפטי אגב לא נאמר בחוות-הדעת של היועץ המשפטי, אם אתם כבר מזכירים אותו - - - לא קרה לי הרבה שאיך שנכנסתי הדלקתי כל כך מהר אנשים. לא נאמר בחוות-הדעת ההיא, התקשי"ר הזה משום מה לא הזכיר, זה גילינו אחר כך. לפעמים אנחנו מגלים דברים.

הסף הזה שאנחנו דורשים היום, חבר הכנסת דוידסון, הוא הסף המינימלי בדמוקרטיה, שעל פיו לא יעלה על הדעת שיבואו מיעוט של אנשים, קבוצה קטנה, ותחליט רק על פי הסבירות שלה. איזה מיעוט? אתם יושבים פה שלוש שעות ומדברים שטויות במיץ עגבניות, זכותו לדבר שטויות. תושבי שדרות זה מיעוט קטן? הממשלה לא רצתה להגן עליהם. לא רציתם להגן עליהם.

דוגמה טובה. מדיניות המיגון - - - גם את המיון הקדמי של שדרות הם הפילו. הוא אומר את דבריו, ולא להפריע לו. רק שיענה לי. האם תושבי שדרות

התשובה היא פשוטה מאוד - - - גם בשנת 1933 מפלגה בגרמניה זכתה באופן דמוקרטי. אז מה? סימון, לא להפריע לו לסיים את דבריו. פעילים בכירים בליכוד משתמשים בדוגמאות. חבר הכנסת קריב, חיכית - - - שם דווקא שרפו את הפרלמנט, סימון דוידסון.

אני יודע שהוא הצד הלא נכון של המפה, הלא דמוקרטי - - - שם שרפו את הפרלמנט כדי להשתלט. - - - - - - בכנסת גם עם אנשים לא דמוקרטים כמו עמית הלוי... אם כבר הדוגמה ההיא. שם שרפו את הפרלמנט. תבדוק בהיסטוריה. מי דאג שישרפו את הפרלמנט ולמה. אחרי ההתבטאות של הפעיל שלכם הבוקר, הייתי מציעה לא להרחיב.

תחרות מי יפריע לימנים לדבר, הלא דמוקרטים... אפרופו הנושא הזה, דקה. זהו, תחרות. אחמד, הצטרפת לתחרות. אני מאוד מאוכזב שלמרות הנאומים שלי על השואה חלק מאנשי הימין לא הפנימו את ההיסטוריה שלהם. ואת חומרת האירוע.

עמית. אנחנו מניחים כאן, וזה הצד המשמח ביום הזה אנחנו מניחים כאן את הסף המינימלי בעיניי בדמוקרטיה, שעל פיו מיעוט של אנשים לא יוכלו להתערב, גם לא בשאלות של מדיניות ביטחון,

כולל תושבי שדרות, כולל לחייב את כל מדינת ישראל לייקר פרופסור ולומר שזאת הסבירות, אנחנו נחליט לך את מי אתה מייקר, אנחנו נחליט בשבילך, במקומך. זה לא ליברליזם, זו לא נאורות. עמנואל קאנט אמר פעם בתשובה מה זו נאורות.

שאדם יכול להעיז לחשוב בעצמו, לא שחושבים במקומו. מה שקורה כאן ב-30 השנה האחרונות שמיעוט של אנשים, בין אם זה בנושא של מדיניות ביטחון, בין אם זה בנושאים אחרים, חושבים במקומנו - - - מזעזע. אתה הופך - - - האבסורד מגיע לכך שבאותו בית משפט, הרי יושבת השופטת חיות - - - 45 שנים שולטים ובוכים. אפשר לענות לו? באותו בית משפט יושבת השופטת חיות שיכולה לחשוב שהריסת בית של מחבל היא סבירה, ויכול לשבת שופט אחר ולומר שזה לא סביר. יכולה לשבת השופטת חיות ולומר שלמנות את השר דרעי זו סבירות, ויכולים לשבת שניים או אפילו שלושה שופטים אחרים ולחשוב שזה דווקא כן סביר. מה שזה אומר שלפחות שלושה שופטים בבית המשפט העליון הם בלתי סבירים באופן קיצוני. זאת המשמעות של עילת הסבירות. זאת המשמעות.

את המצב השרירותי הזה אנחנו משנים. תודה רבה. עוד שתי הערות. דבר שני שקורה כאן, בניגוד למה שאמר פרופ' אלבשן, והוא דווקא עבד בזמנו בממשלה, כל מי שעבד כאן ובממשלה, בוודאי עו"ד לימון שנמצא כאן יודע, כי הייתה לי חוויה גם אישית בהקשר הזה במשרד התרבות, שהעילה הזאת, מעבר לסבירות, יצרה מתחם. אם תהיה פעם שר, אני לא בטוח, לא יודע אם זה הכיוון אם תמשיך להחזיק בעמדות הללו, אני לא חושב שהציבור ייתן בזה אמון אבל אם תהיה פעם שר, חבר הכנסת דוידסון, אתה תגלה שלשכת השר ביום - - - עמית,

תבין איפה אתם נמצאים, מה הסיטואציה היום. אתם גם עיוורים, גם חירשים וגם רוצים להמשיך בהפיכה. כל המחלות בקואליציה אחת.

כשתהיה שר אתה תגלה שלשכת השר יום אחרי הבחירה נכנסת למתחם הסבירות.

ולכן לא רק ההחלטות שמגיעות בבית המשפט, בניגוד למה שהציג כאן בעבר חבר הכנסת קריב ואחרים, ממשלת ישראל,

הציבור הישראלי, נדחק לקורלס מסוים, לגבולות מאוד מסוימים - - די.

- - של מתחם - - - על מה אתה מדבר? זה לא הטריד אותנו

אני מדבר על זה שגילינו - - - עמית, אתה לא נמצא פה הרבה. אין סיכוי לאנשי ימין לדבר בלי שיפריעו להם.

חבל, ייקח לך זמן. אפשר לדבר כל עוד לא מאמצים כל מיני עובדות שלא היו במציאות.

שתהיה לך פה זכות דיבור.

היושב-ראש שעסוק בלומר מי יהודי מספיק ומי לא, אתה תטיף לנו מוסר?

עוד שתי הערות לסיום. זו הצרה הגדולה של עילת הסבירות, היא יצרה מנגנון בתוך הממשלה, שכל ההחלטות שלא הגיעו בכלל לשולחן בית המשפט העליון נפסלו מראש, כי הן לא היו במתחם. אז אנחנו משתחררים מהמתחם הזה, משחררים את הציבור הישראלי מהמתחם הזה. שחרור מהחוק ומהמוסר. שחרור מטוהר המידות, מעוד דברים - - - אפרופו טוהר המידות, לא גילינו עד עכשיו שכאשר זה עובר למערכת המשפטית, דווקא בהכרח אנחנו מגלים שבמתחם הסבירות יש פתאום רק את למברגר או רק אחרים, ולא גילינו שמינויים בשירות הציבורי - - - גם על השקר הזה אתם חוזרים? זה לא מה שנאמר. גלעד קריב,

לא את זה אני אמרתי, את הנאום הזה של שלושת המ"מים אמר מנכ"ל משרד האוצר בזמנו, אדוני היושב-ראש, שפתאום לא נוח למישהו החלטה של מדיניות, החלטה של שר, או החלטה שמייצגת את הציבור, כיוון שאת הציבור אפשר לפגוש רק בלשכת השר, מגיעים לשלושת המ"מים, כמו שאמר בזמנו שי באב"ד, בהתחלה מנסים ליירט מיירטים; כשזה לא הולך ממסמסים; וכשזה לא הולך, באה המ"ם השלישית גם מטנפים. כל התהליך הזה שבו אנחנו הענקנו סמכויות - - - אני לא חושב שהוא אמר את זה על היועצים המשפטיים והשופטים. הוא אמר את זה על פקידות. תבדוק.

הוא אמר את זה על פקידות. אני יודע בדיוק על מי הוא אמר. הוא אמר את זה על פקידות שלקחה סמכות לא לה. שי באב"ד אמר? שי באב"ד אמר את זה, כן. שי באב"ד כמשרת אמון אמר את זה על פקידים אחרים, הוא אמר את זה על השיטה, שבה בהליך של שנים יצרו מצב שבו הציבור לא מקבל את יומו, לא דרך הממשלה ובוודאי לא דרך בית המשפט. זו הסיבה למה אני שמח. ועוד משפט אחרון. למה אני עצוב? כיוון שהתגלה בדיון הציבורי הזה שאנשים שהיו בתפקידים מאוד רציניים, אדוני היושב-ראש, עמוס ידלין, ראש אמ"ן, ראש אמ"ן היה אחראי לקבל את האינפורמציה המורכבת והמאתגרת, היה צריך לנתח את הנתונים האלו.

אדם כזה מדבר על קבלת עילת הסבירות כיום של חורבן, כיום של דיקטטורה. זכותו וחובתו להגיד את זה.

אם הוא ראש אמ"ן, אפשר להקשיב לקולו. - - - אולי גם עמוס ידלין, גם עמוס ידלין אנרכיסט. - - - להפך, צריך להעריך אותו על זה שהוא אומר את זה.

אתם ומש"ק הדת שיושב בראש הישיבה, אתם החכמים, אתם מבינים בביטחון. גם עמוס ידלין עכשיו לא - - - לא דיברתי על הזכות. אני מסיים. אין לו מושג על מה הוא מדבר,

לא דיברתי על הזכות שלו לומר, דיברתי על העובדה שמגיע ראש אמ"ן - - - חובתו. הוא מגן על מדינת ישראל. הניתוחים שלהם. אם כבר אמירות מופרכות, קיצוניות - - סליחה.

עוד לא הבנתם שאתם - - - - - עד כדי כך, שמבחינתם זה נותן להם צידוק לפגוע בביטחון ישראל, לפגוע בצה"ל.

ממשלה שנותנת פטור גורף ושהורסת את יכולת הפעולה של צה"ל בשטחים - - - - - - אתה שומע מה שאתה אומר?

ראש ממשלה שמפטר שר ביטחון, כי הוא מדבר איתו. - - - אנשים נאורים - - - ירדתם מהפסים. ראש אמ"ן רוצה לפגוע בביטחון ישראל? איך אתה מסוגל להוציא את זה מהפה? - - - מה קרה לכם? אני אומר שאדם כזה - - - אדם שתקף את הכור בעירק? האדם הזה חייב בביטחון מדינת ישראל. אדם שתקף את הכור בעירק, גם אותו אתה לא מקבל?

הוא נתן את חייו לביטחון המדינה. איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? עמית, הבן אדם תקף את הכור בעירק, באמת. תעצרו את עצמכם, אין לכם גבולות. הוא רוצה לפגוע? שימו לב איך אתם לא מסוגלים להקשיב.

- - - זה חסר סיכוי. אתה לא מספיק נאור. אתה חשוך.

- - - דברים מטורפים, שהשתיקה יפה להם.

- - - מה אתם מבינים? - - - אז אין לי זכות לדבר פה בכלל. - - - אני מבקש לסיים - - - הם לא נותנים לו לדבר משפט אחד.

מישהו בשולחן הזה עשה למען מדינת ישראל מה שהוא עשה? הם לא מסוגלים להקשיב, אדוני היושב-ראש. בושה גדולה. - - - מחובתו להגן על מדינת ישראל.

- - - איך אתם לא מתביישים? לא ערערתי על זכותו לדבר. אתם רוצים לבטל את עילת הסבירות, כי אתם כבר נמצאים במצב לא סביר, כל אחד ואחד מכם. אם אדם כזה מגיע למסקנה שבעקבות - - - סימן שיש סיבה.

אני משיב לך.

אני משיב לך מה אני התכוונתי לומר, לא מה את אומרת במקומי.

אם אדם כזה מגיע למסקנה שצמצום עילת הסבירות באופן הכי מרוכך, שעולה כאן לדיון - - איזה מרוכך? - - יביא את מדינת ישראל לדיקטטורה ולהרס - - איפה שמעת שזה מרוכך? יש הקשחה, לא ריכוך. - - זה מעלה תהיות ובהחלט מעורר אצלי עצב לגבי יכולת הניתוח שלו - - לאדם כזה אני קוראת "גיבור ישראל", זה מה שאני קוראת לו. - - זה בהחלט מעורר תהייה. בושה וחרפה. הוא נתן את חייו לביטחון מדינת ישראל. מעורר תהייה הממשלה הבלתי לגיטימית הזאת שאתם מייצגים.

מכיוון שמה שאנחנו עושים כאן, וזו ההערה השלישית שלי, בא לחזק את האמון בבית המשפט ולא בא להחליש אותו. בא לחזק אותו - - אתם באים לחזק את עצמכם.

- - בא לאפשר לו ביקורת שיפוטית, לא באופן שרירותי. בצדק אמר השופט לנדוי שהיסוד העיקרי

- - שעליו בית המשפט חייב לבסס את מעמדו - - - הוא מתהפך בקברו. הוא כבר התהפך כמה פעמים מאז שהוא נפטר. היסוד העיקרי שעליו הוא חייב לבסס את מעמדו הוא האמון בניטרליות של המערכת המשפטית במחלוקות ציבוריות. את הסף הזה, הגבול הזה, היינו צריכים לעשות גבול הרבה יותר חזק. אבל המינימום הזה של הסבירות באופן שהוא מוצג כאן, הסף הזה שאנחנו מניחים כאן בדמוקרטיה הישראלית, לא הייתה צריכה להיות מחלוקת בכלל בין שמאל לימין, אנחנו מחזקים בזה את מערכת המשפט, מחזקים את האמון בדבר העיקרי, שהחלטות בבית המשפט או שהביקורת שלהם היא על פי חוק, הן על פי עילות לא שרירותיות, את זה אנחנו מבקשים ליצור כאן. זה דבר יותר מאשר סביר. אני עצוב מאוד שאנשים כמוכם לא מצטרפים למאמץ הזה, הוא נדרש, הוא נכון, הוא ראוי, ואני מקווה שהשמחה תגבר על העצב. אחרי שאנחנו נעביר את התיקון הזה, לאורך ימים גם אתם תיווכחו לדעת שעשינו פה דבר חשוב מאוד למען הדמוקרטיה הישראלית. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. אתה חושב שצריך להפעיל את הדין על עמוס ידלין שהוא אמר דברים כאלה? תמשיכו להפריע. לא יהיה. בסוף לא תדברי.

מבחינתך אם הוא אמר דבר כזה זה מזעזע

אם עמוס ידלין פוגע בביטחון של מדינת ישראל לטעמך, אני חושבת שצריך להפעיל עליו את הדין.

לא יודעת, את הדין.

בן אדם שפוגע בביטחון מדינת ישראל, אני מצפה ממך להגיש נגדו עכשיו איזה כתב אישום, איזה תלונה למשטרה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

וגם קורא לאי-השתתפות במילואים. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום,

רק ללא נאורים מפריעים. לנאורים אסור להפריע. הם מבינים,

איפה הם הנאורים האלה? הלוואי שהיה לכם בממשלה אחד כזה. - - - יותר נאורים ממך, חד-משמעית. כופה את הדרך שלך, משמיץ, מסית. נוהג באלימות. מירב, בבקשה.

מירב, בבקשה. מתי זכות שדולת הנשים? אם עוד פעם אחת את תפריעי, אני אקרא לסדר. מירב כהן, בבקשה.

מתי מנכ"לית שדולת הנשים? מה לא ברור? עצב גדול. אנחנו ממש ברגעים של החרבה של המדינה והמוסדות המפוארים שלה. ואני רוצה להבין מה קורה מחר בבוקר, ואני אשמח להפנות שאלה לנציג היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, וליועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד גור בליי. אני רוצה להבין, אחרי שבמתכונת הנוכחית של הנוסח הוכנס שגם אי-ביצוע החלטות זה בסדר אי-אפשר לבוא בתלונות אל שר באופן כללי, בין אם הוא קיבל החלטה ובין אם הוא לא קיבל החלטה אני רוצה להבין אם מחר בבוקר זה אומר שאם לא מכנסים את הוועדה לבחירת שופטים, כמה זמן אפשר לעשות את זה?

היום חסרים 93 שופטים. גם כשיהיו חסרים 200 או 300 שופטים אנחנו לא נמנה? בכל הערכאות? אנשים ממתינים להכרעות, יהיה פה עינוי דין, באיזה שלב ישימו לזה גבול? אפשר לשים לזה גבול או שכולנו בני ערובה של הפוליטיקה הזאת? באוקטובר הקרוב נשיאת העליון פורשת לגמלאות, אז מה יקרה? גם לא ימנו נשיאה? נעשה לבית המשפט את מה שנתניהו - - - הם סופרים את הדקות. האם נעשה למערכת המשפט את מה שעשו למשטרת ישראל ללא מפכ"ל? תראו באיזה מצב המשטרה שלנו. חלק גדול מהרמיסה של המערכת נובעת מזה שלא היה לה מפקד הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד זמן לא מינו מפכ"ל מתוך שיקולים פוליטיים. האם אנחנו הולכים גם לא למנות נשיא או נשיאה? כל המערכת תשותק עכשיו לאורך שנים ולא תהיה לנו יכולת על פי הנוסח הזה להזרים חמצן למערכת? הולכים לחנוק אותה? זה אפשרי על פי הנוסח הזה. אני רוצה רגע להבין כמה זמן אפשר לא לכנס, לא למנות שופטים? האם החוסר בשופטים יוכל להוות איזה צידוק לזה שצריך לעשות משהו בנידון? והאם אפשר לא למנות נשיא או נשיאה לאורך זמן עד אשר המערכת כולה תושבת והרשות השופטת לא תוכל יותר לתפקד? זו השאלה שהייתי רוצה לקבל תשובה עליה מאנשי המקצוע.

גברתי, את מפנה את השאלה ליושב-ראש ועדה שטען שלא צריך לעלות עם D9 על העליון, אלא להפציץ אותו מהאוויר, וזה הוא אמר בכנס לקראת יום העצמאות. הוא מוטרד מזה שלא תהיה נשיאה לעליון? הוא רוצה לשטח את הבניין. אני רוצה לקבל תשובה.

לא דיברתי באריכות. לא תהיה עכשיו.

יש עוד חברות וחברים שעוד לא דיברו. לא דיברתי באריכות, ראית.

אין בעיה, תמשיכי. את יכולה להמשיך. אני רוצה רק לקבל תשובה מה קורה מחר בבוקר, אחרי הנוסח הזה. בזכות הדיבור שלהם הם ייתנו לך תשובה.

עכשיו יוליה. אני אמתין שהם יענו אחר כך.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני חייבת להצהיר פה שאין לי חברים בבית משפט, אין לי חברים שופטים, אין לי חברים בפרקליטות, ואפילו בייעוץ המשפטי לממשלה אין. אין. זאת אומרת, אני באמת מדברת ממקום נקי. לא עבדתי איתם, לא ביקשתי שום דבר, לא סידרו לי כלום. אין, יכולים לחפש. גיל לימון לא עונה לי לטלפונים, זה בסדר. הכול בסדר.

אני לא עונה לחברי כנסת. האמת שאני גם לא מתקשרת. הכול טוב. אל תדאגי הוא גם לא עונה לי, כשאני מצטט אותו, ואני מגן על חוות-דעת שלו, גם אז הוא לא עונה לי. זה בסדר, את יכולה להיות רגועה. צחוק-צחוק, אבל בכל צחוק יש - - - תלוי מה. אני יודע. אני יכול גם להגיד גם על מה זה בהזדמנות. אין לי כלום ושום דבר, מה שמנחה אותי זה היגיון בריא. ואני יכולה להתלונן פה ולספר לכם, שכאשר אני חיפשתי התמחות, הרי עליתי ארצה עם רישיון עורכת דין כשחיפשתי התמחות עברתי את כל מבחני הלשכה, אותה לשכה מפורסמת. הרי בהתמחות אני לא כמו יושב-ראש הוועדה הקבוע שעשה התמחות בפרקליטות, וקיבל מלגה מאוניברסיטת תל אביב ללמוד בארצות-הברית,

איזה טעות הם עשו... חיפשתי לעשות התמחות, ובמקום שישלמו לי משכורת, הציעו לי שאני אנקה להם משרד, והם יקבלו אותי בתור מתמחה, כמובן בלי משכורת. שתבינו את המצב עם כל הסיפורים שצועקים פה "אלה פריבילגים", תירגעו. עכשיו המצב שלי אחר לגמרי, אני מדברת מתוך הגיון בריא, איך שאני רואה דברים. קודם כול, יש לנו בעיה מובנית בשיטת השלטון שלנו.

אנחנו כולנו לא נשקר לעצמנו, אין לנו הפרדת רשויות. הכנסת והממשלה זה אותה רגל, הממשלה שולטת על הכנסת, גם אם חברי הכנסת לא מסכימים עם חלק מהדברים שהממשלה מקדמת, אין מה לעשות, בגלל משמעת קואליציונית. גם אני לא צדיקה, מצביעים כי ככה השיטה עובדת. הדבר היחיד שמאזן את זה תארו לעצמכם כיסא עם שלוש רגליים. כרגע יש לנו שתי רגליים: כנסת וממשלה, ורגל אחת שזאת מערכת המשפט. זה איכשהו מתאזן, כי גם אנחנו בכנסת, כשאנחנו יושבים על החקיקה, אנחנו מביאים את זה בחשבון, ולא פעם שמענו: בגיץ לא בגיץ, עובר את המבחנים של מערכת המשפט, זה איפשהו בתת-המודע. בואו לא נשקר לעצמנו, הסם הכי גדול בעולם אומרים שאופיום זה דת, אבל אומרים שהסם הכי חזק זה הדת, זה משפט של לנין, אבל יש משפט אחר שאומר שהסם הכי גדול בעולם זה שלטון, זה כוח. ואנחנו כולנו בני אדם, וזה יכול לקרות אפילו עם הכי טובים מאיתנו, שכרגע לא חושבים על זה. אני צריכה את האיזון הזה, ואת מערכת האיזונים והבלמים הזאת גם לעצמי. גם לעצמי אני צריכה את זה אם וכאשר אני אגיע לתפקידי מפתח, ושאני אקבל שם החלטות. כי בואו, בסך הכול כולנו בני אדם. בעיה אחת זו המערכת השלטונית שלנו, ואם נחליש את הרגל של בתי המשפט, כל הכיסא עלול להתהפך עלינו. אני לא אסתיר שיש הרבה דברים שאני יכולה לדון עליהם, ויש הרבה תיקונים שיכולתי להגיע ולחשוב ביחד עם הקואליציה, אבל לא בדרך הזאת, לא בעיתוי כזה ולא עם דורסנות כזאת. למשל אני אביא דוגמה, עילת הסבירות על החלטות הממשלה. אני לגמרי יכולה לחשוב על מדיניות, שלא שופט אחד יכול לפסול מדיניות או החלטה של כל הממשלה, אבל במצב כזה יכולתי לחשוב על אופציה למשל של הרכב מלא של בית המשפט העליון.

דנו על זה?

מה קורה עם החלטות של קבינטים בממשלה? יש קבינט דיור, יש קבינט נגד הפשיעה וכן הלאה. מה קורה שם? האם זה גם חסין. למשל אם אני מדברת על החלטות מדיניות של השרים, אני גם חושבת ששופט אחד לא יכול לפסול החלטה של שר, זה דעה מול דעה, אבל יכול להיות שהיינו יכולים לחשוב שהעתירות האלה יתקבלו בהרכב של שלושה וידונו בהרכב של חמישה, שזה כבר סיפור אחר. מה שקורה פה, זה ביטול גורף. לא משאירים בכלל את האופציות. אילו הדיון הזה היה מתנהל בצורה עניינית, בתום לב, ולא באינטרסים נסתרים, יכול להיות, אבל כרגע זה המצב, וכמובן נושא המינויים והפיטורים. יש מצב שעובד הציבור לא ראוי. הוא לא ממלא את תפקידו. כן אפשר וצריך שיהיה מנגנון שהוא יעזוב את המערכת. אם זה קורה ממניעים פוליטיים, אם זה קורה ממניעים נסתרים, האם כל המטרה לפטר מישהו כדי להכניס מישהו מטעמו כמינוי פוליטי? אני חושבת שיכולנו לגמרי להגיע למנגנון מסוים שייתן משקל לכל הדברים האלה. כרגע זה לא רק אצבע, את כל הרגל נחתוך. אדוני היושב-ראש, רשמתי לעצמי את כל הסעיפים, חשוב לי להתייחס. דיברנו פה על סעיף 34 לחוק-יסוד: הממשלה. מה ההתייחסות? תכל'ס היום שר יכול לקחת כל סמכות מכל פקיד אם זו לא סמכות שיפוטית, ולהגיד: זה שלי, וזה לגמרי יחסי. לא ביקשנו התייחסות, ביקשנו סקירה בכתב מהייעוץ המשפטי על הנושא הזה, לא על 33 ולא על 34. לא קיבלנו. גם הבנו תוך כדי שזה גם החלטות נוספות. דיברו פה על הוועדה לבחירת שופטים: עזבו זה פוליטי עכשיו, למרות שזה אמור להיות מקצועי. מתברר ששר יכול לא לקבל המלצות של ועדת האיתור. להגיד: לא מתאים לי, ולא ניתן יהיה לעשות שום דבר, או ועדות מכרזים למיניהן, שזה התנהלות ביום-יום של הממשלה. אני רוצה ברשותכם להתייחס לנושא נוסף. דיברנו פה רבות, ודיבר על זה חבר הכנסת סגלוביץ', ודיברה על זה חברת הכנסת קארין אלהרר, ואני מחדדת. עכשיו יצאה אזהרה של מערכת הביטחון. כרמלה מנשה פרסמה את זה הבוקר, שבמערכת הביטחון חוששים מאוד מביטול עילת הסבירות והשלכותיה על שלומם של חיילי צה"ל וקציני צה"ל מפני עמידה לדין בהאג. בן גביר אמר שהוא דואג לחיילים... היום זה יצא. כרמלה מנשה היא לא מטעם ישראל ביתנו ולא מיש עתיד. בשביל זה ביקשנו את הפצ"רית ואת היועץ המשפטי של משרד הביטחון.

אתם לא נאורים, אתם מופקרים. ידוע. גם לא משרתים וגם מפקירים את חיילי צה"ל. גלעד קריב, תקשיב טוב, אני לא עזבתי את הנושא הזה לשנייה. הייתי בהתכתבויות עם הייעוץ המשפטי לממשלה בנושא הזה, בעקבות אותה ועדה חסויה. בסוף פניתי גם למזכיר הממשלה - - עו"ד יוסי פוקס. - - קיבלתי תשובה מזלזלת, תשובה חסרת עניין מי שירצה, יכול לבקש את זה ממני, אני אשלח יצא שהממשלה אפילו לא קיימה על זה דיון. הם אומרים שלא צריך להתקיים על זה שום דיון, כי אין לזה שום השלכות, ועכשיו הדיווח של כרמלה מנשה. או שלא מבינים או שלא אכפת - - איפה גלנט? - - או שמבינים, אבל מזלזלים, שזה הכי גרוע. ואני מסיימת, חברים. עזבו עכשיו הכול, אם חייל או קצין אחד יקבל צו מעצר בחו"ל לכבוד הדבר הזה, אתם תאכלו את הראש. גלנט רק אוהב שהחיילים מגבים אותו ושומרים אותו, כשמפטרים אותו, אבל לשמור על חיילי צה"ל ועל המפקדים לא בשטחים עם מה שסמוטריץ' עושה, זה לא כאן. גלנט פחדן.

אני לא יודעת מה הוא חושב לעצמו, אבל בסוף הוא יישא בתוצאות כמו גם ביבי. מה אכפת לו? אומרים לי: מה את רוצה, זה קטן, זה עילת הסבירות. חבר'ה, לא. זה כמו באפקט הדומינו אבן אחת נופלת, הכול נופל: סבירות, התגברות, הוועדה לבחירת שופטים, יועצים משפטיים. כשנגיע לסוף לא יהיו מדרגות, לא יהיה לאן לרדת. ולסיום, איך שאני רואה את זה, ומהיכרות עם המערכות ועם הגורמים שפועלים בנושא, זה לא ביטול עילת הסבירות, זה הכשרת עילת השחיתות, וכולנו נראה את התוצאות, וחבל. היינו יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב, בשום שכל, ולא מהמותן ומטעמים פוליטיים. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, איפה היושב-ראש הקבוע? כבר שעה האיש שהציע את הצעת החוק לא כאן. אני מציע לך להגיש בקשה לחופש המידע ולקבל מידע. איפה היושב-ראש הקבוע בדיון האחרון? איפה הוא? הוא הניח את ההצעה. תגיש בקשה על בסיס חופש המידע,

לא אגיש שום בקשה. הציבור רואה. הציבור רואה כמה שהוא לא מקשיב למה שקורה כאן. הוא לא מקשיב? בטח, הוא לא ניהל פה דיונים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני מבקשת לנצל את זכותי לדבר. מיד אחר כך אני אבקש התייחסות של הייעוץ המשפטי של הוועדה. חבר הכנסת פינדרוס, אם אפשר בין לבין תיתן לי 20 שניות, משהו פרוצדורלי. תודה. לא נוח לי מחברי כנסת שיושבים פה כמה שעות. אמרתי, מתי שתגיד, 20 שניות. עומדים העוזרים לצלם.

הציניות הולמת אותך... זה יעזור לדיון. זה מה שאתה יודע לעשות. למדתי משהו בוועדה הזאת.

שהדוברת שלי יושבת מאחוריי ולא מצלמת, אבל אני כן רוצה שעורכי הדין שיושבים בבית וכותבים את העתירה יקשיבו. ברור לחלוטין - - - אני רק מזכיר, לפני שאתם כותבים את העתירה, שעילת הסבירות לא חלה על הכנסת, כי חלק מהדיונים שעלו פה זה על הליכי חקיקה. חברי פינדרוס, ביום שאני אתן לך לנסח לי את כתב התביעה או העתירה, ואתה תשתמש בעילת הסבירות בשביל לבטל את זה, אני אפטר אותך על המקום. אני רוצה לדבר על הליך החקיקה הפגום, הגרוע, שאנחנו עוברים עכשיו. דיברו על זה קודם החברים, כל חבריי, סתימת הפיות, אי-מתן מקום פה לאנשים לדבר, מומחים שלא הוזמנו וכאלה שרצו להגיע או לא הוזמנו, והם חשובים וקריטיים פה להליך של חקיקה כזה שהוא מהותי בצורה בלתי רגילה. כל הדברים האלה, לרבות מה שקרה לפני כשעה, כשהגיעה לכאן חוות-הדעת הזאת, המחקר של הממ"מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. לא תגידו קהלת או המכון הישראלי לדמוקרטיה או התנועה הרפורמית, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אחרי שביקשו כאן חברי הכנסת את הסקירה הזאת, הסקירה המשווה, וביקשו לדעת מה הם מנגנוני האישור והבקרה והביקורת השיפוטית על מינויים בידי ממשלה במדינות מסוימות או אחרות בעולם. אז רפרפנו על זה מהר, כי כמובן אין על זה שום דיון, שום דיון. שמענו רק את יושב-ראש הוועדה אומר שהמסמך הזה לא רלוונטי. מעניין למה. פתחתי אותו ובאמת הבנתי שמבחינתו הוא לא רלוונטי, כי אם ברוב המדינות יש ביקורת שיפוטית בהחלטות של מינויים, ובמדינות מסוימות יש עוד ועדות שעושות איזה בקרה, ברור שמבחינת היושב-ראש, המסמך הזה לא רלוונטי, כי הוא לא משרת את המטרה שלו. כשהוא שומע כאן את כל היועצים, לרבות את היועץ המשפטי של הוועדה, היועץ המשפטי של הממשלה, שמתריעים, שמרימים פה דגלים שחורים על הנוסח הזה, שהוחמר הרי בשבוע שעבר, זה מעיד שיש כאן הליך חקיקה פגום מיסודו, ולא יכול להגיע ולא יכול לעבור את בית המשפט. הזכרתי וקראתי קודם את אותו הליך שנפסל בבית המשפט על מס דירה שלישית, וישב שם וייצג את הכנסת לא אחר מהאיש שיושב לשמאלך, היועץ המשפטי גור בליי, וסליחה שאני אומרת את זה,

אבל בית המשפט הסתכל על מה שקרה פה והיה מזועזע על הליך חקיקה שבו אתה רואה את כל הפגמים האלה נמצאים פה,

יש פה סתימת פיות,

לא הוזמנו מומחים, יש פה חברי כנסת שעוד לא הגיעו, אין פה שום ריכוך ושום שינוי, להפך. ישב לידי קודם יובל אלבשן, ואי-אפשר להגיד עליו שהוא עושה דברים שלא יכולים להתאים, לא ללוין ולא לרוטמן, הוא אמר דברים חמורים: החוק הזה בנוסח שלו היום לא ראוי, לא חוק טוב. פרופ' דותן אמר אותו דבר: אתם שופכים את התינוק עם המים. עלו פה כל מיני טיעונים אחרים ומתווים אחרים. איך אמר קודם יושב-ראש ועדת החוקה?

אז לבוא אלינו ולהגיד שלא הוצעו מתווים ולהגיד שלא הוצעו דעות אחרות ולהגיד שלא עלו כאן דברים ענייניים, כל הטענות האלה הן טענות הזויות, אין להן שום בסיס, וכמובן שהן יידחו. רואים, הפרוטוקול לא ישקר. הפרוטוקול לא משקר, ואנחנו רואים את ההליך הפגום הזה. אנחנו חושבים אחרת. אנחנו חושבים אחרת. תחשבו. יש כללים לדיון פרלמנטרי. עלו כל הטיעונים. אני רוצה להגיד לך - - - - - - עלו כל הטיעונים. אנחנו חושבים אחרת. מבחינת המומחים, אני שמעתי מומחה אחד, נדמה לי. יואב דותן, יובל אלבשן. הרגע הזכרת שניים. כבר נהיה אחד? יואב דותן ויובל אלבשן אמרו שניהם שהחוק הזה גרוע. המומחה היחיד שאני חושבת, תקנו אותי אם אני טועה, שמוכן לתמוך - - - אז נשמעו דבריהם. אבל יש כאן אחרים שלא הוזמנו. תן לה להשלים את המשפט. אם לא הובנתי נכון, אני אסביר עוד פעם. היו כאלה שלא הוזמנו - - - רק חיזקתי את דברייך.

אם אתה חושב שחיזקת את דבריי,

ואני אחזור על הדברים שלי בשבילך. יש כאלה שלא הוזמנו, ויש כאלה שהוזמנו ואמרו שהחוק הזה גרוע. כשציינתי את יובל, וכשציינתי את יואב דותן, הם היו הדוגמה למומחים שהגיעו ואמרו שהחוק הזה גרוע. זאת הדוגמה. והיה אולי אחד מבין כל המומחים שכן הגיעו, נדמה לי נציג פורום קהלת, שאמר שהחוק הזה טוב.

החוק הזה הוא חוק - - - איך את שוכחת את המומחית הבין-לאומית למשפט חוקתי מינהלי פרופ' טליה איינהורן? אני מבקש לדייק. גדולת המומחים בכל ענפי המשפט.

אני רוצה לשאול שאלה לפרוטוקול, ובזה אני מסיימת. בכל ענפי המשפט. לא מוסיף לך שאתה מזלזל, גלעד. אני מזלזל במי שמקבל פה איזה מעמד של חסינות, כמומחית על לכל תחום משפט.

אני יכולה לסיים את הדברים שלי?

יושבת לידי יסכה, וגם לה עוד לא נתנו לדבר, שיהיה רשום בפרוטוקול.

אני רוצה שאלה לפרוטוקול. סעיף ההגדרות, סעיף 2 בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים קובע שההחלטה תהיה החלטה של רשות, החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות היעדר החלטה, וכן מעשה או מחדל. התיקון הזה לחוק עומד בסתירה לסמכויות בית המשפט לעניינים מינהליים. השאלה היא מה גובר על מה. חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים מסמיך באופן מפורש את בתי המשפט לעניינים מינהליים לדון בחוסר סמכות, במחדל, ועכשיו החוק החדש אוסר עליהם. אני מבקשת להבין מהייעוץ המשפטי, מה גובר על מה. תודה רבה. תודה רבה. אני מבקש שמשמר הכנסת יוציא משלחת חיפוש אחרי יושב-ראש הוועדה. אני מפחד שהמפגינים מניו-יורק חטפו אותו. אני אוהב את הציניות הזאת, אבל אני מבקש עכשיו לא להפריע. איפה שמחה? לאן הוא נעלם? אבקש להפסיק להפריע. היועץ המשפטי לוועדה, אחר כך היועץ המשפטי לממשלה, ומיד אחריו - - - אדוני קצין הכנסת, נא לחפש את יושב-ראש הוועדה. זה מטריד, אני דואג לו. דעתך נשמעה. הצעתי

נשאלת השאלה, מה יותר חשוב? מה קורה מאחורי הקלעים שיותר חשוב ממה שקורה פה?

הצעתי את חוק חופש המידע. אני מפחד שמגפון תקף אותו, זה מסוכן.

אולי המדבקות הנעלמות של ההייטק. בבקשה, עו"ד גור בליי. יש לי 20 שניות? קיבלנו רשימה של 1,500 סמכויות שהואצלו בחמש השנים האחרונות לפקידים. יואב רצה 20 שניות, להגיד את הפרוצדורה, שהוא מכין את העתירה, וזה לא חוקי.

דווקא אני אגיד לך משהו אחר. פה הכול חוקי והכול מסודר בכנסת. רציתי רק לעדכן את מי שלא יודע, שיש הנחיה של היועצת המשפטית לכנסת לגבי איך כותבים הסתייגויות. כתבנו לה כל חברי האופוזיציה שאין שום בעיה, רק שאנחנו מבקשים את כל הפרוטוקולים של כל הדיונים, טרם הכנת ההסתייגויות. לאור ההחלטה שלה, זאת הבקשה והדרישה שלנו, את כל הפרוטוקולים של כל הדיונים האלה, על מנת שנוכל לעשות הסתייגויות טובות ומקצועיות כמו שהיא דורשת מאיתנו. אי-אפשר לעשות את זה בלי תוכן. אני מודיע את זה פה בקול רם, גם ליועץ המשפטי של הוועדה. עד עכשיו שום פרוטוקול מכל הדיונים לא הגיע. אנחנו מבקשים לקבל את הפרוטוקולים עוד היום אם היושב-ראש רוצה לסיים את הדיון היום. בכל מקרה, את כל הפרוטוקולים אלינו.

יואב, תסביר מה הבקשה. את כל הפרוטוקולים של הדיונים בכתב, שנוכל אחרי זה - - - עברו 20 שניות.

היה שינוי בדרך שבה מגישים הסתייגויות, לכן אני מבקש את זה. יואב, עברו 20 שניות.

בבקשה, עו"ד גור בליי, ואחר כך ד"ר גיל לימון. קיבלת פרופסורה פה שתדע, גם אתה וגם גור בליי, אנחנו בעד. כמה נקודות גם במענה לשאלות שעלו מחברי הכנסת, שחלקם כבר לא נמצאים כאן, וגם נקודות יותר כלליות בקצרה. דבר ראשון, אני אתחיל מהנקודה האחרונה שהעלית חברת הכנסת רייטן. חוק-היסוד גובר על חקיקה רגילה, בשל המעמד הנורמטיבי שלו, ולכן ברגע - - - לא שמעתי. חוק היסוד גובר על חקיקה רגילה, ומכיוון שממילא הסמכויות של חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים נגזרים מאלה של בג"ץ, והחוק פה מחיל את ההוראה על כל מי שיש בידו סמכות שפיטה על פי דין, המשמעות היא שגם בתי המשפט לעניינים מינהליים לא יוכלו לדון בסבירות החלטה של ממשלה, ראש ממשלה ושר אחר, לרבות החלטה להימנע מהפעלת סמכות. בקיצור, הלך עלינו. קץ הדמוקרטיה... במובן הזה ההוראה חלה גם על בג"ץ, גם על בית המשפט לעניינים מינהליים, גם על בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל למשל. זו נקודה אחת. נקודה שנייה. הייתה שאלה יותר כללית, גם של חברת הכנסת מירב כהן ובכלל. ההחלטה להימנע מהפעלת סמכות שכלולה פה החלטה זה אומר, לרבות החלטה להימנע מהפעלת כל הסמכות המשמעות היא להבנתי שאם יש החלטה, שאת שאלת עליה למשל, לא לכנס ועדה או לא למנות אדם, היא אינה כפופה לעילת הסבירות. כך אני קורא את זה. ללא גבול? גם שנתיים, שלוש? 400 שופטים יהיו חסרים? למידתיות היא כן כפופה. מה הקשר למידתיות? זה לא עוזר.

מידתיות זה לא קשור. מניסיוננו במדינת ישראל, הם יפתחו עוד חמש עילות עד אז. אני רוצה לדייק ולומר שמהנוסח עולה, וגם היושב-ראש הזכיר את זה - - - אני משעבד את הדירה שלי על זה. יפתחו עוד שלוש-ארבע, אתה יודע את זה. זה השלב שאתה אומר "תסמכו עלינו", לא? זה לא אתה?

זה סמוטריץ'. אני סומך על שופטי בית המשפט העליון - - - סמוטריץ' זה "תסמכו עלינו". הם קומבינטורים לא קטנים. פינדרוס זה תסמכו על היושב במרומים. הם קומבינטורים לא קטנים. סמוטריץ' וסיפורי הגרנדמייזר. על מי יש לנו לסמוך אם לא על בצלאל? לא תאמין לסיפורי הגרנדמייזר שלו.

חבל על הזמן. מהנוסח ומדברי היו"ר עולה שאין הכוונה פה למחדל, לאי-קבלת החלטה, אלא רק החלטה פוזיטיבית שלא להפעיל סמכות. זו הייתה המשמעות. מה זה החלטה פוזיטיבית לא להפעיל סמכות?

במבחן התוצאה, אפשר לא לכנס?

כן. כי ברגע שתוגש עתירה למה לא מכנסים, אז השר יקבל החלטה פוזיטיבית. זה הכול משחק.

ברגע שתוגש עתירה נגד פקיד, השר ימשוך את הסמכות. אם החוק קובע מועד לשר לקבלת החלטה. האם חוק היסוד - - - בעיניי, אם יש מועד שנקבע בחוק, יש לך עילה מכוח אי-קיום החוק. לפי הפסיקה, היא מדברת על מועדי רשות. זאת סמכות רשות ולא סמכות חובה. זאת שאלה שתצטרך להתפרש בכל מקרה ומקרה. אביטל, אל תוסיפי נתונים מקצועיים לדיון, זה מייצר בלגן. אני מבקש מהייעוץ המשפטי להקפיד לא לתרום לדיון שום פרט מידע רלוונטי... אנחנו צריכים לסיים עוד 22 דקות, כי צריך למנות 500 רבנים. למה 500? יותר מ-1,000. לדעתי זה 700. זה יותר מ-1,000. ממש לא. מה "ממש לא"? אני רוצה להמשיך. הנקודה לא הכי חדה. אני פשוט לא הצלחתי להשלים. הוא צריך לקבל החלטה פוזיטיבית שהוא חדל מלקיים את סמכותו? זאת המשמעות? אני חושב, וגם הובהר בעניין הזה, בישיבה ביום חמישי היה לנו דיון לגבי הדבר הזה, האם סיטואציה של מחדל, אי-קבלת החלטה, פשוט לא קרה שום דבר האם הוא ייחשב כהחלטה להימנע מהפעלת הסמכות? בעניין הזה יש אי-בהירות. אנחנו מסיימים את הדיון, כאשר בנקודה הקריטית הזאת יש אי-בהירות. אם הוא יגיד: אני החלטתי לא למנות,

לא במחדל,

זה בוודאי נכלל. זה ודאי מוחרג מסבירות. ברור לכם שיחנקו את המערכת. מחר בבוקר יחנקו אותה. זה יהיה כפוף רק לעילות הביקורת האחרות. חוק ההנמקות אומר "45 יום". לא קיבל החלטה להפעיל סמכות, זה כאילו סרב. אתה מגיע לפוזיטיבית כך או אחרת. זה כשיש פגיעה של אזרח. יש כל מיני סיטואציות. זה לא בכל מצב. יש הוראות אחרות, לרבות פגיעה בעקבות - - - שגמלנו - - - זהו, הלך עליי. תראה איך הם שמחים. היה טוב שישבת פה רק בגלל זה. אפשר לחזור לשגרה... תדע לך ששלחו פה פלוגות לחפש אותך. הם היו במתח. אני הצעתי להם להשתמש בחוק חופש המידע,

העלינו רחפנים לאוויר. אני לא מצליח להשלים. ראיתי שגור לא מצליח להשלים מילה, אז באתי כדי לשמור על הדיבור שלו. מה שיש גם בעקבות ההגבלה זה רק עילות אחרות, אם אתה יכול לבסס, או שיקולים זרים, או הפרת חוק, או דברים מהסוג הזה. זה לגבי הנקודה הראשונה. לגבי הנקודה השנייה, הייתה שאלה, הוא לא חזר לפה, שאלה חוזרת של חבר הכנסת סעדה, לגבי עילת השרירותיות. עילת השרירותיות, זה קצת חוזר לנקודה שדיברנו עליה, זה חוזר לשאלת אי-הוודאות שקיימת כשאתה לא מגדיר בדיוק מהי סבירות. במובן הזה שבעידן לפני דפי זהב, פעם, בעבר הרחוק יותר, היו נקודות משיקות. הסבירות בעניין של מופרכות, היה אפשר לראות אותה גם כסוג של שרירותיות. בעשורים האחרונים השרירותיות נבלעה בסבירות. האם עכשיו הגבלת הסבירות ביחס לנבחרי הציבור, משמעותה גם הגבלת השרירותיות? אני לא יודע, כי באמת הדבר הזה לא מוגדר ולא מחודד. זה בדיוק חלק מהחשש שלנו שהתיקון הזה יוסיף אי-ודאות ולא יפחית אי-ודאות. נקודה שלישית ואחרונה. גם במענה לשאלה של חבר הכנסת סעדה, שהוא אמר: אבל לא היו הצעות או כן היו הצעות. היו מלא הצעות. בעניין הזה אני חייב להגיד שגם דוברים אחרים, אבל גם אנחנו בהחלט העלינו לאורך הדיונים שורה של הצעות לקבוע הגדרה למה היא סבירות, להגביל את התחולה לסבירות ברמה של שיקול הדעת ולא לסבירות הליכית, לקבוע את חובת הסבירות, גם אם אין ביקורת שיפוטית על סבירות, הבחנה בין ממשלה במליאתה לשרים, בין מדיניות להחלטות פרטניות, התייחסות לממשלת מעבר וכן הלאה. כך שהיו שורה של הצעות שהוועדה, עושה רושם, לא קיבלה אותן. תודה.

רק לא התייחסת לשאלת מינוי נשיא/נשיאה, שבאוקטובר יוצאים לגמלאות. אני חושב שזה יצא, אבל אולי ישלימו נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה. אני חושב שזה עלה במה שאמרתי. אדוני היושב-ראש, אני חייב להודות לחבר הכנסת גלעד קריב ברשותך, על תרומתו החשובה לתיקון עילת הסבירות, בדרישה שלו שהממ"מ יפרסם את המחקר הזה על מינויים. זה חשוב מאוד. תודה. אני חושב שבכל המדינות שהממ"מ כאן חקר והציף בפנינו, בכולן ללא יוצא מן הכלל, אם קראתי נכון בזמן הקצר, בכולן אין התערבות במינויים. אם יש, אין ביקורת שיפוטית. יש הפעלת סבירות - - - אני מתה על הפרשנויות האלה. - - - קראת לא נכון. כנראה לא הבנת למה ביקשנו את המסמך. - - - מי שרוצה להאשים את עמוס ידלין בפגיעה בביטחון המדינה, לא יודע לקרוא מסמך. גם במקומות שיש ועדות פרלמנטריות - - - אדוני היושב-ראש יזמין את הממ"מ. אתה צריך ללמוד לקרוא יותר טוב.

הם אוהבים לשים משקפיים עם פרשנויות הזויות למציאות. אני סימנתי שם הכול. הכול מסומן. יש שם או התערבות או שיש ועדה אחרת.

אין ברצונכם לקיים דיון? אני יודע שמישהו אומר משהו, כולכם מתנפלים עליו. אין ברצונכם לקיים דיון. למה מבחינת היושב-ראש זה לא רלוונטי? אתה טועה. מאוד מאוד ברור שאין ברצונכם לקיים

בשנייה שמישהו אומר משהו, אתם מתנפלים עליו בצרחות כולכם.

אתה מדבר על התנפלות? הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אולי עדיף שתצא עוד פעם להרפתקה ופינדרוס יחזור?

אני לא מאמין שאמרתי את זה. אני יכול לשאול שאלה בעקבות דבריו של היועץ המשפטי, לגבי נוסח החוק? תודה. אני שואל, האם אני יכול לשאול שאלה לגבי נוסח החוק? אתה יכול לשאול שאלה קצרה לגבי נוסח החוק.

אמרת עכשיו שיש אי-בהירות בנושא של הימנעות מקבלת החלטה. השאלה שלי היא ליושב-ראש, האם בתנאים כאלה, כשיש אי-בהירות, אנחנו יכולים עכשיו לסיים את הדיון בלי לברר את השאלה? אל תתבלבל. לטעמו של רוטמן אין אי-בהירות. אני חייב לומר - - - אבל הוא שאל את גור. הוא שאל את היועץ המשפטי.

אני שואל את היושב-ראש. אני הקשבתי לדבריו, סימון. חבל שאתה לא.

תן לי לנחש. אתה לא חושב שיש אי-בהירות. אני לא חושב שיש אי-בהירות. ברור... הגיוני בסך הכול. אני חושב - - - אתה חושב שיש בהירות? היועץ המשפטי לוועדה הציע במהלך הדיונים כמה וכמה דברים, שהוא סבור

לא רק הוא. ולא רק הוא. יכול להיות שטוב היה אם הם יהיו בחוק. הוא אמר את זה על השולחן. לא חסמתי אותו מלהביע את דעתו בשום שלב. אתה לא מקבל כלום. אבל - - - אבל - - - כרגיל אבל. המחלוקת, ולכן על אף הדברים הנוכחים שאמר חבר הכנסת עמית הלוי, ומן הסתם גם יגיד עוד מעט, גלעד קריב, לגבי הנהוג בעולם, מאחר שהמחלוקת כאן היא אידיאולוגית, היא לא תלויה וגם הנושאים שהועלו כדוגמאות על ידי מומחים ועל ידי חברי כנסת המחלוקת כאן היא השאלה - - - היא לא אידיאולוגית. אני מדבר על נקודה ספציפית, האם יש בהירות או אין בהירות. לא הבנתי.

כנס חורף שלם בדקנו את הוועדה לבחירת שופטים - - - סליחה שאני אומר את זה, אתה מבלבל את המוח. - - - אני מנסה לענות לשאלתך,

אתה מבלבל את המוח. מה האידיאולוגיה פה? הזיה.

איך פתאום משפט משווה לא טוב לכם? כשזה נוח זה נוח. וכשלא זה לא. מאוד פשוט. משפט משווה חשוב מאוד, רק שהוא לא קשור לעניין. מה לא קשור לעניין? הוא לא קשור לנושא. עם כל הכבוד - - - תסביר איך. אני אנסה, אם לא תצעקו ותקטעו אותי. לא צריך משפט משווה כשהמשפט לא שווה. זה מה שניסיתי כשדיברתי, רק שאתם קטעתם. אני רוצה להזכיר שאותו פרופ' יואב דותן, כשהוא בא לפה ודיבר, ונשאל, כולל לגבי מחקר משווה,

הוא עצמו הזהיר משימוש במשפט המשווה מסיבה מאוד פשוטה, כי הוא אמר שאין אח ורע למה שקיים במדינת ישראל בנושא ביקורת שיפוט המינויים. אפשר לקיים על זה דיון האם להשתמש או לא להשתמש? אני מנסה לענות לך, חבר הכנסת בליאק, ואתה מתפרץ לדבריי בצעקות. פעם שלישית לא תהיה. מאוד מרגש אותי. אני אומר שכשם ששמענו מפיו של אחד המומחים הגדולים, פרופ' יואב דותן, והדברים גם נכתבו רבות במאמרים שלו וגם בכתיבה שלו, על כך שאין אח ורע לביקורת סבירות על מינויים בעולם, אין לזה אח ורע, כך הוא אמר גם, הוא אפילו הציע בחלק מדבריו שמינויים אפילו לא צריכים להיות שפיטים,

גם ביקורת בעילות אחרות לא צריכות להיות, מה שהצעת החוק איננה עושה. והמחלוקת היא לא על השאלה, למרות הניסיונות החוזרים והנשנים לבוא ולהגיד: האם ניתן לעשות פעולות בלתי סבירות, או האם ראוי שממשלה תפעל באופן בלתי סביר, או האם ראוי שימונו מינויים בלתי סבירים. זו לא השאלה, השאלה שעומדת בבסיס הצעת החוק הזאת היא אותה הצעה שהציע גם גדעון סער בזמנו, אבל גם סולברג, שבא ואמר: אין דרך מבחינת פרקטיקה להעביר את הקו בין סוגי החלטות שונות, בין סוגי פעולות שונות של המשפט והמינהל - - - יושבים פה וכולם אומרים שאפשר להעביר את הקו חוץ ממך.

ויש על זה מחלוקת, ואנחנו מאמצים קו - - - מי זה אנחנו? 64 חברי הכנסת שהצביעו בעד הצעת החוק הזאת בקריאה הראשונה, בוחרים פה קו אחר.

אין חברי קואליציה, הם באים רק להצבעות. המחלוקת הזאת היא מחלוקת עקרונית. וגם כאשר מצביעים על דפיציט דמוקרטי, כמו שמוסכם אפילו שיש בתקופת בחירות, כמשל בין מועד הבחירות למועד הכינון של ממשלה חדשה, יש דפיציט דמוקרטי,

גם אז אני בא ואומר שאם החלופה היא שבית המשפט הוא זה שיקבל את ההחלטה, או שיועץ משפטי הוא זה שמקבל את ההחלטה, זה לא טוב. גם אם יש דפיציט דמוקרטי אפילו ליאיר לפיד שאיבד את אמון הציבור, יש יותר אמון ציבור מאשר לגלי בהרב-מיארה, שמלכתחילה לא היה לה את אמון הציבור, או לבית המשפט העליון שמלכתחילה לא היה לו את אמון הציבור. זה פשוט לא שאלה - - - זאת אמירה פסולה לגבי בית המשפט. מה זה אמון הציבור? אתה רוצה שיהיו בחירות על השופטים. תתבייש איך שאתה מדבר על - - - ודאי שהוא רוצה. כתבתי אפילו ספר - - - הוא רוצה למנות את כל השופטים. אם מדברים על אמון הציבור, יש להם יותר אמון ציבורי מאשר הכנסת והממשלה. - - - אני מודה לחברים. דמוקרטיה - - - 64 מנדטים ימנו שופטים. יש 22 מדינות בארצות-הברית, חבר הכנסת. יש להם שני בתי נבחרים, זו שיטה אחרת, יש חוקה. בוחרים בקלפי את בתי המשפט העליון שלהם. אצלך חוק המתנות הוא לא לטובת הציבור.

בואו נכפיל את תקציב הביגוד והשיער עוד פעם.

חבר הכנסת שוסטר, שהדגים בהערת הביניים שלו בדיוק את הנושא שיש בו מחלוקת אידיאולוגית על מקור הסמכות במדינה דמוקרטית. אני סבור שמקור הסמכות במדינה דמוקרטית מגיע מהעם, וגם רשויות השלטון השונות, כולל הרשות השופטת, וכך המצב הוא במרבית המדינות בעולם, הן שואבות את סמכותן ואת בחירתן מהעם או מנבחרי העם. כן, זאת דעתי, כתבתי עליה ספר. יש עליה מחלוקת אידיאולוגית. אתה לא מקבל את העמדה הזאת, וזה בסדר, אבל עוד מחקר משווה ועוד מחקר משווה בנושא הזה,

כמה ספרים מכרת בחודש האחרון? חשוב להזכיר את הספר. בסוף כל מה שקורה פה זה גם קידום מכירות. ולדימיר בליאק, גם הוא התפרץ לדבריי. אני מבקש להתייחס לנושא המסמך. אני אתן לך להתייחס בנושא המסמך, אבל עכשיו רשות הדיבור לחבר הכנסת פינדרוס. אני אנסה לתמצת בדקה. אני לא שמח ולא עצוב היום, כי אני לא חושב שלעילת הסבירות תהיה משמעות בסופו של דבר. ככה דעתי הלא משפטית. אני חושב שלא תהיה לה משמעות, אבל אני רוצה לומר משהו אחד באופן כללי על הדיבור פה על זכויות האזרח. אני מוניתי בכנסת הזאת ליושב-ראש הוועדה לפניות הציבור. קיימתי 34 דיונים בכנסת הקצרה הזאת. 34 דיונים. ב-70% מהדיונים האזרחים נפגעו בגלל המערכת השל הייעוץ המשפטי בכל משרד ומשרד. איזה מין אמירה זאת? כן, 70%. אני יכול להראות לך את זה בטבלה מסודרת.

בחלקם הגדול הייתה התמהמהות בקבלת החלטה שדיברו עליה קודם פה כל הסובבים. אני מדבר עכשיו על הוועדה לפניות הציבור, לא נושאים פוליטיים, לא נושאים אידיאולוגיים.

לא נושאים שבמחלוקת, נושאים של שירות פשוט לאזרחים. יש לי הצעה. אני אומר לך, וחבל לי שההשתתפות של חברי הכנסת בוועדה הזאת היא דלה, אבל אני אומר לכם: רוב הדיונים, כ-60% מהדיונים, לפחות 60%, אני חושב שאפילו יותר, הם על ייעוץ משפטי, ולפעמים מחלוקות בין יועצים משפטיים שמעכבים החלטות שנה-שנתיים, כשבסוף אזרחים נפגעים.

המציאות הזאת שאין אחריותיות - - - תן לי דוגמה אחת.

דוגמה מס' 1, רישום מספר לאנשים שנמצאים פה בוויזת סטודנט, שלא מקבלים שירותים, כולל לא תעודת עיוור ולא תעודת נכה.

כן.

הייעוץ המשפטי.

זה מה ששאלתי שם.

האם אני מוצא את עצמי עכשיו בוועדת החוקה או שאני מוצא את עצמי בוועדה לפניות הציבור? דוגמה אחת.

אני אביא לך עוד שתיים. או שיש חוק, נהלים והנחיות או שלא. מה זה קשור ליועץ משפטי?

מתברר שזה נגד החוק ונגד הנהלים, והייעוץ המשפטי לא נתן לעשות. אני רוצה לראות את הדוגמה. הם יכלו לפנות לבית המשפט, הוא היה עוזר להם. אתם מפריעים לחבר הכנסת פינדרוס לדבר. רבותיי, מעבר לכל הנושאים האלה שאתם מדברים עליהם, תדעו לכם, בסוף מי שנפגע מהחוסר אחריותיות של הדרג הפוליטי לקבל החלטות, שרים ומנכ"לים לקבל החלטות, בסוף זה אזרחי ישראל. תודה רבה. על מה אתה מדבר? גלעד, אתה רוצה להתייחס בקצרה? כן. בבקשה. אמרת 60% ואז 70%. אולי תחליט על המספר. זה מלמד על האמינות.

חבר הכנסת גלעד קריב, אתה רוצה להתייחס בקצרה?

אני לא אכנס איתך לוויכוח לגבי מה שמפורט במסמך. הכול מודפס. עמית, אפשר?

אני לא אכנס איתך לוויכוח על ממצאי הסקירה שהוכנה במהירות רבה. צריך להבין למה אנחנו ביקשנו אותה. אנחנו ביקשנו את הסקירה הזאת לא מתוך מחשבה שהמצב בישראל משקף את מה שקורה בכל המדינות בעולם הדמוקרטי. הייתה פה הסכמה בוועדה, רחבה, שהפרשנות לעילת הסבירות בדין הישראלי היא רחבה מאשר הפרשנות שניתנת ברוב המדינות בעולם הדמוקרטי, אבל אנחנו באנו ואמרנו שכשמבקשים לבצע שינוי, אי-אפשר לבצע שינוי מבלי לחשוב על מה יהיו המנגנונים המפצים. כשעוסקים בכללי המשחק, כשעוסקים בהסדרים חוקתיים, כשאתה רוצה לשנות משהו, לגיטימי לדבר על איזה שינוי צריך לעשות ולהוביל שינוי. צריך לחשוב גם על התוצאות הפחות טובות של השינוי הזה, ולראות איך מטפלים במנגנונים מפצים. והמסמך מלכתחילה נועד לבחון את השאלה האם ברחבי העולם הדמוקרטי יש מנגנונים, לא רק שיפוטיים. אנחנו מראש, חברי האופוזיציה, אנחנו ביקשנו את הסקירה של המנגנונים הפרלמנטריים, אנחנו ביקשנו את הסקירה של ועדות מייעצות, בצד הנושא של הביקורת השיפוטית. והסקירה שהונחה בפנינו מראה שיש מנגנונים של ביקורת, או פרלמנטרית או שיפוטית. אי-אפשר להתכחש לעובדה שהדרך המהירה שבה אתם מקדמים את ההצעה הזאת מותירה אותנו חשופים בלי מנגנונים מאזנים. כשם שאתה מצפה ממני ליושרה פרלמנטרית באמירה שעילת הסבירות הורחבה במדינת ישראל מעבר למה שנהוג ברוב מדינות העולם, אני מצפה ממך לאותה יושרה פרלמנטרית כאשר תתייחס לעובדה שהצעת החוק הזאת מותירה אותנו ללא שום מנגנונים מאזנים. ואם מה שהיה חשוב לכם זה לא בליץ של חקיקה, אלא דיון, אז היינו מביאים לכאן הצעת חוק הרבה יותר מאוזנת, הצעה שחושבת על הדברים האחרים. ולעניין הדיון, עם כל הכבוד להכרעה שלך,

הצעת החוק הזאת זאת הצעת חוק מטעם הוועדה, כשכל חברי האופוזיציה בוועדה כאן באים ואומרים: בעינינו הסוגיה הזאת רלוונטית, ואנחנו העלינו את הדרישה הזאת לא היום כאמצעי לעכב לך את הדיון, אנחנו הצגנו את הדרישה הזאת בתחילת הדיונים. אז כשכל חברי האופוזיציה מבקשים דיון על מסמך של הממ"מ, מן הראוי לאפשר את הדיון.

בנוסף, אני מבין שהגיעה סקירה ממזכירות הממשלה או מהייעוץ המשפטי לממשלה על נושא האצלת הסמכויות על פי סעיף 33. גם על העניין הזה אנחנו רוצים לקבל את הסקירה, ללמוד אותה ונקיים על זה דיון. תודה רבה, גלעד. עם כל הכבוד לך, הצעת החוק היא לא הצעת חוק פרטית שלך.

היא מטעם הוועדה, ואנחנו עומדים על קיום דיון ממצה. למה אתה צועק?

כי אי-אפשר להגיע איתך לשום סיכום הגון על מיצוי הדיון.

ביקשנו את הופעת הפצ"רית ויועמ"ש משרד הביטחון, ביקשנו דיון בממ"מ, ביקשנו דיון בנושא האצלת הסמכויות, ואנחנו עומדים על זה.

אני שמעתי - - - ופה כבר מדובר גם על החובה שלכם - - - תודה, גלעד. נא לא להפנות אצבע מאיימת ליועץ המשפטי לוועדה. אף אחד לא מפנה אצבע מאיימת ליועץ המשפטי.

היחיד שמהלך כאן אימים על יועצים משפטיים, כמו שראינו ביום חמישי - - היחידים שמהלכים פה אימים כבר הרבה מאוד זמן זה רק חברי האופוזיציה. - - בהתנהגות שלך כלפי עו"ד אסי מסינג, זה אתה.

לא כל הקואליציה. אתה באופן ספציפי. תודה רבה. לאן הגענו? פינדרוס יותר נחמד ממך. תודה רבה. זה כבר עניין לחשבון נפש דרמטי. אני אבקש מאנשי משמר הכנסת להבהיל את פינדרוס לכאן, כדי שהוא ישמין קצת מנחת מהמחמאות שהוא מקבל מגלעד. הם עדיין עסוקים בהתאוששות ממשימת החיפוש של האימאם הנעלם. אתה יודע מי צריך להלך אימה על אנשי ציבור? הציבור. אתה יודע למה הכוהנים פניהם לעם ואחוריהם למקדש? שתהיה אימת הציבור עליהם. עמית, תודה. כשהציבור יהלך עליכם אימה, אנחנו נהיה במצב טוב.

גברתי עו"ד שטרנברג, הבנתי שביקשת להציג משהו,

אני רק מעדכן, הדיון הבא אשר קבוע ל-13:30, דחינו את תחילתו לשעה 14:00, בבקשה. רק כמה מילים שמלוות את הטבלה שהעברנו אליכם של הסמכות והאצילות לפי סעיף - - - לא ראינו את הטבלה. לא ראינו את הטבלה. חברים. חברים. הטבלה הגיעה לפני 20 דקות בערך. הבנתי, הרי דרשנו את זה. אנחנו ביקשנו את החומרים האלה.

יואב, אתה לא ברשות דיבור כרגע. חבר'ה, אי-אפשר כל דבר לדרוס פה. אתה לא ברשות דיבור. הבנתי שאני לא ברשות דיבור. אז למה אתה מדבר? אלה דברים שביקשנו לקבל, אני לא ראיתי אותם. אתה מדבר על טבלה שלא ראינו. נשאלת השאלה, אם הבנת שאתה לא ברשות דיבור, מדוע אתה בכל זאת מדבר? אתה חכם יותר ממה שחשבתי...

עכשיו תן בבקשה לעו"ד אביטל שטרנברג לדבר. הטבלה נשלחה לחברי הוועדה וגם נמצאת על הטבלטים. נראה לך הגיוני? חברים. לא. לא חברים. עו"ד אביטל שטרנברג. איך נקרא הקובץ? אפשר לדעת שנפתח אותו? מה זה הדבר הזה? חברים, אתם מפריעים. אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר. אפשר רק את שם הקובץ? ולדי, אתה לא בדיבור. אני שואל על שם הקובץ כדי לפתוח אותו ולקרוא. אנחנו רוצים לראות את המסמך. ירדתם מהפסים? אני אקרא לסדר אם אתם תמשיכו לצעוק. אני מנסה לענות לשאלותיכם ואתם צועקים תוך כדי. תודה, אינני זקוק לעזרה. צוות הוועדה יסייע לכל חבר כנסת שלא מצליח. אפשר לסייע לחברי הכנסת? אפשר, אם לא תפריעו. תודה רבה. צוות הוועדה יסייע, אבל כרגע מדברת עו"ד אביטל שטרנברג. בישיבה הקודמת ביקשה הוועדה את רשימת ההסמכות וההאצלות לפי סעיף 33 לחוק-יסוד: הממשלה, ואת זה העברנו כעת. בהינתן צורת הבדיקה שלנו וגם קוצר הזמן, אני מתנצלת מראש, אני מניחה שהרשימה לא ממצה. מצאנו יותר מ-700 הסמכות ואצילות בשנים 2023-2018. צריך לזכור שאצילות שעדיין עומדות בתוקף משנים קודמות צריכות להתווסף אל הרשימה הזאת. מדובר ברשימה של מעל 1,000 הסמכות ואצילות בשקט. והדבר הזה מאוד מאוד חשוב, משום שהוא משקף את היקף החלות העתידי של הצעת החוק,

בנוסף, צריך כמובן לזכור, כפי שכאן הוזכר, את סעיף 34 לחוק-יסוד: הממשלה, שמאפשר לשרים למשוך כל סמכות של הדרג המקצועי.

אם אפשר לשאול על הטבלה, האם בטבלה קיבלנו גם את הפרטים לגבי השימוש בסעיף 34 בחמש השנים האחרונות או רק בסעיף 33? השאלה הזאת לא נשאלה ביום חמישי. אני מתנצלת. לא בדקנו את השימוש בסעיף 34, אבל אם תרצו, אנחנו נעשה בדיקה גם בעניין הזה. רוצים. במסמך הראשוני שהפצנו, ביקשנו כי שני הדברים הם חשובים.

אדוני היושב-ראש, אנחנו עומדים על הזכות שלנו ללמוד את הטבלה הזאת, להתייחס אליה.

אמרת את הדברים, גלעד. לא בטוח שאנשים מבינים על מה מדובר. יואב, זה לא ייתכן

כן ייתכן, כי זה דברים מהותיים, שקשורים לכלל אזרחי מדינת ישראל.

זה לא ייתכן שאתה - - - לא ייתכן שאתה תפסיק כל דיון ענייני, בגלל שהשעון דוחק בך - - יואב, זה לא ייתכן - - - - - לוין דוחק בך, או נתניהו דוחק בך. זה לא ייתכן שאתה תשלט על המיקרופון.

אני אומר לך שאני משתמש בזכות שלי כחבר כנסת לשאול שאלות על המשמעות של הדבר הזה. אני קורא אותך לסדר בבקשה. אתה כבר בקריאה שנייה.

זו שיטה מאוד מאוד טובה לא לנהל דיון ענייני. אני מאוד מודה לך. מי שאחראי מאוד על אי-ניהול דיון ענייני תופס מיקרופון. תסתכל איך אתה נראה פעם אחת. תסתכל פעם במראה. ככה תיראה החקיקה, ככה תיראה הכנסת, ככה היא כבר נראית. יואב, אתה לא מפסיק. זה נראה לך הגיוני שאתה זורק מאולם הוועדה חברי כנסת ששואלים שאלות ענייניות? - - - שהם גם חברי ועדה.

זה נראה לך סביר? הדבר הזה נדרש לכם לצורכי הטיק-טוק. שמענו אותך. זה מובן מאליו. אנחנו מבקשים דיון. אתה מדבר איתנו על טיק-טוק?

- - - שואלים שאלות ענייניות, ואתה סותם לנו פיות וזה לא מקובל עלינו.

הנסיעות לחו"ל - - - אלוף הרעיונות - - - ואנחנו נגיד את זה שוב ושוב. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני קורא אותך לסדר. חצוף.

ושם בחרו לכנות אותו, תת-אלוף במילואים, טייס קרב, אחד משמונת הטייסים שתקפו את הכור בעירק,

אמר לו כל מיני אמירות,

ומה אתה יודע,

טיעונו העיקרי של העותר הינו כי ראש הממשלה והממשלה נמנעים בדרך

בכך שאין הם פועלים למינויו של שר במשרד הרווחה. העותר טוען כי במעשיהם אלה חוטאים המשיבים לתפקידם, מועלים באמון הציבור, אשר הם משמשים כשלוחה, ובחובת נאמנותם כלפיו,

הוא מעמיד את הממשלה שלו, שלנו, במצב בלתי אפשרי. אסור לו לעסוק בנושאים שהוא נכנס אליהם, כל נושא המבנה של

אני חושב שמותר ואפילו ראוי לבקר מבלי להאשים

הוא פסול משום התהליך שבו הוא מתבצע, הוא פסול משום התכנים שהוא מביא לכאן, והוא פסול משום שהוא מייצר פגיעה בחוסן הלאומי של מדינת

וכאן רואים בפרלמנט שלנו ובממשלה שנבחרת על ידו ומנהיגה את הפרלמנט, אבל עקרון חירות העם, משמע השמירה על זכויות האדם, האזרח,

מחצית האומה רואה בהצעה ובהמשכה פגיעה הרת אסון בערכים מקודשים. הם מקודשים לכולנו בערכי מגילת העצמאות, והם מקודשים בוודאי לאותם מאות אלפים,

אני משוכנע שגם אם הכול היה כשיר,

הכנתי ממש דיון ושיח מאוד מאוד מעמיק בסוגיה של "עומק הפער והגישה השונה של התפקיד של המשפט והתפקיד של השופט במדינה עם שיטת משפט מערבית". אני מבינה שאני כנראה לא

אני מזמינה את עצמי ללשכה של כל אחד ואחד מחברי הכנסת - - - למה ללשכה?

וכל מי שטוען שהניסיון לתקן הוא ניסיון להחליש את מערכת המשפט, הוא טועה טעות מרה. הניסיון פה הוא להכניס את מערכת המשפט למקומה הטבעי, הנכון, החשוב והקרדינלי.

בתקופה הזאת יש כאן גירעון דמוקרטי,

אנחנו לא חושבים שזה נכון להעביר את החוק הזה בלי להתייחס לתקופה הזאת. אני אדגיש ואתקן, אני אסביר. תחתרי לסיום בבקשה.

אנחנו חושבים שכן צריך להעביר אותו במתכונתו הנוכחית.

ליבי אומר לי שאנחנו לקראת קרע חברתי,

אני חושב שעל זה יושב כל הדיון. גלעד והחברים הנוספים, אני אומר בכנות ואספר לכם שביום חמישי

אנחנו נמצאים בדיוק באותה סיטואציה. המיעוטים בחברה הישראלית הפכו לרוב - - - גם זה נקמה?

אפשר ללמוד מבגין שהתפטר למשל. ראש ממשלה הגון שיודע להתפטר. 40 שנים אתם בשלטון. ראש ממשלה 15 שנה בשלטון - - - חברת הכנסת אפרת רייטן.

- - - חבר הכנסת גלעד קריב. אולי תשאל את עצמך מה בגין היה אומר על

אני מכבד אתכם - - - אתה זוכר שמשה דיין היה שר החוץ שלו? חבר הכנסת גלעד קריב, קח הפסקה. אדוני, זה קורה פה עוד פעם, בדיוק, גלעד, אל תעצור אותי, תקשיב למה שאני אומר - - למה אתה אומר את זה?

אני מחזיק ממך בן אדם עם אוזן קשבת, אז תקשיב. קורה פה בדיוק אותו תהליך, ולא מוכנים, המיעוט הישראלי, שעד היום היה דומיננטי, לא מוכן לחלק את הקלפים מחדש.

זה יותר מחצי מהעם. יש הפגנות גם באפרת. חברת הכנסת שרון ניר וחבר הכנסת גלעד קריב.

תודה רבה, חברים. אתם ממשיכים לסתום פיות.

אתם ממשיכים לסתום פיות בכוחנות. זה מה שאתם עושים.

זה התפקיד של יו"ר הוועדה, לא שלנו.

והרופאים יסתמו פיות והמיליונרים יסתמו פיות, כי הרוב הוא רוב - - - אתם

על מה אתה מדבר? כי הרוב הוא רוב נבחר.

על מה מתבכיינים? - - - לעשות פה הפיכה. אתם הפריבילגים. ולדימיר, אתה בקריאה שלישית. שלי, את בקריאה שנייה.

אצלכם, אתם בשלטון 40 שנה.

ולדימיר בליאק, צא בבקשה, אתה בקריאה שלישית.

(חבר הכנסת ולדימיר בליאק יוצא מחדר הוועדה) פרופ' שמעון שטרית, אני אשמח מאוד לשמוע את דבריך. פרופ' שטרית, בבקשה.

לך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להמשיך את הרעיון שהצגתי בפעם הקודמת. אני חושב שזה היה כשאחד מחברי הכנסת, ממלאי מקומך, ישבו בראש. אני רוצה רק להגיד משפט על מה שהצעתי. אני הצעתי שהמודל שחותך, כפי שהיה בעבר, בין דרג נבחר לדרג ממונה, הוא רעיון פסול, ובאותה מידה הוא פסול כמו ההצעות של דני פרידמן בזמנו כשר משפטים להוציא את ענייני הביטחון וענייני התקציב מביקורת שיפוטית, לא זה נכון ולא זה נכון. מה שאני חושב שצריך, שהכנסת תכוון את בית המשפט, מה שקראתי לו "כיול מדויק". כתבתי את זה כבר ב-1994, ולא שיניתי את דעתי מאז. ההתפתחות של המשפט המינהלי, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, אני אחזור על זה בקיצור, היא כולה בתחום הפסיקה. אין חוק שעוסק בעילות הביקורת השיפוטית, למעט סעיף 15, אבל זה לא ביקורת שיפוטית על הפרה של כללי הצדק הטבעי, זה תוצאה של הפסיקה, ולא ביקורת על מערכות הסמכה, זה תוצאה של הפסיקה, ולא ביקורת על שיקול הדעת המינהלי או של שרים ושל ממשלה, גם הוא נקבע בתוך הפסיקה. ואז אנחנו באים ורוצים לתקן באמצעות חקיקה, והחקיקה היא בסך הכול, נקרא לה "סלקטיבית" מאוד. נאמר כאן שיש עשרות עילות שאפשר להתערב בהן מתוך כל אותן עשרות עילות, בוחרים נושא אחד שנקרא "סבירות" או "אי סבירות". ממילא נוצרות הרבה מאוד בעיות בעניין הזה. מה אני מציע? אני מציע את הנוסח הבא: "בבואו לבחון החלטות ממשלה, בית משפט ישקול אם אין בהתערבותו משום שיבוש מהותי בחלוקת הסמכויות שבין הרשות השופטת והרשות המבצעת". הנוסח הזה מכוון את שיקול הדעת השיפוטי לריסון, לכיול מדויק, אבל לא יוצר חיסיון גורף כמו ההצעה שמונחת לפנינו גם אחרי התיקון. עושים עוול לשופט סולברג כשמסתמכים עליו לגבי חקיקה, כי הוא לא הציע חקיקה. הוא הציע שבהפעלת שיקול הדעת השיפוטי, במקום הגישה שנקרא לה "אקטיביסטית", שלא עשתה הבחנה בין דרג של החלטות מדיניות לבין דרג של החלטות פרטניות, צריך לתת משקל יותר גדול להחלטות של שרים ולהחלטות של ממשלה. אבל הוא לא אמר שצריך לעשות חקיקה שחותכת את קו הגבול בין פקידים, שלגביהם תישאר ביקורת שיפוטית, לבין ממשלה. ודיברו כאן על העניין של האצילה ועל העניין של הנטילה, וכמובן שזה נובע מכך שהתיקון הזה לחוק-יסוד: השפיטה, ממילא הוא לא יכול להתמודד עם פרטים. כל השאלות שעלו כאן, אם זה ממשלת מעבר, לפני הבחירות או אחרי הבחירות, ואם זה אצילה, ואם זה נטילה, ואם זה סוגיות נוספות, כגון יחסי הגומלין בין הסבירות לבין העילות האחרות כל הדברים האלה מתאימים לדיון, לא בתיקון לחוק-יסוד: השפיטה, הם מתאימים לדיון בחוק שיסדיר את הביקורת השיפוטית הרגילה, חוק בתי המשפט שיפרט. פרופ' שטרית, אני חושב שהנקודות שאתה מעלה הן בהחלט נקודות חשובות, רק שההתמודדות איתן,

גם המשפט שאתה אומר ודאי שכולנו מסכימים שכאשר בית משפט נותן החלטה ומתערב בשיקול דעת של כל רשות, אגב לאו דווקא של נבחרי ציבור, גם כשהוא מתערב בהחלטה של פקיד מים הוא צריך להקפיד על הפרדת רשויות, גם כשהוא מתערב בהחלטה של יועץ משפטי לממשלה הוא צריך להקפיד על הפרדת הרשויות בין רשות שופטת, לרשות מבצעת, לרשות תובעת, לרשות חוקרת זה ברור. כל הבעיה היא, וגם זה דבר שאמרתי באחת הישיבות הראשונות, כל הבעיה שלנו שבגללה נדרשת החקיקה הזאת, כי בית המשפט, 40 שנה שהוא עושה שימוש בעילת הסבירות, הוכיח לצערנו שהוא לא יודע לרסן את עצמו. לבוא ולהגיד: רק תגיד לו, תרסן את עצמך, אחרי שנאמר לו גם על ידי עצמו שירסן את עצמו, והוא לא עושה את זה, זה פשוט חסר משמעות. וזאת בדיוק הביקורת שאותה אמר השופט סולברג במאמרו. הוא אמר: עקרונית הייתי רוצה שרק תתערבו במקרה של מופרכות, ורק במקרה קיצוני שבקיצוני, אבל מאחר שבסופו של דבר בית המשפט כבר הראה שכל קו, כל הגדרה, רק נפרצת, אז אין ברירה, אלא להעביר קו חותך. האם הקו החותך הזה מועבר בפסיקה או בחקיקה, הוא לא עוסק בזה.

לא פסיקה ולא חקיקה, הוא אמר ששם הקו צריך לעבור, בין נבחרי ציבור ללא נבחרי ציבור. אני בוודאי אומר לך שאם בית המשפט היה בא ואומר שהוא קרא את פסקי הדין של סולברג ואת מאמרו של סולברג, ועושה את הריסון הזה באופן יזום, ואני לא נוגע בהחלטות של נבחרי ציבור,

סוף פסוק בעילת הסבירות כמובן, בעילות אחרות הביקורת השיפוטית היא חשובה מאוד, וזה גם מתאים לדברים אחרים שנאמרו פה אז לא היינו בחקיקה הזאת. זה מאוד מאוד ברור. ולכן מהבחינה הזאת אין מחלוקת אמיתית. אם בית המשפט היה יודע ליישם את הסטנדרט היפה שדיברת עליו, לא היה צורך בחקיקה, ובהקשר הזה אין ויכוח. מאחר שקראתי גם הודעה שיצאה מטעם דבריה של עו"ד שטרנברג, זה דבר שחשוב שיובהר, ואם צריך, אני אשמח להסבר לזה. אחת הטענות שהועלו, גם על ידי היועץ המשפטי לוועדה במסמכי ההכנה שלו, הוא אמר שיש הרבה החלטות שנמצאות בידיים של שרים, והן למעשה החלטות שהן מאוד מאוד פרטניות, הן לא החלטות מדיניות, אלא יישום החלטות וכדומה. ככל שהרשימה שהציג משרד המשפטים של מקרים שבהם נאצלה סמכותו של השר לפקיד ציבור, יהא זה שר הפנים שרוצה לראש רשות האוכלוסין וההגירה וכדומה, להפך, אנחנו מכניסים יותר ויותר החלטות שעל פי חוק הן בידיים של נבחר ציבור, שאין עליהן ביקורת סבירות על ידי בית המשפט, למקום שתהיה עליהן ביקורת סבירות, כי זה ברור וזה גם נאמר בדיונים הקודמים, שכאשר סמכות מקבל ההחלטה היא איננה של נבחר ציבור, בוודאי שבית המשפט, גם אם מקור הסמכות הזאת כתובה אצל שר, ברור שההחלטה לגופה, מי שקיבל אותה, במקרה הזה ראש רשות האוכלוסין וההגירה, ברור שעליו בית המשפט יוכל לעשות את ביקורת הסבירות. זה מאוד מאוד ברור בחקיקה, זה נאמר כמה וכמה פעמים במהלך הדיונים. כמובן גם אם שר אצל סמכות, זה לא מונע ממנו בכל רגע נתון למשוך את האצילה חזרה, וגם לא לבצע במשותף. במקרים כאלה, כשם שהוא יכול לקחת סמכות, שבמקור נמצאת בידיים של ראש רשות האוכלוסין וההגירה, והוא יכול למשוך אותה אליו, ואז אני רוצה שהוא יפעיל שם את שיקול הדעת שלו, ולא תהיה עליו ביקורת סבירות בבית המשפט, בדיוק כפי שאני רוצה בהחלטה, כשהסמכות אצלו במקור, זה לא שונה. להפך, פה הוא כאילו נתן והחזיר, זה אמור להיות יותר.

ככל שיש יותר מקרים שבהם שר אצל את סמכותו לפקיד ציבור, זה דווקא מרכך את הבעיות שעליהן הצביע היועץ המשפטי לוועדה ואחרים בדבריהם. זה אומר שבהרבה מאוד מקרים פרטניים שאנחנו דאגנו שבהם ההחלטה שעוסקת בהחלטות פרטניות ולא בהחלטות מדיניות תהיה למעשה חסינה, כל רשימת האצילה הגדולה הזאת, רק אמורה להסיר דאגה מליבנו, ולדעת שבאותם מקרים בית המשפט, ככל שיצטרך יוכל כן לעשות ביקורת סבירות על החלטותיהם של אותם פקידי ציבור. אם יש משהו בתיאור של מה שתיארתי, שאיננו עולה בקנה אחד עם המציאות המשפטית, כפי שעו"ד שטרנברג רואה אותה, אני מאוד אשמח לתיקון ולחידוד. תודה. למעשה אתה אמרת את מה שאני התכוונתי להגיד, שאוצל ונאצל יכולים להפעיל את הסמכויות שלהן במקביל, ולכן למעשה שר יכול למשוך אליו את ההחלטה, כשברגיל מי שמקבל את ההחלטה הוא הנאצל, שהוא אותו גורם מקצועי, אבל האפשרות קיימת כל הזמן. נכון, אבל גם במשהו שלא נאצל. מה שאני מנסה לומר הוא שבכל הנסיבות האלה, על מנת שההחלטה תחסה תחת החסינות מפני עילת הסבירות, יוכלו או להפעיל סמכות במקביל, או לבטל את האצילה, או לעשות שימוש בסעיף 34, במקום שמדובר בסמכותו של עובד הציבור. בוודאי.

ובהחלטה הזאת, מאחר שהיא החלטה שתתקבל לגופו של עניין על ידי נבחר ציבור, לא תהיה - - - אנחנו מסכימים, ומה שחשוב לזכור זה ההיקף של ההחלטות. בסדר גמור. על פניו כל זמן שאותו צעד נוסף,

לא נעשה, כל האצילות הללו, הן מקטינות את היקף ההחלטות שעליהן לא תחול ביקורת שיפוטית של סבירות. כאשר יבוא השר ויגיד: אני מושך אליי חזרה את ההחלטה הזאת, בין אם זו סמכות שנאצלה ובין אם זו סמכות שבמקור הייתה בידיו של אותו פקיד ציבור, ברור שבאותו מקרה שהשר הפעיל שיקול דעת פרטני, על הנושא הזה לא תחול - - - הפוטנציאל קיים. הפוטנציאל ודאי קיים. פוטנציאל קיים על כל ההחלטות של המינהל הציבורי, ששר יחליט שהוא רוצה להתעסק בהן. העומס הקיים אצלנו מראה שבדרך כלל שרים, ורשימה ארוכה שהבאתם רק מראה, שבדרך כלל שרים מאצילים סמכויות ולא מושכים סמכויות. המקרים של משיכת סמכויות הם מקרים מאוד מאוד מעטים. יש לי בכל זאת שלוש נקודות הבהרה בעניין הזה. האחת, כמו שנאמר גם בדיונים קודמים, אם מי שקיבל בסוף את ההחלטה בפועל זה פקיד הציבור, אז תחול עילת הסבירות.

עילת הסבירות תחול בכל מקרה. תחול ביקורת שיפוטית לפי עילת הסבירות. אבל שתי נקודות שאני חושב שהן מאוד משמעותיות פה בעניין הזה, וזה גם עלה בדברים שלי מהשבוע שעבר, שרוחב היריעה של הסמכויות שהן פרטניות כן ממחישות שהחלוקה של השופט סולברג, שמניחה שהפקידות מקבלת החלטות פרטניות על שרים - - - ההחלטה של סולברג לא מניחה את זה. אתה אמרת, וכמה וכמה אנשים אמרו לך שזה לא מה שכתוב אצל סולברג. קראתי כמה פעמים את סולברג, ואני חושב שזה בהחלט לצד הנימוק הדמוקרטי, וזה משהו שכן צריך להביא בחשבון. - - - כך אני קורא אותו. הוא אומר "הנימוק הדמוקרטי", וההנחה שלו ששרים זה מדיניות ופקידים זה פרטני. 700 המקרים האלה אומרים שהסיטואציה יותר מורכבת. הנקודה השלישית היא שבסוף, בגלל שהאוצל יכול תמיד לקבל החלטה פרטנית, נוצר פה מערך שמבחינת התמריץ הוא בעייתי, כי בסיטואציה שבה יש דווקא החלטה שיש חשש שהיא לא סבירה, יש חשש שדווקא בה השר יקבל החלטה בשביל לחסן אותה מביקורת שיפוטית או כזאת שיש חשש לגבי סבירותה. זאת אומרת, הוא יבוא לתת הגנה לפקיד בהוספת חתימה על הדבר הזה. אומנם לא הסכמתי עם מה שאמרה עו"ד יסכה בינה, אחרי כל הגילוי הנאות, כמובן שותפתי לשעבר ויורשתי בתנועה למשילות ודמוקרטיה אחרי שלא הסכמתי עם מה שהיא אמרה על נושא הערים, ואם צריך אני אגיד במילה גם למה - - אני אשמח. - - אבל בנוגע לאמירתה שאנחנו דורשים מנבחרי הציבור שלנו לעמוד מאחורי עשייתם ולא להתחבא, אני חושב שדווקא המקרים הללו, וזה יכול להיות מקרה, שככלל מי שמאשר ויזות לישראל זה ראש רשות האוכלוסין, אבל במקרה לארה אל-קאסם יבוא השר ויגיד: אני לא נותן ויזה, הוא יחליט את זה עצמאית. למה הוא יחליט עצמאית? כי זה מבטא את מדיניותו. גם המקרים שהיו בנוגע למתווה הגז, שהייתה החלטה של ראש רשות החשמל. כל המקרים הללו שבהם שר מושך החלטה אליו, מוכן לקבל את ההחלטה מנומקת בחובת ההנמקה, להפעיל את שיקול הדעת, לעמוד על ההחלטה מול הציבור ולשאת במחיר הציבורי, זה בדיוק סוג ההחלטות שבהן אני רוצה שהוא יעמוד מול הציבור ולא מול בג"ץ או יועץ משפטי, ואלה בדיוק הדוגמאות שהן לב הדיון. אבל לא תמיד זה יפורסם וינומק. אין דרישת פרסום והנמקה אינהרנטית. נכון. אגב אנחנו הצענו את זה. לגבי ראשי ערים, ואני אגיד במשפט, עו"ד יסכה בינה, יש הרבה מאוד החלטות של ראשי ערים, שלמעשה כפופות לפקיד. אם זה לשר הפנים, מילא. הן כפופות לממונה על המחוז במשרד הפנים. אז לבוא ולהגיד באופן אבסורדי שראש העיר שמקבל את ההחלטה יהיה חסין מבקרה, אבל הפקיד שמעליו לא יהיה חסין, אתה יוצר מעגל שוטה, ולכן ראשי הערים מראש לא היו. כן הופיעה האפשרות לקבוע בחקיקה לנבחר ציבור אחר, כאשר הכוונה הייתה בחקיקה עתידית, ככל שיהיו מקרים מסוימים, סוגי מקרים מסוימים שבהם זה כן מוצדק, שיהיה לגביהם חוק ספציפי. מאחר שכרגע זה לא היה משהו רציני, וגם אמרו פה טענה שאם צריך נתקן בהתאם או את החוק או את חוק היסוד, זה לא מאוד משנה, זה בכל מקרה ידרוש חקיקה נפרדת, אז אמרנו שאין טעם להשאיר פה את הקולב הזה. כשנצטרך אותו, נעשה בו שימוש. זה הרציונל. וראשי ערים ספציפית, הרבה מאוד החלטות שלהם למעשה כפופות לפקיד. פרופ' שטרית, השלמה קצרה. אני רוצה לתת תשובה על פני ציר של זמן לספק, שאתה חושב שאין סיכוי לכוון את בית המשפט לעומת להנהיג שלילה גורפת של כל ביקורת שיפוטית על סבירות. של נבחרי ציבור. כן, על סבירות של נבחרי ציבור. אני מסתכל איך התפתח המשפט שלנו גם בנושא זכות עמידה, גם בנושא שפיטות, גם בנושא שיקול דעת מהותי. זה היה על בסיס של מונחים כלשהם. אנחנו קוראים לזה "מונחי שסתום". ההתערבות של בית המשפט העליון לראשונה בהחלטה של הכנסת לגבי מועד של אי-אמון הייתה פסק דין שריד, שאתה בטח זוכר. היא הייתה מבוססת על התפיסה שמה שפוגע במרקם דמוקרטי, בית המשפט יתערב. מה זה מרקם דמוקרטי? מרקם דמוקרטי זה גם מונח לא חתוך בגיליוטינה של חקיקה. אותו דבר עכשיו, אם אנחנו מתחילים להשתמש במונח "שיבוש מהותי", נפתח אותו והוא יכול להיות בסיס לאותו ריסון שנדרש. חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני רוצה לציין בפניך, שהיום בבית המשפט העליון כבר יושבים אלכס שטיין, דוד מינץ, נעם סולברג, כנפי שטייניץ, יחיאל כשר, יחד עם אלרון הגענו לשישה שופטים, שהם נבחרו על בסיס העדפה אידיאולוגית ברורה, שזה ליגיטימי לחלוטין. אני חולק עליך מאחר שישבתי שם. שיקולי אידיאולוגיה אני רק אומר, ואעיד פה לפרוטוקול, הייתי בחדר בזמן שנבחרו גם עורך הדין אז יחיאל כשר, שנהיה שופט, וגם השופטת גילה כנפי שטייניץ, שהייתה שופטת מחוזית ומונתה לעליון. שהתנגדת למינויה. התנגדתי לשניהם. ואני יכול להגיד לך שאיש מהם, למיטב ידיעתי, בוודאי לא בוועדה וגם לא מחוצה לה, לא נשאל שאלות על האידיאולוגיה שלו, גם לא על ידי. אנחנו מדברים על אידיאולוגיה שיפוטית של שמרנות. איש מהם אף לא הציג לצערי אידיאולוגיה שיפוטית של שמרנות. הרעיון שלי אומר שעל פני תקופה יהיה שינוי בהרכב, משום שאנחנו יודעים שבארבע השנים הקרובות יהיו ארבעה מינויים, גם בשיטה הנוכחית, גם אם לא תשנו אותה, עדיין יהיו מינויים גם בצד של השמרנות, ולכן הסיכוי שמבחן השיבוש המהותי יכול להיות כלי להגיע לריסון ולא ללכת על השלילה המוחלטת, שיש לה הרבה-הרבה חסרונות, שדוברו פה במהלך חמש השעות שאני יושב כאן, וכמובן הארבעה-חמישה ימים שעשיתם בשבוע שעבר, רק בחלקם הייתי. לכן ההמלצה שלי היא דווקא לשקול את זה ברצינות. דבר נוסף. מכיוון שהתעוררה סוגיה שעלתה שוב ושוב בדיונים, נדרש סעיף שמירת דינים, שיגיד שאין באמור בחוק זה הכוונה לתיקון הזה כדי לגרוע מסמכותו של בעל תפקיד שיפוטי או בית משפט מלהסתמך על עילות ביקורת שיפוטית לפי כל דין. אני שומע את כולם, גם עכשיו שמענו, שאנחנו לא נוגעים פה בשרירות,

לא נוגעים במערכות הסמכה, לא נוגעים בכללי הצדק הטבעי, לא נוגעים בניגוד עניינים, לא נוגעים בפגיעה בזכויות הקניין, לא נוגעים בפגיעה בזכויות האדם. בבקשה, אם אכן זאת ההשקפה, נגיד את זה מידית, כדי שלא תהיה השפעה מצננת שלילית על ביטול או צמצום הסבירות על כל אותן עילות הכרחיות של ביקורת שיפוטית גם על הממשלה, גם על השרים וכמובן גם על בעלי תפקידים אחרים. תודה רבה, פרופ' שטרית. הדוברת הבאה עינת פישר, מנכ"לית שדולת הנשים. אני מודה על זכות הדיבור. אני יודעת שהארגון שלנו כבר דיבר, קודמתי בתפקיד כבר דיברה, ולכן אני אהיה מאוד קצרה. אני רוצה להזכיר ששוויון בין גברים ונשים הוא חלק בלתי נפרד מהערכים הבסיסיים של ישראל ושל הדמוקרטיה, וזה נכון שהפגיעה בנשים ובשוויון היא לא התוצאה הראשונה או האינסטינקטיבית כשחושבים עליה כשדנים בדיון המאוד חשוב הזה על עילת הסבירות, אבל אני כן רוצה להסביר בדקה למה היא התוצאה הוודאית.

כמו שנאמר כאן, מבקש לתת לשלטון מרחב נקי מביקורת, מרחב של כוח בלתי מוגבל במקומות שאין בהם עילות אחרות ברוב המקרים: בפיטורים, במינויים, בהפעלה ואי-הפעלה של סמכות על ידי שרים, בהקצאה ואי-הקצאה של תקציבים על ידי שרים. כששלטון לוקח כוח בלתי מוגבל, מי שנפגע הוא מי שלא נמצא שם ומי שלא מיוצג ומי שהאינטרסים שלו לא מיוצגים. ובממשלה הזאת, אדוני היושב-ראש, לא רק שהנשים כמעט שלא מיוצגות, האינטרסים שלהן לא נספרים ולא מיוצגים. ורק בשבוע שעבר ראינו את הקואליציה הזאת מעבירה חוק שמוחק מספר החוקים הצעת חוק בטרומית שמבקשת למחוק מספר החוקים את המילים "המאבק לשוויון מגדרי", או "המאבק באפליה", או "המאבק באלימות נגד נשים". אין לי שום ספק, ואני חושבת שכולם פה מבינים, שעם אישורה של ההצעה הזאת לביטול עילת הסבירות, נשים יהיו בין הראשונות שייפגעו. יותר נשים יפוטרו, וכבר הממשלה הזאת פיטרה שורה של נשים מקצועיות, רק כי הן לא מצאו חן בעיניהן, עוד פחות נשים ימונו, לא יוקצו תקציבים, ולא יקודמו צעדים לטובתן של נשים, כי הן לא נספרות בממשלה הזאת. אני קוראת לכל חברי וחברות הוועדה ולחברי וחברות הכנסת לקחת את ההשלכה הזאת בחשבון. היא יכולה לעשות נזק בלתי הפיך למדינת ישראל. זה כבר קורה, וזה יקרה על סטרואידים אם ביטול עילת הסבירות יעבור.

תודה רבה, חברים. אני רוצה לסכם את הדיון ולהוציא את צוות הפרוטוקול המסור להפסקה לפני הדיון הבא. הלו"ז לשבוע פרסמנו ביום חמישי. הארכנו עוד מעט את הדיון, כדי שגם מי שדיבר יוכל להרחיב קצת וגם להוסיף. המועד להגשת הסתייגויות יהיה עד השעה 07:00 בבוקר. זה לא הגיוני. זה לא מקובל.

איך זה רציני? אנחנו דורשים דיון במסמך הממ"מ. גלעד, אני קורא אותך לסדר. זה פשוט בלתי אפשרי. זהו, סגרת את הדיון?

אני באמצע לדבר, ואתה צועק לי. בפעם שעברה ניהלנו עשרות שעות של דיונים - - - תודה.

אני מבין שאתם לא מוכנים שאני אדבר ברצף אפילו שלוש דקות. תן לי להגיד משהו.

אולי אני אתן לך לדבר אחרי שאני אדבר ברצף שלוש דקות בלי שתפריעי. שלוש דקות, לא יותר. גם כשהתבקשו המסמכים מאת משרד המשפטים, התייצבות המומחים וכל מה שהתבקש,

כולל לפרוטוקול כאן, שהשאלות העקרוניות שמעוררת הצעת החוק והסוגיות שכלולות בה, בעיניי - - - לשיטתך. נכון.

נכון. מי שיכריע בסופו של דבר בנושאים הללו הם חברי הוועדה, שיוכלו לשמוע ולהתייחס. אני בהחלט חושב שמי שרוצה על בסיס הדברים שעלו פה בדיון אגב, כמו שאמרתי בדיון ביום חמישי, יכול להיות שאפילו אני אחשוב שיש טעם להגיש איזה הסתייגות יו"ר, או הסתייגות של חברי כנסת, או ממשלה. הדיון לא תם עד שמצביעים עליו את ההצבעה הסופית, כך זה עובד, וניתן לעשות ולחשוב על דברים רבים. אני חושב שהמידע שהגיע היום לוועדה, למרות שהיה אפשר בהחלט גם בלעדיו, אני חושב שהמידע שהגיע היום רק חיזק את הצורך בחקיקת החוק, כפי שהוא. זאת דעתי. זאת דעתך, אבל לא דנו עליה. אנחנו רוצים גם לומר את דעתנו ולשמוע את הממ"מ. אני חושב שאמרתי שאם אני אדבר שלוש דקות ברצף, אתה תוכל וגם קארין,

אבל מאחר שאתה לא נותן לי לדבר שלוש דקות ברצף, אתה לא תוכל לדבר אחר כך, ואתה בכל זאת מנסה.

אביר סתימת הפיות.

אתן את הלו"ז, כפי שנאמר. אני חייב לומר, וזה דבר שקשור מאוד לדבריו של פרופ' אלבשן מתחילת הדיון. הסוגיות הללו, אנחנו מחוקקים ניסיון לתקן מה שבעיניי הוא עוול דמוקרטי של שנים רבות. הוא אמר שזה לא ראוי. שמענו את זה כולנו. חברת הכנסת שרון ניר, אני קורא אותך לסדר. אתה מתמחה בהוצאת דברים מהקשרם. זה היה לתקן - - - אני אומר את דעתי, ואני אומר את דעתי בתגובה למה שאמר פרופ' אלבשן. אז היא אמרה את דעתה. אתם לא נותנים לי לדבר ברצף, אפילו לא דקה. שימו לב. אני סבור כשם שאמר פרופ' אלבשן, שבמסגרת הסכמה כוללת, במסגרת הידברות, ניתן בהחלט לייצר איזונים שונים, אבל כאשר אנחנו לא מצליחים להגיע, אין לנו מנוס, אנחנו לא מצליחים להגיע להסכמה כוללת ולהידברות, אז אנחנו בוודאי לא יכולים לשחק סטנגה עם עצמנו, אנחנו לא יכולים להציע הצעות שלא משקפות את השקפת העולם שלנו, כדי שהן ינסו לקלוע יותר טוב למשהו שאולי חברים באופוזיציה, אולי חברים באקדמיה, אולי הם רוצים, בייחוד לאור ניסיון העבר. אני מאוד מקווה שתנצלו היטב, חבריי באופוזיציה, את הזמן להגשת ההסתייגויות לטובת הצעת פתרונות פרודוקטיביים, שיגרמו לכם, לא כמו בפעם הקודמת, למחוק כל הסתייגות שאנחנו רוצים לקבל. זה מה שקרה בפעם הקודמת, הגשתם הסתייגויות לטובת פיליבסטר, ובשנייה שקיבלנו את הצעתכם, מחקתם אותה, כדי שחס ושלום לא תהיה הסכמה. כדי שזה יהיה מהותי, תיתן זמן הגיוני. כך נהגתם, כך נהגת אתה, כך אתם נהגתם. פשוט שטויות. אני מקווה שתנהגו בתום לב דיוני. אתה, אל תדבר איתנו על תום לב. חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

בסדר גמור.

אני מקווה שתנהגו בתום לב דיוני, ואני מקווה שתציעו הצעות שאתם מאמינים בהן ועומדים מאחוריהן, כדי שגם דיוני ההסתייגויות והנמקתן, שיהיו בעזרת השם החל ממחר, הם יהיו דיונים אמיתיים ופרודוקטיביים, ולא עוד ניסיון לשכפל את הצעקות וזעקות השבר חסרות הבסיס שעשיתם פה במהלך הימים האחרונים. אדוני היושב-ראש, נעדרת ממרבית הדיון פה היום, אז איך אתה יכול להטיח בנו האשמות כשלא ישבת פה בכלל? איך זה רציני ואמיתי אם אפילו לא ישבת פה?

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

זה לא נתפס בכלל. אם זה חשוב, למה אתה לא פה? מה יותר חשוב מהדיון שקרה פה?

אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אנא צאי. התייחסת לבקשה של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לקבלת פרוטוקולים?

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. למה אתה קורא אותי לסדר? אני שואל שאלה עניינית. כי אתה מדבר בזמן שנתתי לחברת הכנסת קארין אלהרר לדבר.

רצית להעיר בקצרה, בבקשה. כן, תודה רבה,

אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש: אתה לא משחק סטנגה, אתה משחק קיקבוקסינג על כל המערכות.

באופן מאוד מפתיע, הפעם אתה בוחר לא לקיים דיון על המשפט המשווה.

לא סיימתי. אדוני, לא ראיתי משפטן אחד בעל שיעור קומה, למעט אביעד בקשי, שאמר שהצעת החוק הזאת לא תהרוס. ואני אומרת לך, רוטמן: אני לא רוצה לחשוב שאתה רוצה לפגוע במערכות. אכן אינני רוצה. יפה. אז אני ממש לא מבינה איך לא השכלת לקבל, אפילו לא אחת, אחת מן ההצעות שהועלו כאן. זה לא נכון, אבל תודה רבה. ההצעה היחידה שקיבלת - - תודה רבה, חברים. - - היא לחדד את מה שהיה כתוב, כך לטענתך. זה אפילו לא טענתי.

אני לא מצליחה להבין איך אתה רוצה גם להגיש הסתייגויות עד מחר ב-07:00 בבוקר וגם לא לקיים דיון מהותי ואמיתי? תודה רבה, חברת הכנסת קארין אלהרר. בעיקרון אנחנו סיימנו. אתה רוצה דקה לסיום? ביקשתי אישור להיכנס. להיכנס ודאי, אבל קבענו שהדיון יסתיים ב-14:30. אתה רוצה דקה לסיום? אני מזכיר לך איפה הייתי. אני לא אשם שצעקת בלי הפסקה. אתה כן אשם שהורחקתי, אבל זה סיפור אחר,

שלושה דברים. החוק הזה הוא חוק בעייתי שלא מוצה בכלל. פירטנו את הנושאים מדוע הוא לא מוצה. כל הנציגים שביקשנו שיגיעו לא היו. חוות-הדעת או הנתונים שביקשנו מהייעוץ המשפטי לממשלה והכנסת, לא היה עליהם שום דיון. כרגע אין גם נוסח, אלא אם כן תגיד שהנוסח שקיים זה הנוסח שנמצא פה. ההחלטה עד 07:00 בבוקר להגיש הסתייגויות היא בלתי סבירה,

בלי כל קשר ביקשתי, ואני חוזר ומבקש, וזה לא ממך הפעם, אלא מהיועצים המשפטיים של הוועדה ושל הכנסת לקבל את כל הפרוטוקולים שהיו בכל הדיונים האלה, על מנת שנוכל להכין הסתייגויות. אני מפנה למכתב בזמנו של היועצת המשפטית לכנסת, ועל רקע זה פנינו אליה לקבל את הפרוטוקולים. זה דבר אפשרי, של הוועדה הזאת לפחות, אני לא מדבר על כל הכנסת. אני חוזר ואומר: 07:00 בבוקר זה לא הגיוני, זה דיון לא ממצה, וההליך הזה הוא הליך לא ראוי, לא תקין, כוחני, ואני חושב שטוב שהוא לא היה מתחיל ככה, אני מבטיח לך שהוא גם לא יסתיים ככה. תודה רבה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. כמובן שהטענות בנוגע לתקינות ההליך בעיניי לא ניתנות בתום לב שוב ושוב על ידיכם. זה לא ממש משנה כמובן את ההשוואות ההיסטוריות, את משך הזמן, את כמות המומחים, גם היום, גם ביום חמישי, גם בדברים אחרים. אני חושב שמעולם לא היו מילים בחוק יסוד שדנו בהן יותר זמן מאשר המילים בסעיף הקטן הזה. מה לגבי הפרוטוקולים? תודה רבה. רבותיי, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:32.